חברות וחברי הכנסת, אני פותח את ישיבת הכנסת. היום יום שני י"ט בשבט התשפ"ד, 29 בינואר 2024. הודעה למזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/4233/25 וכלה בהצעת חוק פ/4255/25:

השכר (תיקון, הגברת הסנקציות על ניכויים משכר עבודה בניגוד לדין), התשפ"ד 2024, מאת חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, הצעת חוק משפחות חיילים

לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק איסור העסקת עובדי הוראה ושלילת תקציב ממוסדות חינוך עקב הזדהות עם מעשה טרור או עם ארגון טרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת צביקה פוגל ועמית הלוי. החלטות ועדת האתיקה בדבר קובלנות כנגד חבר הכנסת אחמד טיבי וקובלנות כנגד חברת הכנסת טלי גוטליב, וכן החלטת ועדת האתיקה בעניין ההליך האתי, דיוני ועדת האתיקה והחלטותיה.

תודה רבה. חברי הכנסת, הנושא הראשון על סדר-היום: הצעות להביע אי-אמון בממשלה. אני מזמין את ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד לנמק את ההצעה מטעם סיעת יש עתיד. בבקשה, אדוני. עד עשר דקות לרשותך.

אני בכלל לא רציתי להגיש הצעת אי-אמון. צה"ל לוחם בעזה, המדינה כולה בתוך איזשהו משבר, שהוא גם ביטחוני, גם כלכלי וגם רגשי.

ואתם יודעים מה? אני אעשה לכם ספוילר כדי לחסוך לכם את השעתיים-שלוש הקרובות: גם נפסיד באי-אמון הזה. גם בגלל זה לא רציתי. הרי יגיע הרגע שיהיה אי-אמון וננצח בו. ואז התברר שהקואליציה לא שמה לב שאנחנו במלחמה, ולא שמה לב שיש לוחמים בעזה, ולא מעניין אותה כלום. היא שמה את התקציב הזה על השולחן כאילו שום דבר. משתמשים במלחמה בשביל לסתום לנו את הפה. כל פעם שיש לנו ביקורת אומרים: לא.

ביחד ננצח. ואז שמים את התקציב הכי לא ביחד ננצח שאפשר לשים על שולחנה של כנסת בזמן מלחמה. כל המדינה, שלטי ביחד ננצח. כשנכנסו לאולם עכשיו, זה התחלף. על המסך הגדול היה כתוב: ביחד ננצח. זה ביחד? זה שאתם בוזזים את הקופה הציבורית, זה הביחד ננצח? לוקחים מהמילואימניקים, לוקחים מהציבור היצרני והעובד. ביחד על הראש שלהם, ביחד בתוך הכיס שלהם. בואו ביחד נשדוד אותם בזמן מלחמה כי הם לא יוכלו להגיד כלום. 35 מיליון שקל יש בתקציב הזה לעמותות וגופים שמטרתם לעודד השתמטות מגיוס, 35 מיליון שקל. יש שם 8 מיליון שקל לוועד הישיבות. אין ועד, וזה לא לישיבות, זו עמותה שעוסקת בעידוד השתמטות מגיוס לצה"ל בזמן שאנשים עושים 107 ימי מילואים כי אין מספיק חיילים ואין מספיק לוחמים. זה הביחד ננצח שלכם? מיליוני שקלים להשתמטות מגיוס? 653 מיליון שקל למשרד של אורית סטרוק. ואז אומרים לנו: לא, זה לביטחון היישובים. הלכנו לבדוק. מתוך ה-653, 75 מיליון הם אכן לביטחון היישובים. ביטחון זה חשוב.

עסקנים, ג'ובים, תחזוקת קואליציה. שום ביחד ננצח. ביחד נבוא, ניקח לכם את הכסף. 5.5 מיליארד שקל כספים קואליציוניים בזמן מלחמה, אחרי שאמרתם על כל במה ולתוך כל מיקרופון: אנחנו נזיז את הכסף הזה למאמץ המלחמתי. ואז הזזתם את הכסף הזה בחזרה למאמץ הפוליטי. תקציב הישיבות, שיא של כל הזמנים. המשרד לשירותי דת, פטרו אותו מקיצוצים רוחביים. זאת אומרת, הם הולכים לקצץ עוד ועוד. עוד קיצוץ רוחבי, עוד קיצוץ רוחבי. יקצצו בחינוך, יקצצו ברווחה, יקצצו בבריאות, המשרד לשירותי דת פטור.

למה זה פטור? את מה זה משרת, זה שלקחתם משרד בפינצטה, ואותו פטרתם מכל קיצוץ רוחבי, חוץ מהפוליטיקה שלכם? חוץ מזה שכל התקציב עוסק רק בדבר אחד, בתחזוקה פוליטית של ממשלה מושחתת בזמן מלחמה? מעלים מיסים. יש דבר אחד חיובי שאני מוכרח לומר על העלאות המיסים שיש בתקציב הזה. כל מה שיכולתם לדחות ל-2025, דחיתם ל-2025, כי אתם יודעים שלא תהיו בשלטון, זה לא ייפול על הראש שלכם, ולא תהיה לכם עיתונות רעה, כי ב-2025 תהיה פה, ברוך השם, כבר ממשלה אחרת. אתה יודע למי ניתנה הנבואה?

מה אומר רש"י? נבואה ניתנה לשוטים. הנבואה ניתנה לשוטים. לשקמה ברסלר. ברוכה הבאה, חברת הכנסת גוטליב. מזמן לא שמענו את דעותייך. את יודעת מה? אני אפנה אלייך. יש 15% קיצוץ בתקציב לשיפור קליטת עולי אתיופיה. זה נראה לך סביר? אני חייבת להגיד לך משהו.

אני מציע שתלכי לשאול את זה את אוריה איימלק גושן, לוחם גבעתי שנהרג, או את שי גרמאי, לוחמת מג"ב שנהרגה. מקצצים תקציבים לקליטת יוצאי אתיופיה. למה? כי אתם יכולים, ואתם צריכים את הכסף הזה לפוליטיקה שלכם. חס וחלילה, מה זה קשור? אתה רוצה תשובה? למה אתה מחלל, לא לכבודך, את כבודם של מתינו? למה? למה אתה משחק

למה? אתה משחק בשכול, באמת.

הגדלת, את יכולה לצרוח עד מחר, כדרכך. זה תקציב עברייני. חברי הכנסת, תודה. הציבור היצרני, העובד,

אושר שקלים, בתקציב של 2024 תהיה משמעותית מאוד. די, נו. אתה מדבר על תרומה? טול קורה, חברי הכנסת, תודה רבה. זכות הדיבור כרגע לשר אופיר אקוניס. חבר הכנסת שקלים, תודה רבה.

בכיפור זה היה שבועיים וחצי מלחמה.

חברת הכנסת מירב כהן,

אבל את בקריאה ראשונה. שבועיים וחצי, חברת הכנסת מירב כהן, קריאה שנייה.

והגיע אל הבית הזה, אדוני היושב-ראש,

וגם אתם וגם אני וגם היושב-ראש וגם כל יושבי הבית ישאלו את השאלות בתום המלחמה, כאשר המלחמה תסתיים. שמענו, מתי, כשתשמידו את החמאס? ראש הממשלה מ-2008 משמיד את החמאס. חבר הכנסת טופורובסקי, קריאה שנייה. שמענו שהתוכנית היא מלחמה של עשר שנים, זה מה

על ההצעה הזאת ישיב השר המקשר לאחר מכן, השר דודי אמסלם. עד עשר דקות לרשותך, אדוני. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, במשך 11 חודשים הפגינו ברחובות כמיליון אזרחים, ובצד הזה של הכנסת כביכול מייצגים את הרוב המוחץ של המפגינים. אחד מהדברים הבולטים במשך שנה שלמה היה המתקפה נגד בית המשפט העליון. המפגינים יצאו חוצץ, חוצץ בצורה ראויה להתפעלות, נגד הפגיעה בבית המשפט. היום בכנסת הייתה ישיבת ועדת הכנסת. המטרה היא הדחת חבר כנסת מכהן. כולכם בלי יוצא מן הכלל יודעים שבית המשפט יחזיר את עופר כסיף. הפעם אתם במו רגליכם הולכים היישר לעימות בין 90 חברי כנסת לבין שלושה שופטים, ואתם יודעים את התוצאה. אבל רק בגלל פופוליזם זול, זול מאוד, אתם מרגישים שהאווירה היא ימנית, גזענית, לכן אתם לא רוצים לעמוד מול הרוח הזו. הימין לפחות יודע בדיוק מה הוא עושה, לא רק ברמת האסטרטגיה אלא גם ברמת הטקטיקה, הוא יודע היטב שכך הוא ישים את בית המשפט העליון בפינה, שלושה שופטים מול 90 ח"כים. ואתם, אין לכם אומץ, אין אומץ להגיד את הדבר הנכון, שיש עמדה, של מי? של היועצים המשפטיים. אתם זוכרים את המאבק נגד ההפיכה המשטרית בגלל היועצים המשפטיים? אז ליועצת המשפטית של הכנסת יש עמדה ברורה נגד ההדחה, ליועצת המשפטית של הממשלה יש עמדה ברורה נגד ההדחה, והימין, עמדתו ברורה, פשיסטית, אנחנו יודעים את זה.

אבל מה איתכם? זוהי השאלה החשובה. חברת הכנסת טלי גוטליב, קריאה שנייה. (אומר בערבית: את, תסתמי את הפה שלך.) והסיפור של עופר כסיף, זה כמו קבוצה של אנשים שנמצאים בתוך אונייה, בתוך ים סוער, והם חושבים שבשביל שהים יירגע, הפתרון, צריך לזרוק אחד. אז החליטו לזרוק את עופר כסיף מהאונייה אל הים הסוער, וחושבים שכך הים ידעך, והכול יהיה טוב. אבל הבעיה היא במקום אחר לגמרי. הים סוער בגלל חוסר השוויוניות בארץ הזו, בגלל אי-כיבוד הזכויות הלאומיות במקום הזה, בגלל שהכיבוש נמשך, לא תהיה לך זכות,

בגלל שאין סוף לכיבוש הארור, בגלל שאין מדינה פלסטינית. לא תהיה לך זכות לאומית. חבר הכנסת מלביצקי. על אפך ועל חמתך, חבר הכנסת מלביצקי, קריאה ראשונה.

תקום מדינת פלסטין, על אפך ועל חמתך. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, קריאה שנייה. אתה וכל הגזענים. לא תהיה לך בחיים. תשכח מזה. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, אתה בקריאה שנייה. לכן אני פונה שוב לקבוצת המרכז-שמאל, חצוף. לשנות כיוון. (אומר בערבית ומתרגם:) כלומר, סתום את הפה,

למאמר הידוע של ז'בוטינסקי, "על קיר הברזל". מן הסתם אני לא מסכים כלל וכלל עם המאמר המדובר. אבל בכל זאת, יש בו פגם יסודי, פגם יסודי: ז'בוטינסקי התייחס לאיך שקיר הברזל גורם לערבים להשתנות, אבל ז'בוטינסקי לא דיבר כלל וכלל על מה שקיר הברזל עושה דווקא ליהודים.

אחרי הניצחון הצבאי המזהיר של 67', מה הוא גורם ליהודים? זה שבשנת 2002 כל מדינות ערב וכל המדינות האסלאמיות באו עם היוזמה הערבית בשביל שיהיה פה שלום, מה קיר הברזל עשה דווקא ליהודים? הוא לא דיבר על חטא היוהרה. הוא לא דיבר על איך היהודים, אני לא מדבר על היהודים כעם, כי יש חלקים שכל הזמן כן תמכו בשלום, אבל אני מדבר על הסרבנות לשלום. לכן זה פגם יסוד במאמר הזה, שיש בו עוד הרבה פגמים. אני רוצה להגיד לכם, לציבור במדינה, כי אין לי שמץ של תקווה לדבר עם הצד הזה של הכנסת, אלא אני פונה לאזרחים כדי להגיד להם: די עם המלחמות,

די עם הדם, די עם ההרג, די עם הרצח, די. יש כיוון אחר לגמרי,

מי רוצח?

כיוון אחר, שמדבר על הדבר הטריוויאלי ביותר, שיש פה שני עמים. מגיעה לשניהם זכות להגדרה עצמית. כן, מגיעה ליהודים זכות להגדרה עצמית, ואני צריך להכיר בעובדה הזו. ויש פלסטינים בני המקום שנולדו פה, הם לא באו למדינת ישראל, מדינת ישראל באה אליהם ועליהם. זה עם שמגיעה לו זכות להגדרה עצמית. רק בהכרה ההדדית שתקום מדינת פלסטין לא במקום מדינת ישראל אלא לצד מדינת ישראל, עם כל מה שצריך מבחינת הסדרי ביטחון, אין דרך אחרת. מתי תפנימו, מתי תפנימו? עוד סבב ועוד סבב ועוד רצח ועוד דמים. בושה וחרפה. בושה וחרפה.

פלסטינים אונסים, עורפים ראשים, שורפים. חברת הכנסת גוטליב, את בקריאה שנייה.

אבל אנחנו צריכים לשמור פה על כבוד חיילינו. כבוד חיילינו הגיבורים.

אני לא עושה השוואה בין דם לדם ולא בין ילד לילד. זה 100 שנה המספרים מדברים בעד עצמם, והרצח והטרנספר ואי-הכרה בזכויות הלאומיות, כולם מדברים בעד עצמם. אני הוקעתי ומוקיע את 7 באוקטובר, אבל זו לא שנת האפס. לא מהיום הזה התחילה ההיסטוריה. ההיסטוריה עקובה מדם. צריך להפנים את הדבר הפשוט, שחייבים להכיר בזכויות של שני העמים. די למלחמה. להפסיק אותה לאלתר. להפיל את הממשלה הגזענית הזו, תחזירו את החטופים. ולחתור, לא למשא ומתן, כי כולם יודעים מהם גבולות השלום, אלא היישר לעשיית השלום. תודה רבה. על ההצעה הזו ישיב השר המקשר בין הכנסת לממשלה, השר דוד אמסלם, בבקשה.

מה לומר. אבל לא שווה להשקיע את המאמץ. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ב-7 באוקטובר בעצם התחולל עלינו אירוע אולי הכי חמור,

הכי חמור שקרה לנו מאז הקמת מדינת ישראל, על ידי נאצים חדשים, אכזרים וחיות אדם. ממשלת ישראל, הדבר הראשון שעשתה, ביקשה באופן מיידי להקים ממשלת אחדות לאומית. דרך אגב, כשעם ישראל נמצא בצרה אנחנו מתכנסים, בגלל שבסופו של דבר אותם נאצים רצו לשחוט את כל היהודים, בלי הבחנה אם הוא דתי, חילוני וכו'. ואיך אמרנו? יחד ננצח. ולכן גם ציפינו, וגם לא דיברנו הרבה. אנחנו עסקנו, בוודאי ראש הממשלה והקבינט המלחמתי והקבינט הרגיל, יותר בניהול המלחמה, כדי שננצח. ומעולם לא קרה, דרך אגב, אדוני היושב-ראש, שבשעת מלחמה אופוזיציה ניהלה קרב נגד הממשלה תוך כדי לחימה. אני עכשיו שומע את לפיד,

הוא כותב, אתמול או היום: "הממשלה גונבת את הכסף של הציבור משלם המיסים, העובד והמשרת, וכמו אחרוני הנוכלים הם מנסים להסתיר את הגנבות שלהם בסעיפי תקציב שאף אחד לא מבין. הם לא כשירים לנהל את המדינה בזמן מלחמה. ישראל חייבת שינוי. עכשיו". הבן אדם סובל מפיצול אישיות באופן עמוק. אני כבר לא מבין. אני רואה אותו בלפיד הלילי כל יום, אני לא מצליח להבין מה הוא אומר. יום אחד הוא אומר א', יום אחד, ב'. הליצן הכי גדול שנתקלתי בו בפוליטיקה הישראלית. עד היום אני לא מצליח להבין מה הוא רוצה. כי אתה, דודי אמסלם, קוהרנטי. חבר הכנסת שירי. תראה לי פעם אחת שלא הייתי עקבי בדעותיי. רגע, רגע, רגע. אני מבקש לא להפריע לי. אני ישבתי כאן, שתקתי. אבל אני אראה לך. הבן אדם, דרך אגב, כל שבוע הוא אומר כן ולא. מזכיר לי את שמעון פרס, זיכרונו לברכה. כן ולא. אז אדון לפיד, קודם כול פעם אחת תגיד לנו באמת מה אתה חושב באמת. אני כבר לא יודע, כל יום אתה חושב משהו אחר. אבל מה שהרגיז אותי במילים שלך, שהממשלה גונבת את כספי הציבור. אני מבין שהכסף שלך. אני מבין שהציבור הימני במדינת ישראל, כולל הדתי וכולל החרדי,

לא משלמים מיסים, לא משרתים בצה"ל. אני רוצה להזכיר לך, אתה שירת בעיתון במחנה, מעולם לא השתתפת בשום לחימה. אתה מדבר? אתה לא מתבייש? אתה מושך למחלוקת בתוך מדינת ישראל תוך כדי לחימה? הצבתם שלטים של בוזזים באיילון. במקום לתת לחיילים כמה משלוחים, לקנות להם כמה דברים, העדפתם לשלם עשרות אלפי שקלים על שלטים שהדתיים הלאומיים, הליכוד והחרדים בוזזים את המדינה. אתם ממשיכים בתעמולה האנטישמית שלכם, השקרית. אתה אומר עכשיו: הציבור לא יכול לשאת אתכם. מי זה "אתכם"? על איזה ציבור אתה מדבר, איזה ציבור? אתה פשוט חרפה. עכשיו, בשעה הזאת שחיילי צה"ל נלחמים אתה מדבר, שהציבור לא יכול לשאת, את מי,

כמעט שלושה רבעים מהחיילים שנלחמים היום?

הוא לא יכול לשאת את זק"א? אני רוצה להבין את מי הוא לא יכול לשאת. אתה חצוף, עז מצח. חברי הכנסת, תודה. מספיק. אתה פלגן במקצועך. "היהפֹך כושי עורו" נאמר עליך. אתה לעולם לא תשתנה ולא יכול להשתנות, אתה תמיד תחזור לסורך. אתה איש פופוליסט שכל היום, אמרתי, מבלבל את עצמו, וכל היום רק משסה את עם ישראל,

בשקרים. אני מרגיז אתכם, אתם אומרים "דודי אמסלם" בגלל שאני אומר לכם את האמת. מעולם לא שיקרתי. אבל האמת היא לצנינים בעיניכם. אתם משתגעים מזה. אין לכם מה לענות בכלל אז אתם ממשיכים לשקר. אתה מקלל, אתה משקר, אתה מסית. אני רק אומר אמת. אפשר לענות לך? בוא נמשיך הלאה. זה לגביך, האמת היא שהקדשתי לך יותר זמן ממה שהיה צריך, בגלל שאתה לא ראוי בכלל להתייחסות. אני רוצה להגיד לחבר הכנסת איזנקוט כמה מילים. דרך אגב, אני מאוד אוהב אותו ברמה האישית. מאוד מעריך אותו. אבל יש לי כמה דברים שהם ביקורת על מה שבעצם הוא התייחס אליו בתקשורת, לפחות בחודש האחרון. קודם כול, אני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת איזנקוט, כשעושים כנס בבנייני האומה לגבי ההתיישבות בעזה, זה מהלך ציוני. אתה יכול להסכים, לא להסכים, אבל בוודאי במדינה דמוקרטית אפשר לשכור אולם ולעשות דיון. וזה לגיטימי. אנחנו לא חוסמים את איילון בשביל לעשות את הדיון, לא חוסמים חצי מדינה, שוכרים אולם. ודרך אגב,

או בכלל, כל בן אדם שיש לו עמדה כזאת או אחרת, ישכור אולם ויעשה מה שנקרא ערב שירי משוררים. יבואו, יתווכחו, ידברו, תהיה במה לכל הדעות. אתה גם היית מוזמן לשם, יכולת לבוא ולהגיד את הדעה ההפוכה, היו מקבלים אותך ברצון. אני רוצה להתייחס לכמה דברים שאמרת בריאיון שלך עם גב' אילנה דיין. אתה ציינת שם דבר שהוא לא נכון, וכואב לי להגיד את זה, לא דייקת בדבריך. אתה אמרת ואישרת לה,זה כבר עבר, אבל אני לא יכול לחלוף על דברים לא נכונים,

מארב לרמטכ"ל. גדי, אתה יודע את האמת, אתה היית שם. דרך אגב, התפתח דיון הוגן. מארב לרמטכ"ל? הוא עשה מארב לראש הממשלה ולא סיפר לו על, בלילה.

אתה בעצם יודע שהערנו את מה שהערנו. דרך אגב, זה התפקיד שלנו. ופעם אמרתי, הרמטכ"ל זה לא ילדה בגיל שלוש עם שמלה ורודה בגן, הוא לא אמור להיעלב והוא גם לא אמור לקבל את ההגנה שלכם. הוא רמטכ"ל במדינת ישראל, הוא יכול להגיב לעניינים. הוא לא צריך מתווכים. אבל אתה אמרת שעשינו מארב, כאילו באנו מלכתחילה לדיון עם זה. אתה יודע את האמת, ישבת בישיבה ואתה יודע שבעצם השרה מירי רגב שאלה שאלה בתום הדיון, מה שאמר בעצם ניר דבורי עשר דקות לפני כן בטלוויזיה, אז מנין אתה מביא את המארב? אני לא ידעתי שיש מארב, שאני בכלל לא יודע שהוא יקרה. אז לכן אני מציע פה, ואני מציע לך, ואני גם מעריך אותך, לפחות בוא נאמר דברי אמת, את העובדות. אתה גם אמרת: אין לי אמון בהנהגה. אדוני היושב-ראש, אני חשבתי עד היום שהשר איזנקוט הוא חלק מההנהגה,

טרופר, גנץ. לא הבנתי במי אין לך אמון, בגנץ, בטרופר, בי. תגיד, הרי אתה חלק מהממשלה. לא הצלחתי להבין את האמירה הזאת. והאם אתה חושב שבשעת מלחמה הכרחי להגיד את הדבר הזה? והאם זה תורם למישהו משהו? תמיד אני שואל את עצמי, כשאני אומר משהו, אני שואל למי זה תורם, וככה אני בעצם מחליט אם לדבר או לא לדבר. לאף אחד אסור להגיד כלום, רק לך? אף אחד לא יכול לדבר, רק אמסלם יכול לדבר? חבר הכנסת דוידסון. כן, כרגע רשות הדיבור, מה זה? דוידסון, אני מדבר. כרגע רשות הדיבור של השר אמסלם.

אתה כבר בקריאה ראשונה, אני לא רוצה להתקדם עם זה.

אני אומר לך,

אתה תעשה נכון לדעתי אם גם תחזור בך מהדברים האלה, אני חושב שתעשה כבוד רק לעצמך. עכשיו אני רוצה להתייחס, ברשותכם, למכתב האלופים. יש מכתב לנשיא המדינה וליושב-ראש הכנסת. הנדון: קריאה להחלפתו המיידית של ראש הממשלה נתניהו, המהווה איום ממשי ומיידי על מדינת ישראל. אני רואה פה רשימה של אנשים, שאני בשוק איך הם מדברים. ולכל אחד מניע אישי. לא קשור. קודם כול, בשעת מלחמה, אתה פה, מניע לאומי, אחד כזה, לכל אחד מניע אישי. תן לי רק שנייה. זה הכוונה ביחד ננצח. זה הכוונה אצלם.

אבל למה להפריע? למה? זה הכוונה אצלם של ביחד ננצח. זה היחד. בואו נפיל את הממשלה עכשיו, וככה זה יחד ננצח. מי מדבר? רב-אלוף משה בוגי יעלון. רב-אלוף בוגי יעלון, הבן אדם שפגע בצבא הכי הרבה. הוא קיצץ למעלה מ-1,000 טנקים. בא אחריו, מומחה. גנץ, היה רמטכ"ל.

כל אלה ניהלו את הביטחון של מדינת ישראל 30 שנה. הוא יודע שגנץ איתו בממשלה? דקה. תן לי רק שנייה.

רבותיי, גנץ קיצץ את צה"ל בעוד 700 טנקים. ומי בא אחריו? איזנקוט. דרך אגב, אלה האנשים שמבקשים מראש הממשלה להתפטר עכשיו, כל אלה שבעצם ניהלו את תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, כמקצוע. איך אמר מי שאמר פעם? מישהו, אני יודע מי זה המישהו הזה, אמר לו: תראה, יש לי תחושה שזה לא בדיוק ככה. אז הוא אמר לו: אתה עובד על תחושות, אני עובד על עובדות, בשביל זה יש לי אגף מודיעין גדול. אני לא עובד על תחושות, אני עובד על ידיעות, על עובדות. אלה קוראים לראש הממשלה, כל אלה מקפצים עכשיו מאולפן לאולפן ואומרים: יחד ננצח, יש לנו חיילים מצוינים, וזה נכון, אבל ראש הממשלה מסוכן למדינת ישראל. עושים פוליטיקה בשעת מלחמה. בואו נניח שנלך לבחירות. איך לדעתכם מר יעלון, אני לא מדבר על דן חלוץ, שאני חושב, ואמרתי כבר מזמן שהוא צריך לשבת מאחורי סורג ובריח. זה אחד האנשים שקרא להמרדה בצה"ל, לסירוב בצה"ל.

לא מדבר עליו בכלל. לא מדבר על אהוד ברק, שרצה לראות גופות צפות בירקון, ולא של עובדים זרים. האנשים האלה מדברים היום. חשבתי שהם ייכנסו הביתה ויסתמו את הפה לכל ימי חייהם, יסגרו את הדלתות, את התריסים ויישארו שם, חשבנו עליך. עד הסוף, לא יצאו לשתות קפה. ואנחנו שומעים כמובן את כל להקת המעודדות, מגיא פלג, שאומר: נתניהו מאריך את המלחמה מתוך סיבות אישיות.

מה תופס זמן מסך של עם ישראל, לרוב זה בימי שישי.

דרך אגב, שבאופן מעשי לא שירת בצה"ל כי הייתה לו אסתמה, לפחות ממה שקראתי, אולי התנדב באיזה משהו. דרך אגב, לרוב, לעריקים האלה יש אסתמה. הוא אומר שנתניהו לא כשיר. הגנרל הגדול, המצביא הענק בא, יש לו רמקול. הוא עריק, כן. איזה חצוף. השר המקשר בין הממשלה לכנסת דוד אמסלם: כן,

לפחות קראתי שהוא לא שירת בצה"ל בגלל זה. עיתון הארץ כותב: נתניהו, איזה גועל נפש. נמנע מלהחזיר את החטופים בגלל הישרדות פוליטית. תראו איך אנשים יהודים חושבים, תראו לאיזה תחתית הביב הם מגיעים. וכמובן, אמנון אברמוביץ' אומר: יש לי תמונת ניצחון, נתניהו רוצה שהמלחמה תימשך מסיבות אישיות. איך אתה קורא לנאום שלך? נאום האחדות?

נאום הביחד?

אני רוצה לדבר על הצביעות שלכם. אבל, אמסלם, אתה לא יכול מצד אחד,

הרי הבוס שלך עלה לפה, אתם מדברים על אחדות ואחדות,

זה מה שאני אומר. תן לי רק שנייה. תן לי, סימון.

הבוס שלך עלה פה עכשיו, רק הסית והדיח. אז לכן אני ציפיתי שתשתקו קצת, תתמכו קצת. איך אמר מי שאמר? כשאין לך מה לומר אל תאמר. אבל עכשיו הבוס שלך עלה לפה לפני עשר דקות, הסית והדיח נגד, דרך אגב, חצי מחיילי צה"ל, אם לא יותר.

מה חשבת?

כשהוא אומר "הבוזזים" רק שנייה. "בוזזים" למי הוא התכוון? עליך הוא דיבר.

רק שנייה. עליי, שאני בוזז את עצמי, על מה? הרי אתה יודע, כן, כן.

על זה שאתם לוקחים כספים קואליציוניים. על ג'ובים, על כספים קואליציוניים, על התקציב.

הצביעות שלכם היא פשוט מחרידה. הרי הוא מדבר, הצביעות. אתה בוזז, כן. אבל אמסלם, אתה מטיח בפני רמטכ"לים. אתה מדבר על אחדות? תן לדבר. אבל תסתכל, יושבים פה ממשפחות חטופים, נכון. אתם עולים לכאן, ואתה מדבר, תסתכל בנושא.

אני רוצה להסתכל עליכם. הרי הבוס שלך עלה לפה עכשיו, לפני עשר דקות. דרך אגב, הקראתי לך מה הוא כתב אתמול. חוץ מהסתה, שהייתה לו גם בעבר תמיד, תמיד, לכם לא היו כספים קואליציוניים, דרך אגב.

לכן, לא נתתם לרע"מ,

אבל לא משנה, אני לא נכנס לזה, אני רק אומר, אתה לא נכנס לזה, אבל אתם נכנסתם לזה. חבר הכנסת נאור שירי. לא הבנת. אתם טוענים את טענת הקוזק הנגזל, ואני לא נכנס אליה. אתם תכפישו אותנו ואנחנו נשתוק? לא יהיה, נענה לכם. זה מה שאני עונה, בעובדות. אני לא אומר כלום. אני רק מצטט מה האנשים האלה שלכם אומרים, כולל הבוס שלך. אז במקום שתתביישו בו, תעלו ותגידו: אנחנו מצטערים על מה שהוא אמר ולא מסכימים איתו, אתם עכשיו תוקפים אותי, למה אני מצטט את מה שהוא אמר? הרי אתם לא מתביישים. אבל אתה יושב חברי הכנסת, לא כל משפט של השר אמסלם יזכה לתגובה, זה לא יהיה פינג-פונג. חדל.

הוא עונה לאופוזיציה,

אני עונה לך, ואתה לא תפריע לי.

אני אומר את זה בגלל שאתה מפריע. אני רוצה לסיים, אדוני היושב-ראש.

אני לא מדבר על זה שתוך כדי מלחמה בג"ץ פסל שני חוקי-יסוד, כמו עכברים בלילה, כאילו עכשיו בחסות המלחמה זה יעבור ככה. את חוק-היסוד, חבר הכנסת נאור שירי, קריאה ראשונה. השר המקשר בין הממשלה לכנסת דוד אמסלם: ואלה מדברים,

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, קריאה ראשונה. חברת הכנסת, חברת הכנסת טלי גוטליב, אלה מדברים על אחדות.

אלה מדברים,

אתה כבר בקריאה ראשונה, אני לא רוצה להתקדם.

אלה מדברים על אחדות בעם,

אני לא רוצה להתקדם משם,

רוצה לספר לך משהו, חברת הכנסת גוטליב.

כשאת כתבת מה שכתבת,

אני בדרך כלל לא מתייחס לזה, אני רק אומר שמי שכותב משהו, שיגבה את זה בעובדות אם יש לו,

לא צריך. דקה. תעצור, כשאני אחשוף את המקור, אני רוצה לומר, חברת, תלמד מראש הממשלה, שלא אמר, אבל אני רוצה להבין, שנייה. תלמד מראש הממשלה שלא אמר שהדברים שלי שקר. תלמד מנתניהו, שים לב. טלי,

תני לי,

אל תגיד לי מעל בימת הכנסת,

אדוני השר. לא לא לא, אל תחלק לי ציונים, כי אני אחלק לך. הממשלה, דע את כבודי, ואני אדע

כבודך. תני לי, תני לי, לא, לא, חבל שעשית את הזה.

תדבר, זאת זכותך. אל תפנה אליי. אדוני השר, אל תפנה אליי. אל תפנה אליי, אדוני השר. אני לא רוצה,

ברור שלא, דודי, זה לא מתאים. לא מתאים פשוט.

בא חבר הכנסת טרופר ואמר לראש הממשלה: תגיד, למה לא גינית את זה? אמר לו ראש

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אמסלם, אתה יודע, היום 29 בינואר, ואנחנו כאן בדיון על אי-אמון ולא בתקציב. אתה יודע מדוע? אני אסביר לך מדוע: הייתם צריכים, על פי חוק-יסוד: משק המדינה, להגיש את התקציב לפני עשרה ימים ולא הגשתם אותו. רמסתם חוק-יסוד, גרמתם נזק לאמון הציבור, לאמון המשקיעים, לאמון הגופים הבין-לאומיים בכלכלת ישראל. אם מישהו חושב שלא הגשתם את התקציב כי אתם מקדמים, אולי, צעדים נוספים למען המילואימניקים, למען המפונים, למען העסקים הקטנים,

לממשלה הכושלת הזאת לא אכפת מהמילואימניקים לא אכפת מאנשי קבע, לא אכפת מהמפונים, לא אכפת מבעלי העסקים הקטנים. אכפת לה אך ורק מעצמה ומהכספים הפוליטיים שהיא מחלקת לעצמה ולחברים שלה, או כפי שחברתי חברת הכנסת מירב בן ארי היטיבה לבטא: לחברים של בצלאל. 115 ימים ישראל במלחמה, והמלחמה עולה הרבה מאוד כסף, מיליארדים. ברור שהמצב מחייב את הגדלת הגירעון, אך לפני שמגדילים את הגירעון לרמה שמסכנת את דירוג האשראי של מדינת ישראל ואת יציבות המשק, הממשלה הייתה חייבת לנצל את כל המשאבים שיש לה היום בתקציב, הייתה חייבת, ועשתה בדיוק את ההפך הגמור. ב-2023 בזבזתם לפחות 4 מיליארד שקלים על הכספים הפוליטיים. ב-2024 אתם הולכים לבזבז לפחות 6 מיליארד שקלים על הכספים הפוליטיים, 10 מיליארד שקלים לפח בזמן המלחמה. הכסף הזה לא היה צריך להגיע לאורית סטרוק, לעמיחי אליהו או לאמסלם, הוא היה צריך לשרת את הציבור, את האזרחים. אתם מרבים לדבר על הניצחון המוחלט ועל ביחד לנצח, אך בפועל ממשיכים לפלג ולבזוז, לבזוז כספי ציבור. הממשלה הזאת נכשלה, והיא חייבת לפנות את הבמה לממשלה אחרת, מקצועית, מתפקדת, ממשלה שאיתה נוכל לצאת לדרך חדשה ולהציל את כלכלת ישראל,

תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת ווליד טאהא. בבקשה, אדוני, לרשותך שלוש דקות. מכובדי היושב-ראש, חברות וחברי כנסת, היום ועדת הכנסת ערכה דיון ממושך בעניין הדחתו של חבר הכנסת עופר כסיף. מה שמלמדנו, אדוני היושב-ראש, שהכנסת לא למדה משני מקרים קודמים שבית המשפט הפך לה את ההחלטות שלה. בפעם הראשונה בית המשפט ביטל את חוק עילת הסבירות, בפעם השנייה הוא ביטל את החלת חוק הנבצרות על הכנסת הנוכחית וקבע שיחול מהכנסת הבאה, ואתם הולכים בבטחה לעוד פעם נוספת שבה בית המשפט יהפוך עוד החלטה של הכנסת.

מה יותר גרוע מהדבר הזה שהכנסת, ואדוני היושב-ראש, אתה יושב-ראש הכנסת, לא לומדת ממנו? הדבר הגרוע מכול הוא הניסיון לסתום פיות. יש לי הרגשה שכל מי שלא מיישר קו עם קריאה להמשך המלחמה הוא אויב, בין אם קוראים לו עופר כסיף או ווליד טאהא או כל חבר כנסת אחר או בכלל כל אזרח אחר. גם אלה שטוענים שאי-אפשר להחזיר את החטופים באמצעות הצבא, גם הם אויבים היום. כל מי שמשמיע דעה אחרת ממה שהממשלה הזו חושבת, הוא אויב, אויב של העם, אויב של הממשלה, הוא אויב שלהם. אז אדוני היושב-ראש, אנחנו חושבים אחרת. לנו יש מערכת ערכים אחרת. אנחנו לא שותפים, במערכת הערכים שלנו, לאלה שרוקדים, רוקדים כדי לחזור ולהתיישב בעזה בעוד המלחמה ממשיכה, ועוד מעט ימלאו לה ארבעה חודשים. אנחנו נגד מלחמות. אנחנו בעד להפסיק את המלחמה עכשיו, עוד היום, ובעד שייכנסו למשא ומתן אינטנסיבי שיבטיח גם את החזרת החטופים וגם ייתן מענה אנושי של הפלסטינים בעזה, ולא לדבר על עוד כיבוש והמשך הכיבוש. צריך לדבר על שלום. אדוני היושב-ראש, השלום הוא הדבר היחיד שיביא שלום ארוך שנים גם למדינת ישראל וגם לעם הפלסטיני. תודה רבה. תודה רבה. הדובר הבא הוא חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך.

מכובדי היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, יש בכנסת דבר שקוראים לו ועדת אתיקה. בוועדה הזאת בדרך כלל היו מיוצגים ח"כים ערבים. היו יוסף ג'בארין, אוסאמה סעדי. בכנסת הזו אין ערבים. בתחילת הקדנציה נפגשתי עם יושב-ראש הכנסת, ואמרתי לו שלא יעלה על הדעת שאין ח"כ ערבי בוועדת האתיקה. ואז נודע לי, לאחר מכן, שמינו לממלא מקום את חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, ממלא מקום שלא הוזמן לאף ישיבה כמעט. הוא לא הוזמן לאף ישיבה שח"כ ערבי נשפט בה. חשבתי על זה, כן. נכון, לאף ישיבה שח"כ ערבי נשפט בה. למה אני אומר את זה? חששו מחוסר אובייקטיביות. נכון, ערבי שישפוט ערבי (אומר בערבית: אי-אפשר,) אבל יהודים שישפטו ערבי, זה, בסדר.

יש עניין במוצא של השופט? מי ההרכב? ההרכב הוא ינון אזולאי, יושב-ראש, שרון ניר מישראל ביתנו,

רון כץ מיש עתיד ופנינה תמנו מהמחנה הממלכתי. אין ממפלגת העבודה, ואין משתי הסיעות. לפני שבועיים היו חילופי דברים עם רון כץ ועם עידן רול, והשתתפה בחילופי הדברים שרון ניר, נגדי ונגד חבריי. הוגשו נגדנו תלונות על ידי ח"כית אחת ועל ידי מי שעסק בהדגמה של הלבשה תחתונה. אלה שצעקו עלינו פה גזרו את דיננו. מי שצעק עליי פה, רון כץ, חבר ועדת האתיקה, צעק עליי, ההוא הגיש תלונה, היא צעקה עליי, ושניהם הצביעו נגדנו בוועדה, שהייתה בלי ערבי. הבנתם? ועדת האתיקה, שהיום החליטה, הוגשה נגדי תלונה, נגדי ונגד חבריי, כי אמרתי למישהי שהיא צריכה טיפול נפשי. הורחקתי מהמליאה לחמש ישיבות. מישהי שעמדה פה, אדוני היושב-ראש, וירקה על איימן עודה, ירקה ואמרה לו: טפו עליך. לפה היא הגיעה. טפי עליך, אמרתי. טפי עליך, אתה האויב שלי. ואמרה שצריך לשלוח טיל יריחו על עזה,

ונענשה רק בשתי ישיבות. אתה יושב-ראש הכנסת, ההחלטות האלה על פניו מהוות אפליה ברורה, בוטה, מביכה.

אני מציע לך לא להישאר מ"מ. אם לא ממנים אותך לחבר קבוע, אתה לא צריך את התואר מ"מ. תוותר על הכבוד המפוקפק הזה,

רוב הח"כים שבאים להיענש כאן הם ח"כים ערבים. לא. אתה יכול להחליט לבד, בלי היושב-ראש, אלא אם כן הוא ממנה אותך לחבר. משפט אחרון, אדוני היושב-ראש. אבל ממש אחרון, כי אנחנו כבר אחרי הזמן. נתון סיעתי, סגלוביץ', ברשותך, אתה אדם מכובד. רוב התלונות נגד ח"כים ערבים בכנסת הוגשו על ידי סיעת יש עתיד. אני אחזור: רוב התלונות נגד ח"כים ערבים הוגשו על ידי חברי סיעת יש עתיד. אני מבין שאנשים רוצים לתפוס עמדה ימנית,

זה מביך. זה מביך. חבר הכנסת טיבי. אני חושב, ואני רואה כאן את ראש האופוזיציה, שרוב התלונות נגד ח"כים ערבים בבית הזה הוגשו על ידי חברי כנסת מיש עתיד, גם נגדי, גם נגד עאידה, גם נגד עופר, גם נגד אימאן ח'טיב. אתם תמיד מעורבים, והעמדה הכי גרועה נגדנו תמיד ננקטת על ידי אחד הח"כים האפרוריים בספסלים האחוריים של יש עתיד. לא ההוא, לא דוגמן התחתונים, אלא השני.

חברת הכנסת נעמה לזימי. חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת אחמד טיבי, היות שהעלית את שיחתנו מתחילת הקדנציה, אני רק מרשה לעצמי להשיב שבוועדת האתיקה יש כידוע ארבעה חברים על פי חוק: שניים מהקואליציה ושניים מהאופוזיציה. הבחירה שבחרתי היא נציג לשתי הסיעות הגדולות מהקואליציה ונציג לשתי הסיעות הגדולות מהאופוזיציה. מה לעשות שבבחירות האלה אף אחת מהסיעות שהזכרת איננה מהסיעות הגדולות באופוזיציה, כולל סיעת מפלגת העבודה? נכון. אני הסכמתי שהעבודה תהיה מיוצגת, ולא אנחנו. אז זאת הסיבה. אין סיבה אחרת. יש common sense ושיקול של היושב-ראש. הוועדה אמורה לייצג את רוב חלקי הבית, לכן בחרנו בסיעות הגדולות בקואליציה. אני חושב שזה ה-common sense. זה ה-common sense, שתי הסיעות הגדולות מהקואליציה ושתי הסיעות הגדולות מהאופוזיציה, ואני עומד מאחורי ההחלטה. חברת הכנסת לזימי, עד שלוש דקות לרשותך, בבקשה.

כבוד יו"ר הכנסת, משפחות החטופים כאן, רק היום פורסם בכלכליסט שבגלל ששר האוצר סמוטריץ' חושש מהתגובה הציבורית לכספים הקואליציוניים שהוא מטמיע בתקציב, הוא מתעכב, מפר חוק-יסוד במכוון, ובגלל זה יהיה לנו קיצוץ רוחבי, כבוד יו"ר הכנסת, אני מצטערת, ממש קשה.

רבותיי חברי הכנסת, דווקא באופוזיציה יש רעש שמפריע לאחת מחברותיכם. חברי הכנסת, אנא, שקט.

67 מיליארד שקלים יקוצצו מכלל המשרדים קיצוץ טיפש, מה זה קיצוץ טיפש? שלא מבחין בין צרכים, שירותים חיוניים או שום דבר. הציבור ייפגע, כי בצלאל מפחד שיראו מה הוא נתן למקורבים שלו ולחברים שלו. אי-אמון במי שלא שינו דבר בתפיסותיהם הכלכליות אחרי האסון ובעת המלחמה הקשה הזו, ומעמיקים את הקונספציה השגויה, שלפיה אפשר להמשיך לייבש, להזניח ולהרקיב את השירות הציבורי, ויהיה בסדר. אי-אמון במי שלוקחים מכבשת הרש, מקצצים ברווחה עשרות מיליונים בחינוך, מאות מיליונים בבריאות, בתחבורה, במדע, בשירות התעסוקה, בחקלאות, כדי לתת כספים לבייס שלהם. אי-אמון במי שמכניסים את כל ציבור העובדים מתחת לאלונקה, אבל לא סוגרים משרד אחד. אי-אמון במי שאחרי עשור של הבטחות לתוכניות לשיקום הצפון, גם כעת, כשכל הצפון מפונה ועקור מביתו, לא הקימו מינהלת אזרחית שתטפל בכל צורכי השיקום והפיתוח של הצפון. אי-אמון במי שמשקרים לציבור פעם אחר פעם, מסתירים ממנו מידע ולא מביאים את הדיווח התקציבי, יו"ר הכנסת,

הספר הירוק והספר הכחול לא הגיעו בעדכון התקציב ל-2023 ועדיין לא הגיעו עכשיו, אנחנו צריכים לדון בתקציב, לא לסמן וי. אי-אמון במי שמשתמשים באחדות, שהעם הזה כה זקוק לה, כדי להשתיק ביקורת על ביזה מהציבור כולו, במקום לאחות ולרפא, רק חמסתם וגזלתם, ועוד הוספתם חטא על פשע והשתקתם. אי-אמון במי שחושבים שהעצמאים והעסקים הקטנים הם סרח עודף בכלכלת ישראל, למרות שמרבית המשק נשען עליהם, למרות שמדובר באנשים שהעסק שלהם הוא כל עולמם. אי-אמון במי שחושבים שהמילואימניקים יסתפקו בהצהרות והבטחות לתוכניות ללא מקור תקציבי, כשמנגד הכספים הקואליציוניים המיותרים ניתנו בלי בושה וביטלו אחריות. אי-אמון במי שחושבים ששיקום מסיבי של מערכת הבריאות ומערך בריאות הנפש זו המלצה ולא חובה עליונה לאומית עבור הפצועים שלנו, החיילים שלנו, חבלי הארץ שיותר מדי זמן הוזנחו רפואית מאחור, עבור האומה שלנו שחייבת מזור, אם יש משהו, יו"ר הכנסת, שאנחנו חייבים לאזרחים פה, זה שערך החיים לא יהיה תלוי במיקום גיאוגרפי. אי-אמון במי שמביאים תקציב שאת נזקיו נרגיש שנים קדימה. אי-אמון לתקציב הכי סקטוריאלי והכי מרחיב פערים שידעה ישראל, תקציב אנטי-פריפריה ואנטי-צמצום פערים, תקציב של אנטי-שוויון הזדמנויות. זה לא התקציב שמגיע לאומה הזו אחרי מה שהיא עברה ועוברת. זאת הממשלה שלא באירוע, שמביאה תקציב של צנע לציבור הכללי, המשקף חוסר אחריות וביזה. אי-אמון של אי-כשירות וחוסר חמלה. מגיע לנו יותר, והעם הזה הוא התקווה. תחזירו אותם עכשיו.

תודה, גברתי. האם הממשלה מבקשת לסכם או שנעבור להצבעות? השר אקוניס, אתה רצית לסכם או שנעבור?

אדוני היושב-ראש, תודה על ההזדמנות להעמיד כמה דברים על דיוקם. ראשית, אחד מחברי הכנסת של יש עתיד, שעמד כאן ונימק את הצעות האי-אמון, שאינן ראויות ואינן נכונות ואינן משדרות אחדות בעם הזה, התייחס לכמה מן הדברים הקשורים גם בתקציב למפונים וגם בתקציב למילואימניקים. ובכן, נדמה לי, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, שהוא חבר בוועדת הכספים, מצביע כחבר אופוזיציה נגד, אדוני היושב-ראש, מיליארדים, ואני מדבר על 10 מיליארד, חבילת סיוע לאנשי המילואים. הוא יודע את זה, והוא משקר להם והוא משקר לציבור, אבל מה זה, משקר כמו שהוא נושם. וכמובן חבילת הסיוע למפונים. אדוני היושב-ראש, וכולם יודעים זאת, גם היושבות והיושבים ביציע, גם הצופים בבית, גם חברי יש עתיד יודעים את התקצוב של מינהלת תקומה, מינהלת תקומה ואחרים. חבר הכנסת ווליד טאהא, אתה התייחסת כאן לכמה מהדברים שעלו,

למען הפרוטוקול ההיסטורי,

גם לשים את הדברים על דיוקם. ערב הבחירות לכנסת התשע-עשרה, על פי חוק-יסוד: הכנסת, סעיף 7א, החוק הזה, הסעיף הזה,

על חבר או חברת כנסת, חבר הכנסת עודה, שתמכו או השתתפו במאבק מזוין נגד ישראל, להשתתף. חבר הכנסת טיבי זוכר זאת, כי אני הודעתי במליאת הכנסת, אני הודעתי במליאת הכנסת, לא שמעתי את הערתך, חברת הכנסת ביטון, אני אשמח בתום דבריי לענות לך.

לחבר הכנסת ווליד טאהא, וגם לחבר הכנסת טיבי, שהיה חבר בכנסת השמונה-עשרה, אני הודעתי שאפעל לפסילתה של חברת הכנסת זועבי, וכך עשיתי, וכך גם קבעה ועדת הבחירות לכנסת.

חבר הכנסת ווליד טאהא, באחת מן ההחלטות האומללות והמביכות של בית המשפט העליון, הוא פסל את החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית, שהתקבלה ברוב גדול,

שעמדה מילה במילה בחוק-יסוד:

סעיף 7א. אני ביקשתי במליאה, ואני אומר את זה גם לחברי הכנסת הצעירים שישנם כאן, אלה שעוד ודאי ישבו פה הרבה שנים, קודם כול תכבדו את עצמכם. סעיף 7א, תכבד את בג"ץ, הוא נתן שתי החלטות מאוד חשובות. גברתי הנכבדה, אני דיברתי על דבר אחר, למה אתם כל דבר, היה לי שיח ענייני, יסודי, מכבד, על אף המחלוקת היסודית שיש לי עם חבר הכנסת ווליד טאהא. מה עניין שמיטה להר סיני? אני מדבר איתך עכשיו על החלטה שגויה, השר אקוניס, אבל אנחנו לא בסיטואציה של 7א. אדוני, אני בטוח שגם אתה, כחבר מפלגת העבודה, תומך ב-7א. אני תומך ב-7א, אבל זו לא הסיטואציה. אני גם יכול לחתום לך שמרבית היושבים בספסלים הללו אינם יודעים מהו 7א, לא קראו את חוק-יסוד: הכנסת, לא דיברתי עליך. אני הפעלתי את 7א, אז לא דיברתי עליך. למה אתה יוצא מנקודת הנחה כזאת?

משום שאני אומר דבר שחברת הכנסת ביטון מערערת עליו. אני לא יצאתי נגד כל החלטה של בית המשפט העליון. ההחלטה הזאת, אשר ב-31 בדצמבר 2012 ביטלה אותנו, את הכנסת, את חוק-יסוד: הכנסת, שאפשרה לחברת הכנסת זועבי, שהשתתפה במשט המרמרה, השתתפה פיזית, והרי אומר 7א: אדם שהשתתף או תומך לא יכול להיות חבר בכנסת הזאת,

חברת הכנסת ביטון, על זה אמרתי ספציפית, הייתה החלטה שגויה של בג"ץ.

אני יכול לתת לך עוד כמה החלטות שגויות, כמו פסילת חוקי המסתננים של שר הפנים גדעון סער, כשמפלגת יש עתיד הייתה חברה בקואליציה ובצדק קידמה את החוקים שאמורים היו לבלום, אדוני היושב-ראש, את כניסתם של המסתננים, אבל בית המשפט העליון החליט אחרת. על כך היה החידוד. עכשיו לא שמעתי את שאלתך, אני אשמח לענות לך. בבקשה. אין שאלה, רוצים לעבור להצבעה. אדוני, חברת הכנסת בן ארי מבטלת בבוז ובלעג. שואלת חברת כנסת מסיעתך, לא מבטלת

לא מבטלת בבוז כלום. ממתי אתה מתייחס למה שאנחנו שואלים? אל תצעקי, קודם כול. תורידי טונים. אני שואל את חברת הכנסת ביטון ששאלה שאלה. זאת תרבות הדיבור בפרלמנט על פי יש עתיד.

אני הבעיה שלך בפרלמנט?

מה זה, שיעור של חנה בבלי. רבותיי וגבירותיי, חברי הכנסת וחברות הכנסת. ראיתי את תרבות הדיון במושב הזה שנה וחצי.

שאלת שאלה, חזרה בה. שאלת שאלה, אני יכול לענות לך. שאלתי אם תקומה קיבלו את הכסף או שיש חקיקה בשביל תקומה שטרם הוגשה? אני אשיב לך על תקומה.

אני לא, אני אומר לך. האם אדוני מאפשר לי לענות?

לדבר בפרלמנט. ממש, ליבי יוצא לגאונות המתפרצת שלך, שאת מאפשרת לי לדבר בפרלמנט, או לידיעה באזרחות. תודה רבה, תעשה מה שאתה רוצה.

אני לא הרמתי קול בבית הזה, לא קיללתי, תשאלי את היושב משמאלך, גם בימים הקשים ביותר של העימותים הקשים ביותר, וגם את היושב-ראש לעיתים, השר לשעבר מאיר כהן, אם אני פעם אחת הרמתי קול, פעם אחת קיללתי, פעם אחת השמצתי. לענות לעניין בוודאי אני אענה, גם אם הדבר הוא תשובה שלא נעימה לאוזניה של חברת הכנסת בן ארי.

חברת הכנסת ביטון,

שתי החלטות בנושא תקומה התקבלו בממשלה: האחת, להקים את המנגנון אשר יאפשר,

ב-17 מיליון,

אני אומר לך באמת מלב אל לב, בישיבות הממשלה אני נמצא, אני מקשיב, אני גם מעיר את הערותיי, אני משתתף בהן ויודע בדיוק מה הוחלט בהן. ובכן, 17 מיליארד שקל, 17 מיליארד שקל להקמת המנגנון שנקרא תקומה, ולאחר מכן עוד כ-50 מיליארד שקל כמעט לכסף אשר יממן, חבר הכנסת כהן, למשל בניינים, כמה בניינים שאליהם כבר נכנסו חלק מן המפונים, שאיש לא רצה בזה. כולם בבית הזה כואבים את כאבם, גם היושבים בשכונת פלורנטין, ברחוב הרצל, גם היושבים בכרמי גת ובמקומות אחרים. ולא שמעתי אדם אחד שלא קיבל את הכספים אשר היו מגיעים לו בדין ובצדק, ממפוני עוטף עזה ויישובים אחרים.

גם שדרות, גם השר קרעי היה מפונה, חזר בינתיים. וכמובן, המפונים בצפון.

חבר הכנסת להב הרצנו, ויתרת על השאלה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לשר. אנחנו עוברים להצבעה. רבותיי, אנחנו נצביע על שתי ההצעות. תחילה על ההצעה להביע אי-אמון בממשלה של סיעת יש עתיד. הצבעה כעת.

להביע-אמון בממשלה לא נתקבלה. 25 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים, שלושה נוכחים. אני קובע כי על פי החוק, ההצעה לא קיבלה את הרוב הדרוש,

לא התקבלה. אנחנו עוברים כעת להצביע על ההצעה להביע אי-אמון בממשלה של סיעת חד"ש-תע"ל. הצבעה כעת. בבקשה. הצעת סיעת חד"ש-תע"ל להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 11 בעד, אחד נגד, אין נמנעים. אני קובע כי גם ההצעה הזו לא קיבלה את הרוב הדרוש על פי החוק ולכן לא התקבלה. חבר הכנסת אלהואשלה הצביע בטעות מהעמדה של חברת הכנסת מזרסקי, והצביע פעם אחת? רגע, הצבעת פעמיים? לא. פעם אחת פה.

זה יותר בעייתי. טוב. אנחנו רושמים זאת לפרוטוקול. אז למעשה התוצאה יורדת באחד. אז התוצאה היא עשרה בעד, ואין מתנגדים. התוצאה הסופית היא אותה תוצאה. מתנגד אחד אני רואה. אמרתי, מתנגד אחד. באי-אמון הראשון חברת הכנסת מרב מיכאלי, אני מבקש להוסיף לפרוטוקול, זה לא משנה את תוצאת ההצבעה. תודה, רבותיי. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק איסור העסקת עובדי הוראה ושלילת תקציב ממוסדות חינוך עקב הזדהות עם מעשה טרור או עם ארגון טרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024, בקריאה הראשונה. אני מזמין את חבר הכנסת עמית הלוי, שיציג את ההצעה מטעם הוועדה לביטחון לאומי. בבקשה, אדוני. סליחה, זה מטעם ועדת החינוך. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש. חבריי השרים, חברותיי וחבריי לכנסת, אזרחי ישראל, אנחנו כאן לקריאה הראשונה. ברשותך, אני רוצה לפתוח בשיתוף אישי, אולי בעיקר של האזרחים, בחוויה הקשה שאני עובר בתהליך החקיקה של החוק הזה. תראו, אני קצת יותר משנה חבר כנסת בכנסת הזאת. את החוק הזה הנחתי על שולחן הכנסת בז' בניסן, ב-29 במרץ. למעשה עשרה חודשים, קצת יותר מעשרה חודשים, החוק הזה מתגלגל כאן בדיונים ובוועדות, חוק שיש לו מטרה פשוטה מאוד: אנשים שמזדהים עם טרור, שמביעים תמיכה בפגיעה בעם היהודי, בפגיעה במדינת ישראל, ברצח, באונס, בטבח, בכל מה שראינו ב-7 באוקטובר, ואולי יותר חמור מזה, בתשתית האידאולוגית שניצבת בבסיס הפעולות הללו, אנשים כאלו לא יוכלו להיכנס לבית ספר בישראל. פשוט כמו שזה נשמע. אנשים שתומכים בטרור, אנשים שמזדהים עם טרור, לא יהיו מורים בבית ספר. מה יותר פשוט מזה? באיזו מדינה נורמלית מציאות כזאת בכלל צריכה להתקיים?

אם יש לו תעודת זהות כחולה בכיס או אין לו, הוא מזדהה עם טרור, הוא עצמו מגדיר את עצמו בעצמו כאויב המדינה, מזדהה עם רשע, עם עוול, עם תרבות מוסלמית ברברית, רצחנית, או כל תרבות רצחנית. הוא אמור להיכנס לבית ספר, אדוני היושב בראש? מדינת ישראל מוכנה להפקיד את המוחות והלבבות של ילדים ונערים חסרי ישע בידי האנשים הללו? אז זה החוק. זאת הנורמה שאני וחבריי ויו"ר ועדת החינוך צריכים להיאבק כאן כמעט שנה עם פקידי הממשלה, עם פקידי משרד המשפטים, אם יורשה לי, ואיזה מאבק, ואיזה התנגדויות על כל סעיף, ובשם מה? בשם הליברליזם. זה ליברליזם? זה ליברליזם כלפי אויבי ישראל. מדינת ישראל הפכה להיות מדינה ליברלית כלפי אויביה המרים. זה הליברליזם שחל כאן בשנים האחרונות. יושבים מולנו פקידים בוועדה, ואומרים: אתה פוגע בזכויות. באיזה זכויות אנחנו פוגעים בחוק הזה? נניח, נאור שירי, יש לך חברה עסקית, נניח, ואתה מעסיק אצלך מישהו בחברה.

בתור עובד החברה שלך, שאתה משלם לו, הוא משבש את פעילות החברה, הוא מנסה לחסל אותה, אתה תמשיך להעסיק אותו? זה נקרא פגיעה בחופש העיסוק? זו פגיעה בחופש העיסוק בטרור. זה הדבר היחיד שהחוק הזה מונע: חופש העיסוק בטרור. אחרי זה אומרת לי פקידה במשרד המשפטים, אני אומר את זה לאזרחי ישראל, אני אומר את זה כחוויה קשה. אני כאילו פה חבר כנסת, מנסה לייצג אתכם,

וצריך להיאבק עם בני עמך, עם האנשים שהם אחראים מטעם הממשלה, מטעם המדינה. היא אומרת: זו פגיעה בילדים. זאת פגיעה בילדים למנוע מהאנשים שמזדהים עם טרור ורצח להיכנס ולשטוף את המוח ואת הלבבות שלהם? זאת הצלה של הילדים. אם יש מקום שבו מדינה ליברלית מתערבת, זה בדיוק בזה, מול חסרי ישע. מה קורה ל-125,000 ילדים ונוער במזרח ירושלים שבמקום להתחנך לצדק, למדע, לחסד, וגם לציונות, גם לציונות, גם למפעל הלאומי, לרעיון הלאומי הצודק הזה, במקום זה הם מתחנכים לרשע, לרצחנות,

איזה אופק זה לילדים? איזה אופק תעסוקתי זה, איזה אופק אנושי לילדים הללו? זאת פגיעה בילדים, החוק הזה? זאת הצלה של הילדים. איזה עתיד נותנים להם? עתיד של בדלנות.

הכי קשה היה השיח עם שירות הביטחון, אני חייב לומר את זה כאן, הכי קשה. שירות הביטחון זה גוף שאחראי על ביטחון ישראל, ויש לו סמכויות מלאות לעסוק בזה. יש מרכיב אחד בחוק הזה שלא יעלה עכשיו להצבעה, יעלה בקריאה השנייה והשלישית: שאדם שיש אינדיקציה בשב"כ לגביו שיש לו זיקה לטרור, לא כל אדם, אדם שיש אינדיקציה לגביו שהיה לו עבר טרור,

שהייתה לו תמיכה בצורה כזאת, בנוסח כזה, בפרפרזה כזאת או אחרת עם הטרור, אדם כזה לא ייכנס בשערי בית הספר. מי אמון על זה, ריבונו של עולם, לא שירות הביטחון? הוא לא אמור להיות בעד זה? יש לו מידע. אנשים שיש אינדיקציה שיש להם עבר בטרור, לא שירות הביטחון אמור לתמוך בזה? לא מבין. קחו לדוגמה, למשל, את אבו שחידם. הבאתי את הדוגמה הזאת גם בוועדה. הוא היה פעיל חמאס מוכר. היה פעיל חמאס מוכר במה שמכונה,

מחנה פליטים שועפאט, לא מחנה ולא פליטים. הוא היה מבכירי החמאס שם. מי ידע מזה? שירות הביטחון.

הרוצח הזה, חוץ מזה שהוא יצא בבוקר עם הקרלו שלו ורצח את אליהו קיי, זיכרונו לברכה, השם ייקום דמו, מסתבר שהמורשת שלו בבית הספר שהוא לימד בו, בית ספר כאילו יוקרתי בירושלים, אל-ראשידיה, המורשת שלו חיה.

חיה, בועטת ורוצחת.

תלמיד שלו קם בבוקר,

לפני חודש וחצי בערך, ורצח באכזריות, שחט באכזריות את רוז לובין,

אותה חיילת בודדת שנאבקה חודש לפני כן בעזה, ברצועת עזה, ב-7 באוקטובר, ונרצחה, ונשחטה על ידי התלמיד של אבו שחידם. אדם כזה צריך להכניס לבית הספר? שירות הביטחון לא צריך להוביל את החקיקה הזאת?

וכמה טעיתי כשקיוויתי שאחרי 7 באוקטובר כל המנגינה הזאת תשתנה, שהאנשים גם יכירו באויב, גם ישנו גישה וגם יאפשרו להעביר את החוק הפשוט הזה. ואני אומר כאן מראש: המסלול של החוק הזה, תכליתו להעביר אותו במושב הזה, אדוני היושב בראש. יהיו פה דיונים בשבוע הבא ביום שלישי, ברצף,

מהסיכום שלי עם יו"ר הוועדה והשרים, במטרה שהחוק הזה יעבור בקריאה שנייה ושלישית כבר בכנס החורף הזה. יש שלושה מרכיבים בחוק הזה,

יש בו שלושה מרכיבים, ושלושתם תחת העיקרון הפשוט הזה. הראשון, פיטורים או מניעת העסקה של האנשים הרעים מהסוג הזה שהזכרתי, סעיף שני, סנקציה תקציבית לכל בית ספר שבו התקיימה פעילות טרור. אני אומר את זה כאחד שהגיש על בית ספר אחד פעילות שהייתה האדרה של דלאל מוגרבי. עשו שם הצגה על דלאל מוגרבי,

35 אנשים אז בפיגוע ההוא בכביש החוף. לגבי בית ספר כזה תהיה סנקציה תקציבית. דבר שלישי, מה שהזכרתי קודם, בדיקה של השב"כ, בדיקה מוקדמת בכל מקרה שבו לאדם יש עבר עם זיקה לטרור. עכשיו אני אומר את מהות החוק, בדקות שנותרו לי. לצערי ישראל מתעסקת לאורך השנים בטרור ולא בתשתיות הטרור. ואם יש תשתית חשובה מכול, מכל התשתיות, יש הרבה תשתיות לטרור, חברתית וכלכלית ובין-לאומית, אבל התשתית הכי חשובה היא החינוך, מכיוון שכל מי שעוסק בתורת המדינה יודע שלכל מדינה יש שתי אפשרויות לשרוד ולשגשג: או עריצות ואלימות או חינוך ותרבות. אלה שתי האפשרויות בכל מדינה. כשמחנכים את האזרחים לאזרחות טובה, לנאמנות למדינה ולהשכלה ולפיתוח הכישורים שלהם, זו מהות החינוך, לכן היא התשתית הכי חשובה, התשתית האזרחית הכי חשובה במדינה. זה נכון בסין העתיקה, וזה אולי המרכיב הכי חשוב במהפכה המודרנית.

נשבח פה את פרידריך הגדול, שבזכות מהפכת החינוך שלו העביר אותנו מפיאודליזם של ימי הביניים לעידן המודרני בזה שהוא קבע חינוך לכול, ואישר לא רק לאצולה השולטת נגישות לחינוך, להשכלה, לידע וממילא לעתיד אחר, אלא לציבור הרחב. אלו הרפורמות. אגב, ככה הפכה פרוסיה למעצמה גדולה, מכיוון שחינוך מעניק שני דברים: אידיאולוגיה וידע. קודם כול המרכיב האידיאולוגי, חינוך שמחזק את הנאמנות למדינה, את החיבור לערכים של החברה, את החיבור לערכים הלאומיים, לא לבדלנות, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, בוודאי שלא לטרור, והידע והמדע, מכיוון שידע זה כוח, וזה מאפשר לאזרחים להפוך למנועי צמיחה בעצמם,

לממש את הכישורים שלהם, להביא ברכה לעצמם, למשפחה שלהם. כשאתה מצרף את זה לחינוך לאזרחות טובה, אלה מנועי צמיחה של החברה ומנועי צמיחה של המדינה. לא המשאבים קובעים, החינוך קובע, ההון האנושי קובע, היכולת האנושית קובעת. היא מבססת את התשתית הכלכלית, את הכוח הצבאי, את המערכות האדמיניסטרטיביות.

ראש הממשלה הראשון שלנו בן-גוריון עמד על חינוך ממלכתי.

אדוני היושב בראש, היו תשתיות שנאבקנו בהן והצלחנו. עשינו פה תמורות משמעותיות בתחום הכלכלי, בתשתית הכלכלית. עשינו פה תמורות גדולות בתשתית החברתית, הצלחנו לחבר כאן מעל 100 עדות וארצות מוצא לחברה אחת, בתחום השפה, העברית שמדוברת כאן, חזרה להיות מדוברת כאן אחרי אלפי שנים. דווקא בתחום הטרור ישראל לצערי נאבקת בטרור ולא נאבקת בתשתית הטרור. לשם האתגר הזה נועד החוק הזה, כדי לתקן, תודה רבה. לנקות את הזוהמה הזאת מבתי הספר, לעזור לילדים. זה חוק ליברלי. זה חוק שמונע פגיעה בילדים. זו תהיה מעילה של המדינה לא לחוקק חוק כזה, לא לסלק את האנשים הללו. אני מבקש מחברי הכנסת, אני מקווה מכל צידי הבית, לתמוך בחוק הזה גם עכשיו וגם בקריאה השנייה והשלישית, שאני מקווה שתבוא בכנס הזה. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת עמית הלוי. חבריי חברי הכנסת, נעבור לדיון האישי. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת מרב מיכאלי. שלוש דקות לרשותך.

וחבריי חברי הכנסת, סרטוני הזוועה שאנחנו צופות וצופים בהם מליל אמש, 27 חברי קואליציה, מהם 11 שרים, רבע מהממשלה, חוגגים באקסטזה על התנחלות מדומיינת ברצועת עזה וקוראים לזה ניצחון, חוגגים כאילו לא היה כאן טבח נוראי ב-7 באוקטובר, כאילו לא מוחזקות ומוחזקים במנהרות חמאס 136 ישראליות וישראלים שהם הפקירו, כאילו לא נפלו לנו יותר 500 חיילות וחיילים במלחמה שנמשכת כאן ועכשיו, כאילו לא 834 אזרחיות ואזרחים חפים מפשע נטבחו באכזריות, כאילו אין אלפים שנפצעו בגוף ובנפש ונאבקים עכשיו על חייהם.

שלא מצליחים ליישב את הצפון ואת הדרום בחזרה, להחזיר את עשרות אלפי המפונים הביתה, חוגגים ניצחון עלק, כי מה אכפת להם מכל הקיבוצניקים והמושבניקים ונתיבות ושדרות וקריית שמונה המשעממת הזאת, התנחלות מדומיינת בעזה, זה הניצחון. זאת ההמחשה הברורה ביותר לפער הבלתי-נסבל בין ההתנחלויות והמתנחלים המשיחיים לבין שאר מדינת ישראל. כשכולנו משלמות ומשלמים מחירים כואבים,

מתייסרות ומתייסרים הם רוקדים וצוחקים, ממש מגניב. חמאס הוא נכס, אמר סמוטריץ', נכס להתנחלויות. את המחיר המטורף של הנכס הזה מדינת ישראל משלמת בדם. 10 מיליון אזרחיות ואזרחים איבדו אמון מוחלט בביטחון שלהם, של המדינה. והקואליציה? חוגגת כאילו הטבח הנורא של 7 באוקטובר לא נוגע אליה, כאילו הדם לא על הידיים שלה. למתנחלים המשיחיים לא משנה שההתיישבות בגוש קטיף פגעה בביטחון מדינת ישראל, שמאות חיילים ואזרחים מתו בפיגועי טרור בגללן, שמספר החיילים שהיו צריכים להגן על ההתנחלויות עלה בהרבה על מספר התושבות והתושבים שגרו בהן, לא משנה שלשמר את ההתנחלויות בעזה עלה למדינת ישראל מאות מיליארדי דולרים, שילדות וילדים היו צריכים ליווי של שיירות צבאיות לנסוע לבית הספר, לא משנה להם שלהתנחל מחדש בעזה יהרוס את היחסים עם כל העולם,

הם רוצים לכבוש, לשטח, מלחמה. מבחינתם, שדם ילדינו יישפך בשם ארץ ישראל השלמה. חברותיי וחבריי, זה לא סתם טרלול, זה לא סתם פילוג. האנשים האלה יורקים בפרצופם של אזרחיות ואזרחי ישראל, הם יורקים בפרצוף של ארצות הברית ובית הדין בהאג, הם מייצרים סכנה ביטחונית חמורה כשהם מייצרים אינתיפאדה שלישית שמתהווה בגדה המערבית בימים אלה, וגם שודדים את הכסף של המדינה.

נתניהו היה תמיד סכנה למדינת ישראל. בימים אלה הוא והממשלה המשיחית הזאת הפכו לסכנה ברורה ומיידית. אדוני, אני רוצה להגיד לך, אני שומעת על הרבה חברים ושרים בליכוד שמתבכיינים שזה לא הליכוד שלהם. אז אני רוצה להגיד לך משהו: זה כבר מזמן מזמן לא הליכוד שלהם. אבל אם לא תאזרו אומץ כדי לקום ולהחליף את נתניהו, גם מדינה לא תהיה לנו. תודה רבה. אני מזמין את חבר הכנסת אושר שקלים, שלוש דקות לרשותך.

בעצם הקמתה העברנו כאן מסר חד-משמעי הן לציבור והן לחיילים: אנחנו מתכוונים לנצח את המלחמה הזו ביחד.

גם העברנו כאן מסר לאויבים שלנו, שיבינו ששוב הם טעו בהערכה שלהם את ההתגייסות וההתייצבות של עם ישראל. אני מברך על ההחלטה להקים את ממשלת החירום הלאומית, ממשלת האחדות, אולם לצערי מי שמתיימר להיות ממלכתי לא חדל מלתקוף את ראש הממשלה ולנסות לפורר את הממשלה מבפנים, מתוך ראייה צינית ושיכרון כוח מוטה,

מהסקרים המגמתיים, ולגרור את עם ישראל כנראה לבחירות לאחר המלחמה. לגיטימי וטוב שיהיו חילוקי דעות בקבינט, בממשלה. אולם בזמן האחרון יש אפילו קצת הדלפות מגמתיות וניסיון לפגוע בקואליציה המקורית סביב סוגיית היום שאחרי המלחמה. חשוב שתהיה שותפות אמיתית בעם. לצערי, חלק מהשרים במחנה הממלכתי לא מתייצבים לישיבות הממשלה, הצביעו נגד התקציב. בני גנץ לא משתתף עם ראש הממשלה בתדריכים ובמסיבות העיתונאים, ובכל יום עולה השאלה מתי בני גנץ מתכוון לפרוש בהתאם למניעיו הפוליטיים האישיים. אני חושב שמגיע לנו קצת יותר, מגיעה לנו אחדות אמיתית. היום בני גנץ עוד הגדיל לעשות באומרו כנגד ראש הממשלה, על סוגיה שהוא הבהיר אותה כמה פעמים: מי ששותק אינו מנהיג. אז קודם כול, ראש הממשלה הבהיר את עצמו בנושא מספר פעמים, חבל שלא הקשבת, מר בני גנץ. אבל אני כן רוצה לשאול אותך כמה שאלות פשוטות לגבי שתיקותיך. אפילו ארז מלול צוחק. מר בני גנץ, האם אתה בעד מדינה פלסטינית? כן או לא, מי ששותק אינו מנהיג. בני גנץ, האם אתה בעד חזרתם לעזה של אבו מאזן המחבל הארור וחבר מרעיו? כן או לא, מי ששותק אינו מנהיג. בני גנץ, האם אתה בעד החזרת הפועלים מיהודה ושומרון לעבודה בערי ישראל? כן או לא, מי ששותק אינו מנהיג.

לא שמעתי אותו מדבר מילה אחת בעניין הזה, לא שמעתי אותו מדבר מילה אחת בעניין הזה. מדברים משאר המקומות,

אז בני גנץ, במקום להתעסק בניגוח של ראש הממשלה, בוא נתעסק במהות, וכן, ננצח את המלחמה הזו יחד. אנו זקוקים למנהיגות מפייסת, אחראית, שיודעת לעמוד מול אויבינו ולשמור על האינטרסים החיוניים של ישראל.

אנו זקוקים לאחדות אמיתית, גב' פנינה. חברת הכנסת פנינה, תהיי בכל הנאום ואז תשאלי. את לא יכולה לבוא בסוף ולשאול.

לאור זה שקראתי כמה פעמים, לצרף את ישראל ביתנו לקואליציה ואת אביגדור ליברמן לקבינט המלחמה, מתוך ראייה עתידית.

ככל שנהיה מאוחדים יותר כך תגבר עוצמתנו ותסתיים המלחמה במהרה, בניצחון מוחלט ומכריע. אמן ואמן. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. ראש מועצת קרני שומרון, שקרא לא להכניס אותם, הוא מכניס אותם לכל היישובים. צבוע. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לרגע לדבר קצת על אופטימיות. אופטימיות שהמקור שלה עבורי הוא במפגשים שלי עם שורדי שואה, והיא מלווה אותי ביתר שאת דווקא בימים האלה. ההשוואות בין חמאס והנאצים התחילו כבר בבוקר 7 באוקטובר. נקודות הדמיון הן, כמובן, ברורות מאוד: הפשעים המזעזעים, חוסר האונים בשעות הראשונות של המלחמה וגם הרבה מאוד סיפורי גבורה. אבל גם השונה מובהק מאוד: אנחנו לא עם חסר הגנה שחי בגלות, אנחנו עם שחי בארצו עם צבא חזק, צבא שאומנם נכשל באותה השבת, אבל מאז מגן עלינו בחירוף נפש, משקם את הביטחון ואת האמון בו, משקם את האמון שלנו בעצמנו כי הצבא הזה הוא אנחנו, הוא כולנו, הוא הילדים שלנו, הוא המשפחות שלנו. פגשתי לאורך השנים הרבה שורדי שואה, נשים וגברים שנעקרו מבתיהם ומהמשפחות שלהם, עברו באמת זוועות עולם וחוו אובדן עצום. למרות הכול, הם העידו שחיו חיים טובים ומלאי משמעות. הכאב תמיד ליווה אותם, אבל עם הזמן לא רק הכאב ליווה אותם. הם לא הגיעו לישראל רק כדי לשרוד, אלא גם כדי להקים כאן חברה אחרת, חברת מופת, חברה עם סולידריות, עם ערבות הדדית. זה היה הרעיון. אם שורדי השואה יכולים, אז גם אנחנו חייבים, גם אנחנו צריכים. טראומת מלחמת עזה לא תיעלם, לא ברמה האישית ולא ברמה הלאומית. אבל עם הזמן, אני מקווה ומאמינה שנדע בישראל לא רק צער, אלא גם ביטחון ותקווה, התחדשות וצמיחה, כי כפי שנכתב: "עת להרוג ועת לרפוא, עת לאהֹב ועת לשנֹא, עת מלחמה ועת שלום". וכדי שנוכל להגיע לשלב הזה יש לנו קודם חוב עצום,

שצריך לפרוע, החזרת כל החטופות והחטופים. אנחנו צריכים להציל אותם מהשואה הפרטית שעוברת עליהם עכשיו בעזה. אסור לנו לחכות עם זה אפילו עוד רגע אחד, זה מה שחברת מופת סולידרית חייבת לחבריה ולעצמה. השבוע אנחנו מציינים את יום השואה הבין-לאומי,

ומחר אנחנו נציין את זה פה בכנסת, ואני חושבת שזה מה ששורדי השואה היו מצפים מאיתנו לעשות.

תודה רבה. חברת הכנסת טלי גוטליב, היום את יכולה לדבר.

ישראל הנכבד, אני פונה בנאום הזה לחבר הכנסת עופר כסיף, ואני רוצה להסביר לך למה אנחנו מדיחים אותך מכנסת ישראל, אם לא ברור לך עד כה. תראה, אני לא מחבבת אותך וגם אתה לא מחבב אותי, אבל זאת לא הסיבה שאני רוצה להדיח אותך מכנסת ישראל. אני חושבת שכנסת ישראל צריכה להיות בבואה של כל הקבוצות בחברה, גם קבוצות קיצוניות, ובלבד שאותן קבוצות לא תחתורנה תחת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ובעיקר, בטח ובטח שלא יהיה כאן מצב של סיוע לאויב ובטח לא לאויב בעת מלחמה או תמיכה בארגוני טרור. וזה בדיוק המצב שלך, אדון עופר כסיף. אתה משתמש בהיותך חבר כנסת, ולא רק שאתה חותר תחת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אתה מסייע לאויב, לארגון טרור, בזמן מלחמה. אני אומרת לך, אתה תומך טרור, ואני אומרת את זה בפה מלא לא פעם ולא פעמיים, אבל מה שאתה עשית בעת מלחמה, ואתה יכול להקטין את עצמך,

שמעתי מה אמרת היום בוועדת הכנסת. אני רוצה להבהיר לך, אתה חתמת על תצהיר שאומר שישראל מבצעת פשעי מלחמה, ושהחיילים שלנו מבצעים פשעים נגד האנושות. ועל התצהיר הזה חתמת כתצהיר שמצטרף לתביעה של אחרוני מבצעי העבירות, של דרום אפריקה, שפנתה לבית הדין בהאג. לכן אני אומרת לך, אדון עופר כסיף, אני אעשה ככל שאני יכולה כדי לשכנע חברי כנסת להדיח אותך מכנסת ישראל. על פי סעיף 7א(א)(2) ו-(3) לחוק-יסוד: הכנסת, דעותיך שלך ואמירותיך שלך לא מאפשרות לך להיבחר לכנסת ישראל. מרגע שאתה כאן, יכולת בחוכמתך לבחור את מילותיך, מה שלא עשית. אני רוצה לומר לך את הדבר הבא: זה שאתה משווה, לדוגמה, את הטרוריסטים שיורים לעבר חיילים, ואתה אומר שהם כמו פרטיזנים בשואה, רק על זה היית צריך לעוף מכנסת ישראל עוד לפני שאני נושמת. זה שאתה קורא לנו, לחיילים שלנו, "מבצעי פשעים", "רוצחים", אתה אומר את זה בלי בושה, אתה לא צריך לשבת כאן דקה אחת. גם כשתקפת שוטר ושיקרת, ומזל שזה צולם, גם על זה לא ראוי שתשב כאן בכנסת ישראל. אתה במילותיך שלך ובמעשיך שלך מסייע לארגון טרור בעת מלחמה. במשך השנה האחרונה שמעתי אותך מוציא את דיבת הארץ, קורא שיש ג'נוסייד ואפרטהייד ביהודה ושומרון. סיכנת תוך כך את כבודה של מדינת ישראל, את כבודם של חיילינו, העמדת אותנו בסיכון גדול, הוצאת את דיבת הארץ בעיני העולם. ואני אומרת לך, אדון עופר כסיף, אומנם שמעתי פה את אחמד טיבי,

אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה, עומד כאן ואומר מה כבר אמרת, ואיך אנחנו מדיחים אותך מכנסת ישראל. זמן רב מאוד, עוד לפני שהגעתי לכנסת ישראל, הרגשתם שאפשר לחתור תחת

ואני לא אעמוד מנגד.

לא עוד דעות כאלה בכנסת ישראל, זה לא חופש הביטוי. אתה יכול לומר את זה, לא בכנסת ישראל.

אם אתה חותר ופוגע בכבודם של חיילינו, אתה לא תהיה כאן. לשמחתי הרבה יש 90 חברי כנסת שיצביעו על הדחתך.

תודה רבה, תודה רבה. לכבוד חיילינו, לכבוד מדינת ישראל, לכבוד מורשת ישראל, עופר כסיף, שמחזק ותומך טרור, לא צריך להיות כאן, ואני מקווה שאכן לא יהיה כאן. תודה רבה. חברת הכנסת יסמין פרידמן. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר רגע על כנס חוזרים לעזה שנערך אתמול, ואני רוצה לדבר עליו לא בהתלהמות ולא בעצבים, ובאמת שנייה לפנות להיגיון שלכם ולהציף קצת צביעות פה. אני באמת יכולה להבין שיש אנשים וחברי כנסת שזאת השאיפה שלהם, נניח שזאת השאיפה שלהם, אבל האם זה הזמן, עכשיו, בזמן שמתנהל משא ומתן להחזיר את החטופים? זה הזמן לתקוע אצבע בעין של המשא ומתן? איך אתם מסוגלים, כל יום שני, כשמגיעות לכאן משפחות החטופים ומתחננות על החיים של המשפחות שלהן, הגיעה לכאן היום מירב, ששני הוריה נרצחו ב-7 באוקטובר, בשבת השחורה, ולפני שבועיים גם אח שלה נרצח בשבי, ובזמן הזה אתם רוקדים ושרים ומפריעים למשא ומתן. לא המשפחות הן אלה שמפריעות למשא ומתן, לא המשפחות הן אלה שמעלות את המחיר, המשפחות יכולות לעשות ולהגיד מה שהן רוצות, הבעיה היא איתכם, הבעיה היא בתזמון שלכם, הבעיה היא בחוסר ההתחשבות שלכם, בחוסר העניין ובצביעות הגדולה. בפעם הבאה שהם ייכנסו לחדר שאתם יושבים בו ויציגו את המצוקה הגדולה, הגדולה שהם נמצאים בה, ואתם תסתכלו עליהם במבטים משתתפים, תחשבו מה עשיתם כדי לעזור למשא ומתן או מה עשיתם נגד.

תודה רבה. חבר הכנסת סימון דוידסון. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תארו לכם איך בכל מדינה אחרת בעולם היו מתנהגים המנהיגים שבזמן כהונתם הובילו אותנו לאסון הגדול ביותר בתולדות המדינה, מה היו עושים בכל מדינה אחרת. קודם כול, בטוח שחלק גדול מהם היו מתפטרים. היו לפחות נוהגים יותר בצניעות, מנחמים, תומכים במשפחות, או לפחות היו מסתגרים בבית שלהם ולא מוציאים את האף שלהם מהבית מהבושה. אני אגיד לכם יותר מזה: אתם יודעים מה המנהיגים ביפן היו עושים אם היה קורה דבר כזה? היו עושים חרקירי. באסון התאומים לא שמענו שמישהו התפטר בארצות הברית,

אתה משווה את זה לאסון התאומים? מה ההבדל?

שפרצו גדר של מדינת ישראל, שנכנסו אלפי מחבלים, ששחטו, אנסו נשים. על מה אתה מדבר בכלל? על מה אתה מדבר? מה אתה משווה בכלל? עדיף שלא תדבר.

יצאו למלחמה. מה אתה משווה? מה אתה משווה? אנסו לנו את הנשים שלנו, חטפו לנו אנשים,

חיילים, רצחו אנשים שהלכו למסיבה כמו חתולים ברחוב. הוא חושב שאם הוא צועק,

אבל מה קורה במדינת ישראל? במדינת ישראל חוגגים. אתמול בערב ראינו 12 שרים ועוד 15 חברי כנסת פה, מהמשכן הזה,

אותם נציגים של מדינת ישראל, חוגגים וצוהלים בפסטיבל, רוקדים מול המצלמות להחצין את זה. איזו בושה. וכל זה קורה, ואתם יודעים את זה טוב מאוד, חברי הכנסת מהליכוד כל זה קורה כשלראש הממשלה, לראש המפלגה, אין שליטה עליכם. לא מסוגל לשלוט על חברי הכנסת והשרים בממשלה שלו. זה נקרא דמוקרטיה. אני יודע שאתם לא מכירים את המושג הזה אצלכם במפלגה. דב, אז אני אגיד לך, בעקבות הדמוקרטיה שלכם אתמול נשיא ארצות הברית, ואני מצטט, כותב שהוא תוהה אם יש לו בכלל ידיים על ההגה, על ראש ממשלת ישראל, דב.

לא ייתכן שבאופן סיסטמטי אתם חושבים שזה בסדר להסתכסך עם ארצות הברית, שזה בסדר להסתכסך עם נשיא מצרים, שזה בסדר לתקוף את קטר בזמן שהם חלק מהמשא ומתן. מה זה נותן? מה זה נותן למשפחות של החטופים? מה זה נותן למדינת ישראל בזמן מלחמה? יום אחד תסביר לי מה זה נותן. אם הוא ייתן לי עוד זמן, אני אסכים שתענה. ולבסוף,

אני רוצה לצטט לך, לא רציתי לצטט,

מה אמר ראש ממשלת מדינת ישראל ביבי נתניהו בשנת 2008: "הרעיון שמי שעשה טעויות גורליות כל כך יתקן את עצמו, הנושא הזה מופרך מיסודו. מי בינינו היה מפקיד את עצמו בידי רופא מנתח שכשל בניתוח? כשמערכת כלשהי נכשלת כשל עמוק שהתוצאות שלו כל כך חמורות, ראשי המערכת שכשלו חייבים להתחלף, ויפה שעה אחת קודם". לא אני אמרתי, אמר את זה ראש הממשלה.

חבר הכנסת נאור שירי, אתה מוותר? נראה לך שהוא יוותר? אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הבנתי שאין שעון היום, אז אני, יש שעון, הינה שעון.

השר אמסלם, אני רק רוצה לעדכן את היושבים במשכן מה התפקיד שלו, התפקיד המאוד-משמעותי של השר לשיתוף פעולה אזורי, והוא תרם הרבה מאוד למאמץ המלחמתי ביושבו כשר לשיתוף פעולה אזורי, וכולנו נהנים מהפירות שלו. אז הוא בא ואמר שלא קרה אף פעם שהגישו הצעת אי-אמון באמצע מלחמה. מה שנקרא, אוי אוי אוי, הגישו הצעת אי-אמון בממשלה המפוארת שלך. אבל בסדר, אני רק רוצה לעשות איתו עוד איזה משחק של מה עוד לא קרה אף פעם. אז עוד לא קרה אף פעם שהיה ראש ממשלה שבמשך 17 שנים הוא ראש ממשלה. קורה אירוע כזה, והוא לא אחראי לכלום, כולם אחראים חוץ ממנו. לא קרה אף פעם בתולדות מדינת ישראל ששני חבלי ארץ מפוארים מפונים, ויש רצועת ביטחון פנימית בתוך המדינה שלנו, זה לא קרה אף פעם. לא קרה אף פעם שחברי קואליציה ושרים מפגינים נגד הממשלה שלהם בזמן מלחמה. לא קרה אף פעם בתולדות מדינת ישראל שהיה רצח המוני כזה, בטח מקום מדינת ישראל, לא קרה. לא קרה אף פעם אירוע כזה של חטיפת אזרחים. לא קרה אף פעם שבאירוע כזה ראש ממשלה מטיף מוסר למשפחות חטופים וממליץ להם איך הם אמורים לנהל את המלחמה שלהם והמאבק שלהם כדי שיחזירו את החטופים ואת המשפחות שלהם. לא קרה אף פעם שבזמן מלחמה שרים מאיימים לשלוח פצצת אטום על עזה ועל החטופים שלנו. עוד לא קרה אף פעם ששר חינוך מגיע לעיר, יום לפני היה פיגוע ואישה נרצחה, והוא פוצח בריקודי עם עם תלמידים שם. לא קרה אף פעם שבזמן שיש קבינט ביטחוני מצומצם, שר הביטחון מחליט שהוא לא שייך לאירוע, קם ויוצא, ומתנהלת ישיבת קבינט בלי שר ביטחון. עוד לא קרה אף פעם שכל ישיבות הקבינט שלנו במדינה הפכו להיות פודקאסט, כי דקה וחצי אחרי זה כולנו יודעים מה קורה שם. לא קרה אף פעם ששרה פותחת ומחלקת פופקורן בזמן קבינט מדיני ביטחוני. עוד לא קרה אף פעם ששר לענייני כלום ושום דבר לשיתוף פעולה אזורי משתתף כמשקיף מטעם אלוהים-יודע-מי בתוך הקבינט המדיני-ביטחוני. עוד לא קרה אף פעם שמגישים תקציבים כאלה מנותקים מהמציאות המלחמתית שבה אנחנו נמצאים פעם אחר פעם, עם כספים קואליציוניים לא קשורים, ופשוט מבזבזים את כל הכספים שלנו על השטויות שלכם. עוד לא קרה אף פעם, גב' טלי גוטליב, שאנשים או חברי כנסת חושפים זהויות של דמויות ביטחוניות במדינת ישראל. זה גם עוד לא קרה אף פעם. אתה רוצה להגיד לי "משפט אחרון"? לא.

חשבתי שיש לך עוד משהו, מה שעוד לא קרה אף פעם. עוד לא קרה אף פעם שלא אמרתי לך "משפט אחרון". תודה רבה. אז בנימה אופטימית זו, תודה רבה לך.

חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אמרתי טוב?

העיקר שלא אמרתי "סלומון". תודה, כבוד היושב-ראש. עלו לפניי ודיברו על הכנס של אתמול, הכנס שבעיניי היה צריך לבייש לא רק את כל מי שהשתתף בו, אלא מי שלא העיר עליו, כנס שנהרו אליו חברי כנסת ושרים, כאשר המטרה העיקרית הייתה להשמיע את הקריאה הגדולה של טרנספר. היו כאלה שלא הבינו למה כשדיברנו על זה שההגירה מרצון שווה לטרנספר ושאין דבר כזה להצמיד אקדח לרקה ולשאול את האדם: אתה רוצה לעזוב? דרך החיים היחידה שלך היא להתרחק מהאקדח, זה לא נשמע באמת בחירה מרצון. אבל מי שנכח אתמול שמע את השר לביטחון לאומי, לכישלון לאומי, עונה על קריאות של טרנספר לאנשים בעזה במילים: צריך לקרוא להם להגירה מרצון, סוג של תרגום חופשי לטרנספר. עוד יש לו את היכולת לדבר על לטרנספר אנשים, כאשר האנשים אלה נמצאים עכשיו אחרי שכבר איבדו כ-100,000 איש בעזה, נהרגו שם 100,000 איש או נפצעו, בין הרוג לבין פצוע, אחד מכל 22 בני אדם בעזה הוא כבר הרוג או פצוע והשאר נזרקו מחוץ לבתים שלהם. למה נזרקו? מרצון, או בגלל ש-70% מהבתים בצפון עזה כבר נמחקו כליל. ועל אנשים כאלה אומרים: תעודדו אותם להגר. זוהי קריאה מאוד ברורה לא רק לטרנספר, אלא להרג. אבל אי-אפשר להתפלא, כי בסופו של דבר שר החוץ, ההצעה היחידה שהייתה לו לשרי החוץ האירופים היא לבנות אי בים, לשלוח את העזתים לים. זה מה שתכנן כנראה כבר שנים, זו תוכנית מ-2018. המלחמה הזו לקחה את כל הכאב, את כל ההלם ואת כל האובדן שהרגישו בציבור הישראלי, והפכו אותם למטרות פוליטיות נבזיות. זה מה שנעשה במלחמה הזו.

אני רק רוצה להגיד משפט אחד, אם ירשה לי היושב-ראש: אנחנו יודעים שלא אכפת לממשלה הזו מהאנשים בעזה. כבר לא מתפלאים, יודעים את זה. זאת מילה קלה להגיד, "לא אכפת". אבל תדעו דבר אחד: מה שקרה אתמול, מה שקורה כל יום, והמשך המלחמה הארורה הזו אומרים שלממשלה הזו גם לא אכפת, לא מהחטופים ולא ממשפחות החטופים. תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב, הוא היה פה הרגע, אינו נוכח. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה.

יוסף לא מופיע, סליחה, יוסף. אז אתה אחריו, בסדר? תעלה אתה, ואתה אחריו. סליחה, לא ראיתי. אני ויוסף מסתדרים. כן, כולנו מסתדרים. כן,

אתמול חזינו בקרקס פוליטי, קרנבל מנותק

שרים וחברי כנסת הפריחו סיסמאות בקריאה להקים התנחלויות בתוך עזה. הם רוצים להתנחל בתוך עזה ובתוך ח'אן יונס. ומה עם הפלסטינים? פעם קראו לזה טרנספר, היום זו הגירה מרצון, הרצון של מי? הרצון של בן גביר. הם בונים במו ידיהם את התיק נגד ישראל בהאג. רק ביום שישי האחרון בית הדין הבין-לאומי בהאג חייב את המדינה להשיב תוך חודש על הטיעונים והצווים שהוציא. מה תספרו להם? ששרי האוצר, התקשורת, הביטחון הלאומי, השיכון ואחרים קוראים לבצע טרנספר? לאן אתם לוקחים אותנו, להזיה פרועה? להארכת המלחמה ויצירת כאוס וטרנספר? למה אתם חותרים? מהן המחשבות מאחורי כנס זה עם הקריאות והסיסמאות שלו? הארכת המלחמה וטרנספר של עם לא יובילו אותנו לשום מקום טוב, רק עוד סבל, מלחמה ודיכוי. איפה ההיגיון? איפה האנשים שאמורים להיות מציאותיים? מה עובר לכם בראש בעקבות כנס כל כך מנותק ומסוכן? עצרו, תחשבו, תכירו במציאות. מבן גביר אין לי ציפיות, אבל איפה ראש הממשלה? איפה אבו יאיר? אין לו דעה בנושא?

אין לו אנשים שיכולים לעזור לו בקבלת ההחלטות? ההליכה אחרי קיצוניות, קיצוניים ודעות הזויות אשר רק יעמיקו את הסבל והדיכוי, היא חולשה מנהיגותית ודרך בטוחה לכאוס, לכאב ולסבל של כולנו. אני קורא מכאן לכולנו לחזור לקרקע, לחזור למציאות. הזיות ופנטזיות מנותקות הן הרות אסון. מספיק עם גל הקיצוניות וההתנגשויות עם כל העולם. תפסיקו להילחם בכל העולם.

תודה רבה. חבר הכנסת יוסף עטאונה, אחריו, אתה. היה שינוי. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק שהמציע הביא היום לקריאה ראשונה, השתתפתי בכל הדיונים שהיו בוועדת חינוך סביב הצעה זו, ואכן התנגדתי

בתוך הוועדה לנוסח שמביאים להצבעה בקריאה ראשונה. הצעת החוק שמביאים היום תחת הכותרת: איסור העסקת עובדי הוראה ושלילת תקציב ממוסדות חינוך תחת החסות של טרור, אני רוצה להגיד למציע גם בצורה ישירה, ואמרנו את זה בתוך הוועדה עצמה: הרי בספרי החוקים של מדינת ישראל העבירות האלה כן מוגדרות, והן קיימות, אבל ההצעה שאתה מביא היום להצבעה, זה נקרא להלך אימים על ציבור שלם במערכת חינוך שלמה בחברה הערבית. הצעת החוק שאתה מביא היא הצעת חוק שבאה להלך אימים,

כי מהם פרטי ההצעה? פרטי ההצעה הם לתת שיקול דעת למנכ"ל משרד החינוך. הוא יכול לפטר כל עובד הוראה. הוא יכול לשלול כל תקציב ממוסד חינוכי בטענה אחת: שנחה דעתו של המנהל הכללי שעובד ההוראה הזדהה עם מעשה טרור. הרי אתם מתגאים בדמוקרטיה היחידה של מדינת חוק. מי שעובר עבירה, החוק קיים, העבירות מוגדרות. אבל להלך אימים, ומי מהלך אימים? המציע בעצמו, שיש לו, לפי דעתי, אחרי ההשתתפות אתמול במופע ההתבהמות, כן, מופע ההתבהמות שהיה אתמול, שאתה השתתפת בו ושהקריאות לטרנספר יצאו משם, ולהגר ולגרש עם שלם, ואתה בא לדבר על חינוך? אתה בא לדבר על טרור? אתה בא לדבר על הסתה? זה צביעות, זה מוסר כפול. הצעת החוק שאתה מביא, אתה רוצה, אתם רוצים, ברוח התקופה, לייצר ערבים כבקשתכם. זה לא יקרה בשום פנים ואופן.

ההצעה שלך, אנחנו נתנגד לה. אין לה מקום בספר החוקים כי אמרתי לך בוועדה ואתה לא ידעת לענות, כשאתה נותן שיקול דעת מוחלט למנכ"ל של משרד ממשלתי, אתה פוגע באנשים. אמרתי לך גם שבמציאות הפוליטית הקיימת היום במדינת ישראל גם שר מורשע בטרור, כבן גביר יכול להיות שר חינוך. איזה שיקול דעת יהיה לו במקרים האלה?

חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, עמיתיי חברי וחברות הכנסת, אדוני השר, הבוקר השתתפתי בישיבת הוועדה המיוחדת לענייני הנגב והגליל, והתביישתי. לצידו של יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת מיכאל ביטון התיישב בפעם המי יודע כמה ראש המועצה האזורית אשכול, גיבור ישראל גדי ירקוני, וסביב השולחן התייצבו חברים וחברות מקיבוץ אורים, מקיבוץ צאלים ומקיבוץ גבולות. הם באו לכאן, לכנסת לא בפעם הראשונה, על מנת לשאול מדוע ממשלת ישראל הפקירה אותם יחד עם תושבים של עוד שישה יישובים באותה המועצה. והשאלה הזו שלהם נשענה על העובדה שגם בדיון בוועדת הכספים וגם בשיחה בין מנכ"ל משרד ראש הממשלה יוסי שלי לראש המועצה, התחייבה ממשלת ישראל לטפל בעניינם של אותם יישובים שלא פונו על ידי הצבא אבל תושביהם אינם יכולים לחיות באותם יישובים, גם בשל הפעילות הצבאית הסמוכה אבל בעיקר בשל היעדר תשתיות מוניציפליות בחבל הארץ המוכה הזה. נכון, אין בתי ספר, אז אפשר לבקש מהם לחזור לבית באורים? ואותו מצב, כפי שהזכיר חבר הכנסת מלביצקי, אותו מצב קיים גם בקרוב ל-20 יישובים במועצות האזוריות בצפון. וגם שם אנחנו, אנחנו, שמענו התחייבות מפורשת של משרד ראש הממשלה, לטפל בעניין. ואני שואל: למה מחכים? ליום ה-200 של המלחמה? למה מחכים? למה מחכים? לאירועים קשים בתוך תאים משפחתיים קורסים כי המדינה לא מושיטה את ידה לתושבי אותם היישובים? לפני שבוע, טל בסכס, מנכ"ל החברה למתנ"סים, הניח את המפתחות על שולחן מנכ"ל משרד ראש הממשלה. הוא מונה על ידי הממשלה כפרויקטור לטיפול בעניינים האזרחיים בעורף. חודשיים אחרי שמונה, הוא בא ואמר: לא הגדירו לי סמכויות, לא נתנו לי צוות, אין לי תקציבים, מה זו הבדיחה הזו? ואני שואל אותך, אדוני היושב-ראש, אני שואל אותך,

חברי לקואליציה, מה זו הבדיחה הזו?

איך יכול להיות ש-115 ימים אחרי אסון שמחת תורה, עשרות אלפי אזרחים לא זוכים למענה מינימלי מצד ממשלת ישראל? בדיחה עצובה.

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה?

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים כמעט שלושה חודשים בתוך המלחמה, 115 ימים, וההרגשה היא שרוצים שכולנו נדבר באותה שפה. רוצים שניקח את דף המסרים של הממשלה, של הקואליציה, ונדבר בדף המסרים שלהם. מי שאומר דעה שונה הוא בעצם אויב של מדינת ישראל. אני אומר לכם, 115 ימים למלחמה, הגיע הזמן להפסיק את המלחמה למען כולנו. הגיע הזמן להחזיר את כל החטופים. הגיע הזמן לחשוב על המחר. הכנס שהתקיים בירושלים, השתתפו בו שרים וחברי כנסת מהקואליציה וקראו להתיישבות בעזה ובשומרון ולהגלות את תושביהם. זה רק אומר דרשני, אנשים בלתי אחראיים, שלא מעניין אותם החזרת החטופים והם מונעים מאינטרסים פופוליסטיים זולים, שהסקרים נמצאים בראש סדר עדיפויותיהם, אפילו מעל החזרת החטופים. אני אומר: זה הזמן לחשוב על תהליך מדיני רציני שיביא לפתרון הסכסוך הפלסטיני ישראלי, למען עתיד טוב יותר לכולנו.

להלן תרגומם: לאחר 115 ימים של מלחמה, הגיע הזמן להפסקת המלחמה ולשחרור כל החטופים. הגיע הזמן לשיח על המחר. במלחמה כולם מפסידים. במלחמה אנחנו מתרחקים מפתרון עתידי. עלינו להיות מציאותיים. הגיע הזמן לחשוב על הליך פוליטי אשר יביא לפתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני. הגיע הזמן למדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. רק בשיח פוליטי אמיתי אנחנו יכולים לדון בפתרונות ארוכי טווח למען עתיד טוב יותר עבור כולנו, עבור כל האזרחים באזור הזה.) תודה.

תודה רבה. חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת. חבר הכנסת מיקי לוי. אדוני היושב בראש,

אני עומד להקריא בפניכם קטעים מתוך נאומו של ראש הממשלה נתניהו לאחר שחרורו של גלעד שליט. הדברים נאמרו ב-18 באוקטובר 2011, ורלוונטיים גם לימים אלה: "אזרחי ישראל, ביום הזה כולנו מאוחדים בשמחה ובעצב". ההחלטה הייתה קשה, קשה מאוד. "אל מול עיניי עמד הצורך להחזיר הביתה את מי שנשלח על ידי מדינת ישראל לשדה הקרב. כחייל וכמפקד יצאתי פעמים רבות בשליחות צה"ל למשימות מסוכנות אבל תמיד ידעתי שאם אני" או אחד מחבריי "ניפול בשבי, ממשלת ישראל תעשה הכול, כל שביכולתה כדי להחזירנו הביתה, וזה דבר שעכשיו ביצעתי" כראש ממשלה. ואני ממשיך לצטט: כמנהיג ששולח מדי יום חיילים להגן על אזרחי ישראל, אני מאמין שערבות הדדית אינה רק סיסמה. היא אחת מאבני היסוד של קיומנו כאן, אני יודע היטב שכאבן של משפחות נפגעי הטרור הוא כבד מנשוא, אך ידעתי גם שבנסיבות המדיניות הנוכחית, זהו ההסכם הטוב ביותר שנוכל להשיגו, ולא היה שום ביטחון שהתנאים שאפשרו את השגתו, שהתנאים הללו יתקיימו בהמשך, ואז ייתכן שגלעד היה נעלם. לצערי, דבר כזה כבר קרה בעבר. חשבתי על גלעד ועל חמש השנים שהוא נמק בצינוק של החמאס. לא רציתי שגורלו יהיה כגורלו של רון ארד. רון נפל בשבי בדיוק לפני 25 שנה, ועד היום לא שב". לא ייאמן, רבותיי, "מדינת ישראל נבדלת מאויביה. כאן לא חוגגים", אמר ראש הממשלה, "שחרור של רוצחים. כאן לא נושאים על כפיים את אלה שגדעו חיים. להפך, אנחנו מאמינים בקדושת החיים. אנחנו מקדשים את החיים, זוהי מסורת עתיקה בעמנו". "אזרחי ישראל, בימים האחרונים ראינו כולנו לכידות בעם שלא נראתה זמן רב, ואחדות זו היא מקור עוצמה לישראל בהווה ובעתיד. כולנו מתברכים היום בהשבתו של גלעד הביתה אל מדינתנו החופשית, מדינת ישראל, וביום הזה אני אוכל לומר בשם כולכם, אזרחי ישראל, ברוח ערכי הנצח של עם ישראל: 'ושבו בנים לגבולם', עם ישראל חי!" אדוני ראש הממשלה, נא מלא ובצע את אותו נאום מ-2011 לגבי חטופינו. נתפלל כולנו שישובו בשלום למדינת ישראל.

אמן ואמן. חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, ראשית אני רוצה להביע התנצלות בפני הסדרנים על זה שלא יכולתי לשלוט בסערת הרגשות שלי קודם. סליחה, זה לא היה צריך לקרות, בטח לא איתכם. אבל כן חשוב לי להגיד לכל אותם תומכי טרור שיש לנו פה בכנסת, שנהנים, מה לעשות, מבית משפט אולטרה-פרוגרסיבי, וראינו שהנשיא לשעבר של בית המשפט העליון החליט בשם אותם ערכים פרוגרסיביים שהוא מצטרף לשניים מהצווים שהוציא בית הדין הבין-לאומי בהאג בתביעה נגד ישראל על רצח עם. של נעליך, אתה יודע מה הוא עשה שם.

נשיא בית המשפט העליון לשעבר הצטרף לשני סעדים שהוציאו בהאג נגד ישראל בגין אשמה של רצח עם.

את זה ההיסטוריה לא תשכח. אבל אני אגיד לכם עוד דבר אחד, אני מבקש שלא יפריעו לי,

ההיסטוריה תזכור שהוא הוציא אותנו מהבוץ, הוא לא הוציא משום דבר, הוא רק הכניס. גלעד קריב, בבקשה.

אתה וחבריך לא ראויים לו. חבר הכנסת גלעד קריב. אנחנו באמת לא ראויים לו, אתה צודק. נשמח לא להיות ראויים לו. נכון.

ולכן חשוב לי מאוד להגיד לכל אותם אנשים, בעיקר לחברי ועדת הכנסת ולך, אדוני יושב-ראש הקואליציה, "אל תיראו ואל תחתו". ההדחה של עופר כסיף היא המוצדקת בין ההחלטות המוצדקות שהכנסת הזאת תעשה מעולם. הוא תומך טרור בגלוי, הוא אומר את זה פעם אחרי פעם, ולא צריך לפחד מבג"ץ ולא צריך לפחד משום דבר.

חובת הנאמנות שלנו היא לעם ישראל, היא לאזרחי ישראל, ואנחנו צריכים להוקיע את תומכי הטרור מתוך הכנסת. את עופר כסיף שבא, ומה לעשות, נפלט לו קצת יותר מדי, אותו צריך להוקיע ולהדיח. זה דבר ראשון. ודבר שני, לאיימן עודה ולעוד כל מיני חברים שלו שיושבים פה, ומעל הדוכן מקללים אותי בערבית. הכבוד שלי זה לא העניין פה, חשוב לי להגיד לכולכם משהו אחד, דבר אחד שתבינו טוב טוב: אני ישראלי יהודי גאה. פה תהיה מדינה יהודית שאף אחד מכם לא יחשוב שהוא יכול לקלקל אותה. חבר הכנסת יוסף. שאף אחד מכם לא יחשוב שהוא יכול להזיק לה. חבר הכנסת גלעד קריב, קריאה ראשונה.

ולא תוכלו לעשות דבר. ואם תמשיכו ככה, אתם תלכו בדרך של עופר כסיף. חבר הכנסת יוסף, קריאה ראשונה.

תם עידן תומכי הטרור בכנסת ישראל. תם עידן תומכי הטרור בכנסת ישראל. תודה רבה. בכנסת אתה לא תהיה, חבר הכנסת ווליד טאהא. כמה אתם אמיצים פה על הדוכן ופחדנים מול ראש הממשלה שלכם. כבוד היושב-ראש, רגע, אני אפעיל לך את הזמן.

חבר הכנסת חנוך, באמת חשבתי שנרגעת, אבל חזרת להתלהם בחזרה. אז אני רוצה לומר לך, אני לא יודע אם אתה נמנה עם אלה שהבינו או לא הבינו מה אמר לך בערבית, אבל חזרת על האמירה שלך, ואתה לא מקבל על זה הערות מיושב-ראש הכנסת או מהסגנים שלו, וכינית את חברי הכנסת הערבים "תומכי טרור".

לא את כל חברי הכנסת הערבים. אמרת "תומכי טרור", לא הגדרת שם, אמרת "תומכי טרור". אז אני רוצה לתת לך נתון רשמי. ממש לא אמרת את זה. מי שהורשע בטרור בכנסת הזאת הוא דווקא חבר הקואליציה שלך. הוא אמר, כי אז, הוא מכהן כשר לביטחון לאומי, השר לביזיון לאומי. הוא היחיד שהורשע בבית משפט, ולא בית המשפט העליון שיש לך עליו אלף ומאה טענות, בית משפט רגיל, מחוזי,

הוא הורשע בתמיכה בטרור, בהשתייכות לקבוצת טרור. לא נכון, בזה הוא לא הורשע. ואז אין לך שום צידוק,

לעלות לכאן ולהאשים אנשים שאפילו ביקור בתחנת משטרה לא היה להם. תתבייש לך. לעלות להאשים אנשים בתמיכה בטרור? הם לא היו בביקור בתחנת משטרה. אתה מאחל לאנשים להירצח בפיגועי טרור?

אנחנו לא בעד לשרוף אף מקום

אתה מאחל לאנשים להירצח בפיגועי טרור, כן או לא? אנחנו לא בעד להטיל פצצת אטום כמו אליהו. אנחנו לא בעד שאף עם יחווה נכבה, כמו שר החקלאות דיכטר. ואנחנו לא בעד אלה שמתלהמים היום ורוצים להדיח את חבר הכנסת עופר כסיף ולסתום לו את הפה,

על זה שהוא, על זה שהוא תומך טרור. על זה שהוא לא סובל מראות קשים נגד ילדים ונשים? על זה שהוא תומך טרור, למה אני צריך לחשוב כמוך, חנוך? למה אני צריך לחשוב כמו ואטורי? אני לא רוצה לשרוף אף מקום. אני רוצה לשרוף מקום? הוא רוצה לשרוף, אני לא. אז למה אתה רוצה אותי כמוהו? הערכים שלי לא זהים, לא לשלך ולא לשלו. מותר לי. מותר לי להתנגד לזוועות, למלחמות. מותר לי להגיד את זה. למה צריך לרדוף את עופר כסיף? אתה לא עשית מה שהוא עשה. אבל אתה לא עשית מה שהוא עשה. זה כשהוא רגוע.

חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. תודה רבה, אדוני. כנסת נכבדה, אדוני השר,

חשוב לרון שהשר יהיה פה. אופיר כץ פה, אפשר להמשיך. מבחינתי אופיר הוא יותר משר.

מלול, אתה זוכר, כשאתה מנהל את הישיבה אתה אומר: אין הפרעות אצלי, אתה, לא הזכירו אותך בהאג, אותו הזכירו. כל אחד ומעמדו הוא. ואטורי הולך להיות הקפטן של הצי השישי של ארצות הברית. דווקא עכשיו אני רוצה לדבר על משהו אחר.

אחרי שראיתי אותך, מה נשאר?

אני רוצה לדבר איתכם על גיבור ישראל רס"ל אחמד אבו לטיף. חברים, חצי דקה של שקט, באמת חשוב שיקשיבו לזה, כי יש פה היום שיח שלוקח אותנו למקומות לא טובים, ואני חושב שאנחנו יותר טובים מזה, ואני חושב שהכוחות שלנו צריכים להתאחד מאחורי דבר אחד בלבד בימים האלה, וזה צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון. אז אני רוצה לספר לכם על רב-סמל אחמד אבו לטיף, שאמר: אין לי ארץ אחרת. זה לא שיר, זו המציאות. הוא לא ראה הבדלים בין אנשים שחיים במדינה הזאת, מבחינתו כולם היו אחים. כשפרצה המלחמה הוא יצא מרהט, עלה על מדים, הלך להגן על המדינה שלנו ולא חזר משם. פרץ את הארון לקחת את המדים, הוא לא מצא את המפתח לארון אז הוא פרץ את הארון, לקח את המדים שלו ויצא להילחם. אני באמת לא מבין. שר הפנים ביקר אצלו, ראש הממשלה ביקר אצלו, כולם בבית הזה ביקרו אצלו, חוץ מחברי הכנסת הערבים. אני רוצה לשאול אתכם,

עוד פעם, אם בן אדם כזה, אם אותו לא תלכו לבקר ולהגיד לו: תודה רבה על מה שעשיתם במדינה שלנו,

זה בדיוק מזקק את המהות של כל הוויכוחים האלה. אם באמת באמת הייתם מעריכים את זה, חושבים שצריך להילחם עבור המדינה הזאת, חושבים שצריך להגן על המדינה הזאת, על האנשים שחיים בה, על הנשים ועל הילדים, זה המקום שהייתם בו, אני באמת רוצה לשאול אתכם, כי אני לא בא להקניט, אני בא באמת לשאול, למה לא הלכתם לבקר את המשפחה הזאת? למה אף אחד לא הלך לנחם חייל גיבור שלא חזר ממלחמה כדי שכולנו נשב פה? אתם מדברים על זה שאתם לא רוצים לפגוע, וערך החיים הוא הדבר החשוב ביותר. אני רוצה לשאול. ערך החיים, אז מה? אתם מפחדים להגיע? כי הוא לוחם ערבי שנלחם על המדינה שלו אז אתם לא רוצים שיראו אתכם שם? באמת אני שואל, מישהו אחד יש לו תשובה? האמת, כואב לי להפסיק אותך, אבל אני חייב. כי אמרת הפעם מילים כדורבנות, התחברתי לכל אות. הפעם במיוחד.

מדובר בגיבור ישראל, ועדיין לא מאוחר בשבילכם לנסוע לרהט וללכת לנחם את המשפחה הגיבורה הזאת.

תודה רבה. אני גם הייתי ברהט. חשמל מגיע לרהט או לא מגיע?

למה אתם, חבר הכנסת ווליד טאהא, זה לא הדיון עכשיו, על חשמל. חבר הכנסת ניסים ואטורי.

יש מאות מתים כל שנה ממקרי אלימות. לא מבקרים את כולם.

לא מבקרים את כולם.

חייל שנלחם על המדינה? אין להם תשובה טובה. לשאלה הבאה.

למה לא לנסוע לנחם את המשפחה? אני באמת שואל. מה זה, חבר הכנסת רון כץ, המסר הובן. חבר הכנסת רון כץ, בבקשה, לך לא הפריעו. תפסיק עם הפטרוניזם

תן לי לענות. חבר הכנסת ווליד טאהא, קריאה שנייה. די. חנוך, קריאה ראשונה. די. היו"ר חנוך ביקש מחנוך חבר הכנסת להפסיק להפריע. לא מפריע, רוצה תשובה לשאלה. אין לי בעיה, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מחזק את דבריו של חברי רון כץ, ואני חושב שאתם צריכים להתבייש. אתם רוצים דו-קיום? איזה דו-קיום אתם רוצים? כשיש חייל צה"ל, חלל צה"ל שנפל, להגיע למשפחה שלו, אתה לא מאמין בדו-קיום.

דו-קיום זה להשתתף בכל מה שצריך להשתתף במדינה. מה תרמתם למדינה, תגיד לי? של עושק,

אתה, ואטורי, מאמין בדו-קיום?

חבר הכנסת ווליד טאהא, אתה מאלץ אותי, קריאה שלישית.

(חבר הכנסת ווליד טאהא יוצא מאולם המליאה.) יש דו-קיום, יש דו-קיום עם ערבים,

עם בדואים. כל מי שעושה צבא, יהיה דו-קיום איתו. לא צריך דו-קיום עם אנשים שפוגעים במדינה, כמו חבר הכנסת עופר כסיף, שהוא דוגמה לאחד שפוגע במדינת ישראל.

אין אפשרות להלבין את המעשים האלה. חבר הכנסת גלעד קריב, זה מפריע. אני מפריע? ועוד לניסים?

לניסים אני לא מפריע. אתה לא מפנה את הגב, זו בעיה. אדוני היושב-ראש, אני חושב שחשוב מאוד להגיד פה אמירה אחת של אחדות בעם ישראל, ואחדות צריכה לבוא מהכיוון הזה.

אפשר להגיד פה: ניסים ואטורי אמר, מה ניסים ואטורי אמר?

גם בפסיקה של האג, איך אמרו לי היום,

אני לא מופיע שם,

עשיתם איזה סרט, התקשורת דיברה עליי בלי הפסקה כאילו ניסים ואטורי הוא תכלית הכול, וניסים ואטורי כולה חבר כנסת שנה אחת. מה, נעלבת שלא הזכירו אותך בהאג? אני מרגיש טוב מאוד עם עצמי אם מזכירים ולא מזכירים. גם אם אומרים בערוץ 12 או לא יגידו בערוץ 12, זה לא מעניין. לא ברור לי למה אתם מרגישים טוב.

ולדימיר, הכול בסדר. אני מרגיש טוב עם עצמי, אני חי טוב עם עצמי. אנחנו עושים למען עם ישראל כרגע וחשוב שנשמור על אחדות.

אל תגיד "אתם", תגיד "אני". מה הבעיה שלך איתי? אני חושב שהאחדות בינינו חשובה מאוד. גם אתם תהוו דוגמה.

אני חושב שיש פה חברי כנסת, לא ברור לי למה אתם מרגישים טוב.

מה זה "אתם"?

אתה. אני אגיד לך "אתם" בגלל שכסיף יושב בשורה שלך? אתה צריך להבין דבר אחד. לא צריך למצוא ריבים, לא חסר לנו על מה לריב. תשאירו את זה לאחרי המלחמה, כמו שנהגתם להגיד, ואנחנו גם אומרים את זה. מה שחשוב זה אחדות בעם ישראל. אתה שמעת את אמסלם היום? ישבת פה ושמעת

אני אומר דבר אחד,

אתה חבר מפלגה של אמסלם. אם היית שומע אותו היום, 20 דקות עושה, תגיד אתה שמעת למה אנחנו מנסים להדיח את כסיף מהכנסת?

ברור, זה מהצד שלך, אופוזיציה, אתה מדבר איתי. מה מהצד שלי?

אנחנו צריכים להבין דבר אחד: צריכים להיות מאוחדים. עזוב, בוא נמצא את המאחד. המפלגה שלך עם כסיף הפילה לנו את הממשלה.

אתם צריכים להבין דבר אחד, עוד פעם אני אומר, אתם תחפשו את המפריד. אתה מבין, ולדימיר? אתה מחפש את המפריד. ואני אומר לך, בוא נחפש את המאחד בינינו.

אתה רואה מה אתם מחפשים? תמיד יש בעיה. מה עשו בקואליציה כדי להגיד, תקשיב, גם ללכלך על ראש הממשלה ולקלל כל הזמן ולהגיד שהוא לא עושה,

זה הפרדה. למה, זה לא פוליטיקה? אתם נקיים מפוליטיקה? אז תבינו דבר אחד, אני אומר עוד פעם: בוא נתייחס לדברים שמחברים בינינו,

הוא יודע ששלחת פרחים לאחמד טיבי, שהוא הפיל את הממשלה? ואטורי, תשאל את אופיר כץ. פרחים שלחתם להם. תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שוב חוזר הניגון, ובשעה האחרונה חמאס יורה מטח טילים לעבר גוש דן, כנראה כאות הוקרה על משאיות הסיוע ההומניטרי שהעברנו בבוקר. קיבלנו תודה רבה. 136 חטופים עדיין מוחזקים על ידי חמאס, במנהרות,

בחורף, ומדינת ישראל מדי יום מעבירה 250 משאיות סיוע הומניטרי הכוללות מזון,

סיוע רפואי. איפה נראה תקדים כזה? איפה יש עוד מדינה שמסייעת לאויב שלה בזמן מלחמה? בואו נדבר בכנות, מדובר על 250 משאיות שהולכות ישירות לידי חמאס, ובכך מדינת ישראל משקמת בפועל את כוחו של חמאס ושוחקת את ההישגים המבצעיים של צה"ל. הגענו למצב בלתי נתפס, שבו ביד אחת הלוחמים שלנו משמידים תשתיות צבאיות של חמאס ונלחמים יום-יום, שעה-שעה, מול מחבלים, בעוד הדרג המדיני משקם את היכולות של חמאס. הסיוע לא מגיע לעם הפלסטיני אלא מגיע ישירות למחבלי חמאס, והסיוע הזה מגיע דרכנו. מישהו כאן איבד את הצפון, וגם את הדרום. משפחות החטופים עומדות על הגדרות וחוסמות בגופן את מעבר כרם שלום, ואין מלחמה צודקת מזו. לא ייתכן שאנחנו סובלים את המצב הזה כשהחטופים שלנו עדיין שם. לא ייתכן שהחטופים לא קיבלו סיוע רפואי, לא קיבלו ביקור של הצלב האדום, ועד לרגע זה אנחנו לא יודעים מה מצבם. אוזלת היד של הממשלה הזאת ואובדן הדרך מרחיקים אותנו ממטרות הלחימה. לא ייתכן שאנחנו נמשיך לסייע לחמאס ולאונר"א כשאנחנו יודעים שאונר"א זה חמאס בתחפושת של ארגון הומניטרי. אונר"א מקבלים תקציבי עתק של מיליארד דולר בשנה לטובת תושבי עזה, ועדיין תושבי עזה חיים בעוני. אונר"א זה תרמית ההונאה הגדולה ביותר שראינו בימינו, ואנחנו צריכים לייבש להם את התקציבים. אסור ששום דבר יעבור דרך אונר"א. אונר"א זה ארגון עוין למדינת ישראל. ולסיכום, סיוע הומניטרי חייב להיות כנגד סיוע הומניטרי. לא ייתכן שבמלחמה המשוואה הזאת היא חד-צדדית. הממשלה רחוקה מלהוביל אותנו לניצחון. חבל שהממשלה הזאת לא ראויה לעם ישראל. תודה רבה. אחרון הדוברים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק. אני מקווה שאתה תהיה אחרון אחרון חביב, שתסיים בדברים, אל תדאג. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, עמד כאן לפני כמה דקות שר, נדמה לי אקוניס, וטען

בוועדת הכספים, כחבר אופוזיציה, לכאורה מצביע נגד חבילות הסיוע למפונים ולמילואימניקים. היות שהשר אקוניס לרוב לא בדיוק מחובר למציאות, ותכף אני אסביר מדוע, לכן נדמה לי,

שאין לו שום בעיה לשקר כאן במצח נחושה. אני ברצון רב אעדכן אותך, השר אקוניס, במה שקורה בוועדת הכספים. תצייץ. תצייץ.

בזמן המלחמה מ-4.5 מיליארד שקלים ל-17 מיליארד שקלים, לך צייץ. יחד עם חבר הכנסת אזולאי, רק לפני חודשיים.

ומה אתה, השר אקוניס, עשית למענם? בוא תעדכן אותנו.

נדמה לי כי ב-15 שנותיך בכנסת, השר אקוניס, לא קידמת שום מהלך משמעותי.

נוסף על כך,

השר אקוניס, לפני עשרה ימים נודע לי כי הגיעה לוועדת הכספים העברה תקציבית על סך 690 מיליון שקלים לטובת המפונים. מייד פניתי לחבר הכנסת גפני וביקשתי, כחבר אופוזיציה, השר אקוניס, להקדים את אישור ההעברה. וכך היה.

הכבוד.

מדהים.

חברות פורום נשות המילואימניקים יכולות לספר לך, השר אקוניס, תצייץ.

כמה אני משקיע בקידום הסיוע לאנשי מילואים, רמז: פי 100 ממה שאתה, השר אקוניס, עשית בכנסת מאז ומעולם. מה אתה אומר?

וכדי להראות לכם, חבריי, עד כמה השר אקוניס לא מחובר למציאות,

אצטט את דבריו מ-22 בספטמבר 2023, 15 ימים בלבד לפני השבת השחורה.

עוד מעט אתה מציג את החוק, תהיה לך הזדמנות לענות לו אחד לאחד. זה היה, השר אקוניס, 15 ימים לפני השבת השחורה: שלום אמיתי באזורנו קרוב מתמיד, "מה שיאפשר זאת היא מדיניותו ארוכת השנים של נתניהו והליכוד לביצור ישראל וחיזוקה". השר אקוניס, המשרד שלך, נדמה לי, מעולם לא הוזכר ברשימת המשרדים המיותרים, וזו אולי הפעם הראשונה בהיסטוריה של הכנסת שהמשרד הלא-מיותר זכה לשר כל כך מיותר. תודה רבה.

איזה שפה פרלמנטרית. שקרן עלוב. אין לך מושג, תודה רבה. אני רואה שחבר הכנסת עמית הלוי או צביקה פוגל לא נמצאים. חבר הכנסת עמית הלוי, אתה רוצה לסכם? שקרן. שקרן. מלפיד המסית. מסיתן,

ומשקר. יש לך דוגמה מצוינת, דוגמה מצוינת, דוגמה מלפיד.

מים. אני אשתה מה שאני רוצה. חכה. חכה פה באולם ותקבל תשובות לכול.

שקרן. השר, תתנהג בהתאם.

העיקרון הראשי של החוק הזה, העיקרון שהתעלמנו ממנו, העיקרון שצריך להיות מכונן בחוקים מהסוג הזה, התעלמנו ממנו לצערי לפני 7 באוקטובר, ואני אומר אותו כאן שוב, התעלמנו מהמרכיב האידיאולוגי, התעלמנו מהמרכיב הערכי. ניתחנו את האויבים שלנו על פי האינטרסים. איך אמר ראש אמ"ן לשעבר תמיר הימן? אנחנו לא צריכים סימנים מודיעיניים, אנחנו צריכים רק לבחון את האינטרסים, והאינטרסים הם האינטרסים הכלכליים-חברתיים. זאת הייתה אמת המידה היחידה, ואמת המידה הנכונה או הראשית. לא שאין אינטרסים, זו האידיאולוגיה, זו התשתית האידיאולוגית. וכמו שאמרתי בהצגת החוק, התשתית הכי חשובה היא התשתית החינוכית. היא המצע, היא הכר הפורה לרעה של אותם אנשים, של אותם מפגעים, של אותם מרצחים. ולכן מה שאנחנו עושים בחוק הזה זה את המאמץ ההכרחי לסכל את תשתיות הטרור, לא במקום, אבל בצד המאמץ נגד הטרור, נגד המחבלים ונגד הנשקים, לעקור את התשתית מהמרחב החינוכי בישראל. אחרי החוק הזה אנחנו לא נהלך אימים, חבר הכנסת עטאונה, אנחנו נסלק את מהלכי האימים, החברים האלה שאתה מגן עליהם, האנשים האלו, שאולי הם חברים שלך, שאתה מגן עליהם כאן, שהם שוטפים את המוח לילדי מזרח ירושלים, לילדי אום אל-פחם, שוטפים את המוח.

שוטפים את הלב שלהם, מחנכים אותם לרצח, לטרור, לרשע.

בושה, איזה אופק תעסוקתי יהיה להם? הם יהיו רופאים? אתה, אחמד טיבי, למדת אצלם? אחמד טיבי, אצל אלה שחינכו לרצח,

או לרפואה ולמדע? זה מה שאתם רוצים? אתם דואגים לאזרחים הערבים בירושלים?

אתם דואגים למיעוט הערבי? אתם רוצים שהם יישארו מחונכים לרצח ולעוול, וזה לא יהיה.

ואנחנו בחוק הזה עושים צעד ראשון לנקות את הזוהמה מהמרחב החינוכי בישראל. זה צעד חשוב, ואני מקווה שבכנס הזה, ומאמין,

עכשיו שוחחתי עם יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת טייב, שבכנס הזה אנחנו נשלים את החקיקה לקריאה שנייה ושלישית.

ברוך הבא לממשל הצבאי. ברוך הבא. זה בדיוק מה שאתם רוצים.

נעבור להצבעה על הצעת חוק איסור העסקת עובדי הוראה ושלילת תקציב ממוסדות חינוך עקב הזדהות עם מעשה טרור או עם ארגון טרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. חברים, לשבת.

ההצעה להעביר את הצעת חוק איסור העסקת עובדי הוראה ושלילת תקציב ממוסדות חינוך עקב הזדהות עם מעשה טרור או עם ארגון טרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024, לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. להלן תוצאות ההצבעה: 30 בעד, 11 מתנגדים.

חוק איסור העסקת עובדי הוראה ושלילת תקציב ממוסדות חינוך עקב הזדהות עם מעשה טרור או עם ארגון טרור (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הראשונה ותעבור לדיון בוועדת החינוך,

אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת אופיר כץ, לכמה הודעות. חבריי השרים, חבריי

ועדת הכלכלה תדון בהצעה לסדר-היום של חבר הכנסת יונתן מישרקי וקבוצת חברי הכנסת בנושא:

חבריי חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק שירות

או מישהו מחבריו, גרמו לילד לשמוח, לילדה לחייך, למשפחה להיות מאושרת. זכויות הישראלים הינה הינן. זכויות ישראלים, חבר הכנסת קריב, אנחנו מדברים כעת על צייצנותו אומנותו של חבר הכנסת הזה, שלא אזכיר אפילו את שמו, אבל הוא בשקריו ניסה כאן להמשיך להפריח ובעצם להעמיק את קיומה של מפלגת יש עתיד ככלום ושום דבר. אבל דבר אחד כן, הלכה, ברחה חברת הכנסת פרידמן. חברת הכנסת פרידמן, היא לא מרבה לדבר בכלי התקשורת, יש אחרים שעושים ומקבלים את הראיונות הסכריניים בחלק מכלי התקשורת. מדברים כאן, מעיזים לדבר בדוכן הזה על ממשלת ביזה, על כספים קואליציוניים. ובכן, השר לוין, אנחנו זוכרים בדיוק כיצד הוקמה הממשלה ההיא, הרעה, הממשלה הזו שבנט ולפיד עמדו בראשה, לכמה ימים עמד לפיד כראש ממשלת מעבר בכספים קואליציוניים של 53 מיליארד שקלים מכיסו של משלם המיסים לתנועה האסלאמית, אבל אתם לא מבטלים אותם.

ומתוכם 12 מיליון שקלים כסף קואליציוני להאכלת חתולי רחוב. ובכן, אדוני היושב-ראש, עוד פעם אחת, למה אתם לא מבטלים אותם? אתם נותנים 30 מיליון שקל לארגון של השתמטות מצה"ל, 30 מיליון שקל לעידוד השתמטות מצה"ל. כבר עדיף להאכיל חתולים.

אגב, מפלגת העבודה מדביקה את יש עתיד בסיום דרכה? מי מדביק את

מי מדביק את מי? אל תדאג, אל תדאג.

מי מדביק את מי בסיום הדרך? יש עתיד מדביקה את העבודה, או העבודה מדביקה את יש עתיד?

הצייצן חזר מהציוץ. כמובן הפיץ עוד ארס, עוד שקר, עוד זדון, עוד פלגנות. כן, כן, יחד, אתה מדבר על חבר הכנסת בליאק? אין לי מושג, לא יודע.

הוזכר כבר קודם, אתה לא בן-גוריון, שאתה לא צריך להזכיר שמות של חברי כנסת. אתה עוד לא בגודל של בן-גוריון.

איזה מזל, איזה מזל. חס ושלום. אני עפר לרגליו של בן-גוריון. איזה מזל, חבר הכנסת

להזכיר לך שאתה בקריאה ראשונה. חבר הכנסת קריב, לא מחובר לכלום.

איזה מזל, באמת, ענק, שלפיד בסלון ביתו הציב אותך במקום שהוא הציב אותך בסיעה. ממש כולנו נרגשים, חבר הכנסת בליאק. כשאתה תתקרב למה שוולדימיר עבר כעולה צעיר בישראל, חבר הכנסת גלעד קריב. אתה עורך דינו של חבר הכנסת? לא, אני לא עורך דינו. אבל כשאתה תתקרב למה שהאיש הזה השיג כעולה צעיר,

לך. חבר הכנסת גלעד קריב, אני קורא אותך לסדר קריאה שנייה. חבר הכנסת גלעד קריב, אתה

מה אתה צווח פה? מה שאתה עושה זה רק לצווח.

לא, עוד חבר כנסת עם פעילות פרלמנטרית

בבקשה, נשמע. רק כבודו שכח, כבוד השר, יש להציג גם את החוק. העיקר חסר מן הספר. אני חושב, ובכן, אין לי עניין לשמוע את תשובתך, כי אתה קיבלת אפס קולות בבחירות המקדימות של יש עתיד, משום שאתה, חנפנותך אומנותך. אם אתה מתחנף ליושב-ראש, דירוגך עולה. כמה היושב-ראש קיבל בפריימריז? אני לא יכול לעשות עין הרע. אם אתה לא מתחנף

ועוד ציוץ, זה לא עוזר. זה לא עוזר. זה לא יעזור לכם. כולם מבינים מהי המהות שלכם. עשר דקות, תציג את החוק.

ובכן, אתה יושב-ראש הישיבה? הרי לעולם לא תהיה יושב-ראש הישיבה. אין לך שום יכולת פרלמנטרית.

אין לך שום יכולת פרלמנטרית.

וחבר הכנסת קריב,

חבר הכנסת דוידסון, אני קורא אותך קריאה ראשונה. די. חבר הכנסת דוידסון, אתה רוצה שאני אפתח את השיח איתך?

אתה רוצה? גם אתה קיבלת הרבה קולות בבחירות המקדימות. אופיר, חבר הכנסת נאור שירי, די.

הוראת השעה נקבעה לתקופה של כחודשיים עד ליום ה-29, 2024. על רקע הימשכות הלחימה בימים אלה ותרומתם המשמעותית האמורה של אנשי המילואים למאמצי הלחימה, ועל מנת להימנע מפגיעה בכשירות המבצעית וביכולת הלחימה של צה"ל בשנת 2024, מוצע להאריך את הוראת השעה עד ליום 31 בדצמבר 2024. הארכת הוראת השעה עד לתום השנה הקלנדרית תאפשר לצבא לתכנן את היקפי כוח האדם הנדרשים והעומדים לרשותם במהלך הלחימה. בשם שר הביטחון, אנחנו מבקשים, הממשלה מבקשת כי מליאת הכנסת תאשר את הצעת החוק ותעביר אותה להמשך דיון ולהכנה לקריאה השנייה והשלישית בוועדת החוץ והביטחון. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה, כבוד השר. נעבור לדיון אישי. כן, כן, רגע לפני זה, רציתי, זה לא היה דיון אישי, דיון אישי.

לפרוטוקול: בהצעת החוק הקודמת של חבר הכנסת עמית הלוי, לימור סון הר מלך הצביעה בעד, היא לא הספיקה להגיע. אז לפרוטוקול, היא הצביעה בעד. טוב, נעבור לדיון אישי. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת טלי גוטליב, מוותרת? לא. היקום קורס אל תוך עצמו, מה זה מוותרת?

מתוך שינה היא תרוץ לדבר. משלמים לנו על זה כסף, סליחה, עם כל הכבוד.

טלי, אנחנו פה לשמוע אותך.

אני יכולה לא להיות פה, יש לי הסכמות. טלי, אנחנו איתך. שלום לעם ישראל, אני רוצה לומר לעם ישראל מה קורה כשממפלגת ש"ס יושבים בוועדת האתיקה. קבלו את הטרלול הבא: מי מעם ישראל שצופים בי לאורך השנה וחצי האחרונות יודעים שאני יושבת כאן במליאה מתחילתה ועד סופה גם כשזה משמים ומשעמם, ואני שומרת על כבודם, אני שומרת מאוד על כבודה של המדינה הזאת ועל כבודם של חיילנו. על הדרך, סופגת פה השפלות, החפצות, ביזיונות, שאני לא חושבת שאי פעם היו בכנסת ישראל. אני לא נהגתי להתלונן כי בעיניי זה בכייני מאוד. עד שחד"ש-תע"ל הגישו תלונה סדרתית עליי, ובין השאר, איימן,

שאני קוראת לו: תומך טרור שמעביר כסף לרש"פ, ואמרתי לו את זה פעם אחר פעם, עומד כאן על דוכן הכנסת, ואני מראה לו ומציגה לו שבכפר קאסם מחזיקים דגלים של חמאס ונשקים כשהוא מדבר פה ביפות הנפש שלו. שימו לב על מה אני מורשעת, אחרי שאיימן עודה אומר לי את הדבר הבא, אני חייבת להקריא לכם. תראו איך ינון אזולאי, חבר הכנסת, יו"ר ועדת האתיקה, שבעיניי לא מתאים להיות יו"ר ועדת האתיקה אם זה מה שהוא עשה, אני מקריאה לכם את הפרוטוקול הבא: אומר איימן עודה למירב בן ארי: תתביישי. היא אומרת לו: אני אתבייש? קצת אחריות, איימן עודה אומר לה. אני אומרת לו: אבל בכפר קאסם, אני מראה לו את הסרטון. היו"ר: אל תתקרבי, לא להתקרב. ואז איימן עודה אומר לי את הדבר הבא: ואחד מג'נונה, ואחד מדרובה, אומר איימן עודה. ינון אזולאי לא כתב את זה בהחלטה שלו, כי הוא פשוט לא קרא את הפרוטוקול. ינון אזולאי, אחרי, ועדת האתיקה לא אמורה להתכנס בזמן מלחמה, הוא חיפש יהודייה, ימנית, כדי שגם ביהודיות ידונו כאן בכנסת. אמרתי לו את זה, ופניתי וביקשתי דחייה. לא נתנו לי. קבלו קבלו מה אומר לי איימן עודה, חכו חכו. הוא אומר לי

הינה, אני אראה לכם את הציטוט: רוח מן הון, רוח מן הון. אני אומרת לו: "רוח" תגיד לאחותך, אויב שלי. רוח מן הון, רוח מן הון, הוא ממשיך בערבית. אני אומרת לו: אויב שלי, טפי עליך. ואני אומרת לכם, אמרתי לאיימן עודה: טפי עליך, אתה אויב שלי, כי הוא אויב שלי, הוא תומך טרור. הוא עמד כאן בכנסת ואמר שהוא מחכה ומקווה שבבית הדין בהאג יקבעו שישראל עשתה פשעי מלחמה. מה עושה יושב-ראש ועדת האתיקה? בואו נחשוב ביחד מה הוא עושה. נותן לי עונש, שני ימים אני לא יכולה לדבר במליאה. יש לכם שקט, שלישי-רביעי אני לא באה. לא תראו אותי כאן, לא אפריע לכם. ואתם יודעים מה שמדהים? מה שמדהים,

אדוני היו"ר לשעבר, אי-אפשר לערער על ההחלטה הזו. רציתי להביא את זה בפניכם להחלטה, אבל זה עונש לא חמור. רק אם זה ארבעה ימים מותר לי לערער, אם זה רק יומיים אסור לי לבוא בפניכם ולטעון את זה. רגע, רגע, אחמד טיבי, אני רוצה להקריא לכם משהו. חכו, זה לא הסוף. אחמד קיבל יותר ממך. וואו, תודה, אדוני היו"ר. בוא אני אראה לך מה ההבדל, בוא אני אראה לך מה זה להיות עדר.

מה זה להיות עדר, לחשוב כמו כולם, בלי לדעת את העובדות. קבל את הדבר הבא, אדוני,

היה עדיף שלא תעיר. תודה רבה. היה עדיף שלא תעיר. פשוט מאוד. אני רוצה להעביר לכם, תודה רבה.

הפרעת לי עכשיו, שתי שניות יש לך.

לא שתי שניות, זה היה חמש שניות. אומר לי היושב-ראש, שתי שניות יש לך.

אומר לי היו"ר שאחמד טיבי קיבל יותר. אחמד טיבי: מג'נונה,

חולת נפש,

לא לקחת את הכדורים,

כל עם ישראל שונא אותך, מתעבים אותך, לא מתעבים אותך.

ואתם יודעים מה הכי עצוב?

אני אומרת לכם, חברי הכנסת, לא משנה מי שעמד פה, גלעד קריב עדי: אם מישהו מעליב פה מישהו, אני לא אתן לעלבון לעבור. גם אם זה יהיה כלפיכם, אם אתם אופוזיציה, או כלפי קואליציה. לא, אני לא מאמינה בעלבונות כשיטה.

אבל אני אומרת לכם שאפשר לספור על שתי אצבעות את חברי הכנסת שהגנו עליי,

אדוני, ינון אזולאי, יו"ר הוועדה, ואריה דרעי,

יו"ר תנועת ש"ס, תגידו לי, אתם אנשי ימין? אתם מבינים מה זה תומכי טרור?

אתם מבינים מה זה להרכין ראש בפני תומכי טרור? זה חילול השם, תדעו לכם.

העובדה שאתם נתתם כאן תיעדוף לתומכי טרור זה חילול השם.

אני חייבת לומר לכם, תתביישו לכם. תעשו בדק בית סוף-כל-סוף על ההתנהלות הזאת. עם ישראל רואה לכם.

חבר הכנסת סימון דוידסון.

לך תספרי על הזרחן בבתי חולים, לכי. תספרי שצה"ל יורה במסדרון ההומניטרי. תתביישי לך. את לא צריכה לשבת כאן. ורוצי להתלונן. רוצי, רוצי, להתלונן, כמו שאת אוהבת. יכול להיות שכשאמרתי לך: לכי לפסיכיאטר, טעיתי. בהתמחות. בהתמחות טעיתי. איפה השר התורן? השר אקוניס, לא?

עומד פה רבע שעה, רבע שעה.

אקוניס. רבע שעה מדבר אל חברי כנסת מיש עתיד ומשתמש במילים, תדייק.

שלא צריכים להשתמש בהן בכנסת, וחזר על המילה "שקרן" לפחות עשר פעמים, מתלהם תוך כדי. ואני אומר לעצמי: עשר דקות יש לך, לקחת רבע שעה, מתוכן דיברת רק על עלבון שהיה לך מוולדימיר בליאק, שבסך הכול עלה לפה לדוכן ואמר לך את האמת, הסתכל עליך, נתן לך נתונים. ולדי, אני אגיד לך מה, הוא כל כך נפגע מהנתונים הנכונים שנתת לו, שהוא לא ידע מה לעשות עם זה. לצערי, הוא יצא מהאולם פה עכשיו, אבל זו בושה ששר במדינת ישראל עולה וכמו ילד בן ארבע,

אקוניס. כמו ילד בן ארבע יודע רק להגיד את המילה "שקרן", רק להעליב ורק לגדף, וחזר לימים שבהם הוא היה באופוזיציה, כי בימים של האופוזיציה הוא היה אחד מהשופרות הכי גדולים. חשבתי שהשר אקוניס ידבר על שבוע החלל שהולך להיות, כי הוא שר המדע. אני לא בטוח שהוא יודע מזה בכלל. אבל הוא העדיף לעמוד פה ולהגיד: שקרן, שקרן, שקרן, אחדות, שקרן, שקרן, שקרן, אחדות. מה הקשר בין שקרן לאחדות? ואני רוצה לסיים בנושא של המילואימניקים. בדקה הקרובה אני רוצה להגיד תודה ענקית לקבוצה מדהימה של אנשים שגרים בנתניה, ואחד מהם גר במודיעין, קבוצה שהיא במטה נתניה ואחד ממודיעין שאנחנו לוקחים איתנו, שקבוע פעם בשבוע נוסעים או לצפון הכי רחוק או לדרום על הגבול ועושים על האש למאות חיילים באהבה גדולה ומפנקים אותם. לא חשוב אם חם או קר ויורד גשם, מגיעים ועושים טוב לחיילים. לצערי, מה שהממשלה לא יודעת לעשות אנחנו באופוזיציה והאזרחים יודעים לעשות. אז כל הכבוד למטה נתניה ודניאל על מה שאתם עושים לחיילים שלנו.

חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה. מירב לפניי. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. תודה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, טוב, מיותר לציין שגם אני ישבתי במשרד ושמעתי את השר אופיר אקוניס, שבאמת תרומתו למדינת ישראל היא מדהימה, הישגים עצומים. לא יודעת כמה שנים הוא, לדעתי מהכנסת השמונה-עשרה. מה התרומה, מה עשה, איזה תהליך הוביל, אבל יושב פה רבע שעה, וולדימיר, מצייץ, ויש עתיד, מה?

מה עשית מאז שמונית לשר החלל? האם הבאת לכאן חלליות שנחתו במדינת ישראל? או שמא בתרומתך כשר החדשנות הבאת איזה חידוש? כלום, כלאם פאדי. כל השר הזה מבלבל את המוח. עולה לכאן, וולדי ויש עתיד, אנחנו היינו פחות משנה בממשלה, עשינו יותר הישגים ממנו ב-15 שנה. אבל אין לי זמן אליו, זה כזה בלבול מוח. באמת, כאילו, לשמוע את השר אקוניס, תרומתו למדינת ישראל, איך אפשר שלא לראות כמה הישגים?

הייתי איתו ארבע שנים באותה קואליציה, חוק אחד לא יודעת אם הוא העביר. אני אומרת לכם, ח"כים מהאופוזיציה מעבירים יותר חוקים ממנו. אבל הוא, יש לו טיפים ליש עתיד. חבל שהוא הלך. אולי בעצם עדיף שהוא הלך, פריימריז. כי תרומתו, זה מדהים, יש לי נאום כזה חשוב, אבל לא יכולתי לעמוד מן הצד ולא לתהות על תרומתו האדירה של השר אקוניס למדינת ישראל, לכולנו. כולנו נהנינו ממנו, בעיקר כשהוא היה שר החלל או מה שזה לא יהיה. נשארו לי דקה וחצי, אבל אני חייבת להגיד משהו, דקה ו-20. הוא הותיר חלל גדול. שר

כולנו נפעמנו. אבל אני פשוט חייבת לדבר על האירוע המטלטל שבו שר הכישלון הלאומי רצה לבדוק את עבודת המשטרה. אז מה הוא עשה? הוא התחפש והלך לתחנת המשטרה ביפו. מה, מה יש לומר, מה יש לומר על השר הזה שלא נאמר? לא כל יום פורים. נקודה מצוינת. לא כל יום פורים, זה נכון. אתה רוצה להפתיע את גופי ביטחון הפנים? בוא, תלך לכלא בלי לתאם. תגיע לכלא פלילי,

זה לא מעניין אותו, הוא הולך רק לביטחוני, וגם בביטחוניים,

הוא רב עם האסירים. מילא, תבוא לכלא פלילי, תתייצב, תגיד להם: שלום,

אני רוצה לדעת, הרי הם יהיו בהלם. הם לא שטפו, הם לא הכינו, הם יקבלו אותך. לא, לא ולא, הוא מתחפש. ואז הוא הולך, אתה רוצה להפתיע?

באמת, אני אומרת,

תפתיע לוחמי מג"ב, נגיד בירושלים, לא יודעת מה. תבדוק אותם בעבודה. מה הוא עשה, הבדיחה הזאת? הלך לתחנה, דיבר עם היומנאי 20 דקות ואז סיים, אמר לו: תקשיב, עשית עבודה מצוינת.

אני כאילו לפעמים מרגישה שכמה שאנסה להסביר לציבור את הכישלון הקולוסלי הזה שנקרא השר לביטחון פנים,

זה פשוט לא ייאמן איך שר אחד שבאמת, נשגב מבינתי מה הוא עושה כל היום, את זה אני כבר לא יודעת, מנסה ליישם את התפקיד שלו בזה שהוא יתחפש. ועוד מילה אחת אחרונה. תודה רבה. אני רק רוצה להגיד משהו על העוזרת שלו. כן, אבל את זה כבר שמענו.

העוזרת שלו קיבלה רישיון לנשק. היא לא עומדת בשום תבחין למה לפגוע בנשים, סתם בגלל שהיא אישה? מה קשור לפגוע בנשים?

סליחה, סליחה. היא דיברה שלוש דקות אחרי, כשלא היית פה. סיימת את הזמן, ועכשיו את בוחרת לפגוע באישה שלא נמצאת פה. לפגוע? היא לא עומדת בתבחינים של לקבל נשק. אני בשביל נשים, לא יכול לתת לך את הזמן הנוסף.

אתה היית, סיימנו, גברתי. להפסיק גברתי, אני מבקש ממך להפסיק.

הפמיניזם הגיע כנראה למחוזות שלא תאמינו. אמרתי, תודה רבה.

עוד דאגה כזאת ואבדנו. תודה רבה.

חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה. הוא דואג לנשים.

לא ביקשתי מחמאות.

זה כאילו כל יום אני לא יודעת איפה האירוניה יכולה להתאבד. אולי במשרד של אקוניס, אולי אצל השר לכישלון לאומי, מסתבר שדווקא במשרד של משה רוט. חבר הכנסת, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, קודם כול נשפכו פה מלא מים מההתרגשות של אקוניס פה, לדעתי. לא היה מקום לאגו שלו פה, אז, נשפכו המים,

יש לי דווקא, את אמרת: איך אפשר לראות את העשייה של השר אקוניס. מירב, את יודעת דרך איפה אפשר לראות אותה? דרך הטלסקופ ג'יימס וב, אולי. אבל לא שמת לב, הוא גם דיבר עליי. הוא אמר: אתה עם העשייה הפרלמנטרית שלך, נשמה, אני בקושי שנה בכנסת, אתה 15 שנים פה.

כאילו, סבבה. יותר פעיל ממה שהוא עשה כל החיים, אני גם לא מתפאר. אתם לא ממש זורמים בלהעביר חקיקה, לא ממש מקשיבים בוועדות,

ראינו לאן הבאתם את המדינה. אז כאילו לא בזה הייתי מתמקד,

בסדר,

אתה 15 שנים פה, בוא ותדבר איתי בעוד 15 שנים, ונראה איפה כל אחד מאיתנו יהיה.

מה יש לכם? לא, אבל אני אוהב את ה"די": די, לא עכשיו.

שמעתי אותך מדברת ומקוננת, אני מבקש להוסיף לי את הזמן כי טלי גם קוטעת את חוט מחשבתי הדק וגם מסיטה,

לא, לא, לא מסיטה, לא דק. חוט המחשבה שלך לא דק. אבל גברתי חברת הכנסת גוטליב, אני רוצה לשמוע אותו. גם אני רוצה לשמוע אותו, אז בואו נשמע. חבר הכנסת שירי, אתה יכול להמשיך.

לא מסוגל.

כבר אני מחכה לנאומים שלו,

אני אדבר עם שקמה, חבל. טוב.

אתה יכול, גם עם מיארה. אבל גם עם מיארה.

די, טלי, די.

אבל הזמן ממשיך לרוץ, אדוני. לא, אין לי בעיה. בינתיים נראה לי שאתה נהנה.

אז אני רוצה לומר לכל אלה שרקדו, והכי מצחיק אותי היה הנושא של הכנס. הנושא: חוזרים לעזה. 17 שנים בנימין נתניהו, מי שהיה יו"ר האופוזיציה האגדי, אם אתם זוכרים, חבריי חברי

136 חטופות וחטופים במנהרות, בכלובי כליאה, ברעב ובקור, מופקרים ומופקרות בגופם ובנפשם, והם רוקדים, משפחות שכולות לא סיימו את אבלות השבעה על הבנים שנפלו בשבוע שעבר, והם רוקדים, 200,000 מפונים, פליטים בתוך ארצם, חסרי אופק ותקווה, והם רוקדים, אלפי מילואימניקים מאבדים את עסקיהם ורואים את מפעלי החיים שלהם קורסים, והם בריקודים, רצועת ביטחון בתוך השטח הריבוני של מדינת ישראל בצפון הארץ, במקום מעבר לגבול, והם בריקודים, הם רוקדים באקסטזה, קרוב ל-30 שרים וחברי כנסת, וראש הממשלה, הוא שותק. בעצם לא שותק אלא מתנצח עם עיתונאי שחזר משירות מילואים של 100 ימים, כי הוא זה שנלחם בחמאס, לא חיילי הסדיר והמילואים הגיבורים. ותעשו לי טובה, אל תספרו לי על המשמעות העמוקה של הריקודים והשירים האלה, כי יש ריקודים ויש ריקודים. והריקודים בכנס הקיצונים אתמול בבנייני האומה לא היו ריקודים של דבקות וכמיהה לנחמה אלא ריקודים של כוחנות, יהירות וניתוק מוחלט מן המציאות הכואבת והקשה שנכפתה עלינו.

לא רק עניין של חוסר טעם וגסות לב היה שם. דוברי מפלגות המרכז, ובמיוחד אלו שיושבים סביב שולחן הממשלה ובספסלי הקואליציה, צדקו כשדיברו היום על הפגיעה הקשה בתחושת הלכידות, אבל הם שכחו שלא רק בכך מדובר. הריקודים אתמול היו ריקודים של טרנספר, ריקודים של גירוש המוני, ריקודים של חבלה עמוקה בערכיה של מדינת ישראל והציונות, במעמדה הבין-לאומי של ישראל ובשותפות הגורלית שלה עם ארצות הברית, מדינות המערב ומדינות ערב המתונות. פדויי השם ישובון ושבו ציון ברינה, כך הם שרו אתמול בקולות עולצים. אבל האמת העצובה צריכה להיאמר: לא החטופים והחטופות הם פדויי השם שעמדו לנגד עיניהם אלא אותם ישראלים המבקשים לשוב ולהתנחל בלב האוכלוסייה הפלסטינית בעזה. הם הפדויים שאותם רקדתם אתמול. תודה רבה. בניגוד לאמונה הפוסט-ציונית שלכם, אנחנו כבר שבנו לציון. עכשיו התפקיד שלנו הוא למנוע מקנאים כמוכם להחריב את הבית השלישי. חבר הכנסת קריב, תודה רבה. חבר הכנסת אריאל קלנר, בבקשה. מילים כדורבנות.

קַלנר, סליחה, אינו נוכח, חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח. חברת הכנסת נעמה לזימי, שלוש דקות לרשותך, גברתי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, אחדות.

בלי ביקורת.

אז מה אם התקציבים לא עוברים למפונים, אם מתעלמים ממשפחות החטופים ולא נותנים תשובות לעקורים? די, תפסיקו לפלג.

תתאפקו עם הזעם על בזבזנות חסרת אחריות על חשבון חיילי המילואים, העצמאים והציבור, למה כל הרעל הזה? אז ראש הממשלה עשה סיבוב פוליטי על תרופות לחטופים.

למה אתם לא יכולים להתאפק? תחליקו, גם אם שרי הממשלה מגדפים, משמיצים ומדליפים נגד מערכת הביטחון ועושים קמפיין נגד צה"ל.

שקט. אחדות. אז מה אם בשבילנו האבל והכאב של נפגעי האסון ועשרות אלפי העקורים כפליטים בארצם הם הזדמנות לחגוג, עם אצבע בעין, חזון משיחי מטורלל שאין עליו כל הסכמה ציבורית? אז מה אם החגיגות שלנו, שלכם, הן סטירת לחי למשפחות שמחכות ליקיריהן, שנחטפו במשמרת של הממשלה הזאת? רק תגידו לי, איזו אחדות יש בריסוק משרד החקלאות בזמן שהחקלאים בנגב ובגליל משוועים לסיוע? איזו אחדות יש בקיצוץ עשרות מיליונים מתקציבי הרווחה של המוחלשים והפגיעים ביותר, אוכלוסיות בסיכון,

קשישים? איזו אחדות יש באי-תקצוב כל המינהלת לשיקום הצפון שמשווע לשיקום והשקעה כבר עשרות שנים? איזו אחדות יש בפירוק סמכויות ותקציבי המשרד להגנת הסביבה. איזו אחדות יש בביטול פרויקטים של תשתיות תחבורה בפריפריה? ואיזו אחדות, כבוד היושב-ראש, יש בתקצוב גופים המסייעים בהשתמטות ויציאה מחוץ לשוק העבודה בזמן שחיילינו נלחמים ומחרפים נפשם? 30 מיליון שקל לעידוד השתמטות, אבל אחדות. איזו אחדות יש בפגיעה בהסעות לחינוך המיוחד, במערכת הבריאות הציבורית, בחינוך הממלכתי, במערכת ההשכלה הגבוהה?

מילה יפה, חשובה, הכרחית, אך השימוש שנעשה בה מבזה את המשמעות שלה. אחדות היא לא כלי להשתקה,

אחדות היא לא ביטול עמדות וביקורת במניפולטיביות ובהתקרבנות. אחדות היא הבנת הצרכים ההדדיים של החברה המשותפת.

אל תשחיתו את המילה החשובה הזו. אחדות היא לא קיצוצים בתקציבים החברתיים עבור,

אני מייד מסיימת, עבור תקצוב סקטוריאלי שאינו קשור בצרכים הלאומיים, אחדות היא לדעת להתווכח ולהתחבק, אבל לא לשתק את הדיון עצמו, אחדות היא מילה עם משמעות מעשית, עם התנהלות ממלכתית, תודה רבה. אני מסיימת, עם חמלה, תבונה וקשב. בואו נגיע לאחדות. מאחלת לנו אחדות אמיתית בכוונה, באחריות ובמעשים.

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח. סליחה, סליחה, נוכח. הודעה למזכירות הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מאיר כהן ומיכאל מרדכי ביטון בנושא: הקמת גוף מתכלל עבור סטודנטים בשירות

בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יאסר חוג'יראת, חמד עמאר, בועז טופורובסקי, אחמד טיבי, ארז מלול וניסים ואטורי בנושא:

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מדי שבוע אנחנו עולים לכאן ומדברים על הסוגיות שקשורות לחברה הערבית בנגב,

ולא מוצאים פתרון, לא אנחנו וגם לא האנשים שמופקדים על התושבים והאזרחים בנגב. תושבי היישובים א-זרנוק, כוחלה, מכחול ואבו-תלול, עד עכשיו התלמידים שלהם סובלים מאי-הגעת אוטובוסים על מנת לקחת אותם לבתי הספר, גם במזג האוויר הזה. פנינו רבות לשר יואב קיש, ועד היום יש מאות תלמידים בחברה הבדואית בנגב שלא מוסעים ולא מגיעים לבתי ספר למרות כל הפניות שלנו. אני רוצה להוסיף ולהגדיל: גם התלמידים ששייכים למועצה האזורית אל-קסום, עדיין לא נמצא למועצה פתרון במשרד החינוך על מנת שהסייעות והעוזרות ועובדי המועצה יוכלו לחזור לעבודתם, וכמובן שהתלמידים יחזרו. ולכן הדרישה שלנו גם ממשרד החינוך וגם מכל האנשים שנמצאים במערכת, הפקידים, שיסייעו על מנת לסיים את סכסוך העבודה הזה של המועצה האזורית אל-קסום, ומשרד החינוך מחויב לעזור בנושא הזה. קראתי לפני זמן קצר, שנייה, שנייה, לא נותנים שום פתרון? עד עכשיו אין פתרון, ולכן המועצה משביתה את הלימודים והעובדים שלה מאז 8 בינואר, וגם תלמידים, הילדים בבית?

לא לומדים. פנינו רבות. שלחתי מכתבים למשרד, אפילו אומר שהמשרד לא השיב ולא ענה, ואף אחד מהמשרד לא התקשר ולא עדכן,

קראתי לפני זמן קצר בחדשות, זאת הפרת חוק. המשרד מפר חוק, והמחויבות שלו היא לדאוג לכך.

אנרכיה מושלמת.

לא מתכוונים ולא עובדים על מנת לסגור את הסיפור הזה ולהביא לפתרונו. קראתי לפני זמן קצר שלשכת ראש הממשלה דיווחה, צייצה או הוציאה הודעה לתקשורת שהדיווחים על עסקה אינם נכונים וכוללים תנאים שאינם מקובלים על ישראל, ממשיכים עד הניצחון המוחלט. מהצד השני קטר הוציאה הודעה שלפיה השיחות על עסקה במגמת שיפור. לשכת ראש הממשלה הכחישה דיווחים על ההסכם. אני לא יודע מה קורה בחדרים הסגורים, לא יודע מה קורה בתוך השיחות, אבל אנחנו רואים בבירור שממשלת קטר נותנת תקווה למשפחות החטופים. זה חבל, קטר ממשיכה לשחק תפקיד מרכזי, ואנחנו, כל הבית הזה, רוצים כולנו לתת תקווה לכל המשפחות, על מנת שנצליח להביא להסכם שיצליח לשמח את המשפחות ולהחזיר את החטופים לבתים שלהם.

תודה רבה. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה.

בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הניו יורק טיימס דיווח שישראל העבירה לארצות הברית טענות חמורות על השותפות של כמה מעובדי אונר"א בטבח שהתרחש בשמחת תורה. לפי הדיווח 12 מהעובדים היו חברים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי, שישה מתוכם היו בשטח ישראל בשמחת תורה. לאחד נאמר להעביר רימונים וטילי נ"ט מביתו, יועץ בבית ספר של אונר"א חטף אישה, ועובד אחר רצח בעצמו באחד הקיבוצים. לפי הוול סטריט ג'ורנל, לעשירית מעובדי הארגון, כלומר ל-1,200 איש, יש קשר ישיר לארגוני הטרור. אלו עובדי סוכנות של האו"ם. ברוך השם, לפחות עכשיו יש כמה מדינות שהשעו את הסיוע הכספי שהן מעניקות לאונר"א כבר שנים. אבל הפשע של האו"ם ומדינות העולם ביחס לאונר"א ומחדל עצימת העיניים שלנו לאורך עשרות שנים לא מסתכמים בשותפות של אנשי הארגון בטרור, לא בהכרח בבתי הספר שלהם מחנכים לשנאת יהודים ולהשמדת ישראל, ואפילו לא בהכרח המוסדות שלהם שימשו כמחסני אמצעי לחימה ליום פקודה במטרה להרוג כמה שיותר יהודים, הפשע מתחיל בעצם הקמת הארגון הזה ובכך שהוא פעל ופועל בארץ עשרות רבות של שנים להנצחת בעיית הפליטים, ולא לפתרונה. לאו"ם שני גופים שמטפלים בפליטים: גוף אחד, UNHCR, מטפל בפליטים ברחבי העולם, הגוף השני,

עוסק באופן ספציפי בפליטים הפלסטינים ממלחמת העצמאות. לפי הגוף הראשון, פליט הוא מי שנאלץ לנטוש את ביתו הקבוע במקומו הטבעי מאז ומקדם, לפי אונר"א, פליט הוא מי שעזב את אדמת ישראל בתש"ח גם אם התגורר בה רק שנתיים, אבל לא רק הוא, אלא גם צאצאיו, לכן אוכלוסיית הפליטים שמטפל בה הארגון הראשון הולכת ופוחתת, כי הצאצאים שלהם כבר אינם נחשבים לפליטים.

כמות הפליטים שאונר"א מטפלת בהם רק הולכת וגדלה, ומ-750,000 פליטים משנת הקמת אונר"א, כיום היא מטפלת בקרוב לשישה מיליוני פליטים שכמובן אינם פליטים כלל ועיקר.

בניגוד לארגון הראשון, שמטרתו לפתור את בעיית הפליטים, תכליתו של אונר"א היא לשמר ולהעצים את בעיית הפליטים. לא צריך להסביר כנגד מי, במיוחד לאור זאת שכפי שכולנו יודעים, המוסדות של אונר"א משתפים פעולה עם הטרור כנגד מדינת ישראל ומחנכים להשמדתה. הגיע הזמן לסגור את הארגון הזה, ולכל הפחות שמדינת ישראל תאסור על פעילותו בעזה, ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים. אוי לנו אם המציאות שהייתה לפני שמחת תורה תמשיך.

חבר הכנסת רון כץ, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר איתכם על דבר שישפיע על כל אזרחי מדינת ישראל, תקציב המדינה. תקציב המדינה, שכבר היה אמור להיות פה לפני שבועיים לפחות, לא מגיע. הוא לא מגיע כי לא מוצאים את הדרך לעשות את הפליק-פלאק בשביל להכניס כספים שהם לא רוצים שהציבור ידע ויכיר. אז מה הם עושים? הם לא רוצים שאנחנו נדע שרוצים לקצץ 108 מיליוני שקלים מסל התרופות, הם לא רוצים שנדע שנותנים 35 מיליוני שקלים לעמותות שבעצם תומכות בהשתמטות מצה"ל, הם לא רוצים שנדע הרבה דברים,

לא מביאים את התקציב לפה. הם מנסים למשוך את זה עד הרגע האחרון לראות איך אנחנו מכניסים את הכספים הקואליציוניים, מילה יפה לכספים פוליטיים שנותנים לחבר'ה שאתה רוצה שיצביעו עבורך, לתוך בסיס התקציב, בשביל שלא נוכל לעשות עם זה שום דבר. אני עוקב לאחרונה אפילו יותר אחרי ההצהרות של ראש הממשלה, אחרי מסיבות העיתונאים, ויש מוטיב חוזר לראש הממשלה שלנו: "לא ידעתי",

זו התשובה שחוזרת על עצמה בכל דבר. כל פעם ששואלים את ראש הממשלה שאלה,

הוא לא ידע על הסיוע ההומניטרי שמחולק לחמאס, הוא לא ידע על שינויים במערך הלוחם, הוא לא ידע על הכספים הקואליציוניים, הוא לא ידע, הוא לא ידע שהוא מצטלם עם ארגז תרופות ריק, כי עדיין לא רכשו את התרופות וזה בכלל מגיע דרך צרפת.

אז אני רוצה לשאול פה את ראש הממשלה: מה כן אתה יודע? מתי תיכנס ותעשה סדר בבית הזה, בזמן שהשר לביטחון לאומי מתחפש, אני לא יודע אפילו למה הוא התחפש, ובא להפתיע תחנת משטרה? זה מה שיש לו לעשות עם הזמן שלו. בזמן ששרים עומדים פה במשך שעות ומדברים את עצמם לדעת, ולא עושים עם זה שום דבר,

מה אתה עושה? ואני רוצה לשאול אותו, ולסכם בזה, כי את ההודעה הזאת אני מקבל כל יום ומתייחס אליה ברצינות גדולה, משפחות החטופים שולחים כל יום סימן שאלה אדום כזה, ושואלים: מה עשית היום עבור החזרת החטופים? אז אני רוצה לשאול את ראש הממשלה: מה עשית היום עבור החזרת החטופים חוץ מלעשות פינג-פונג בהודעות לתקשורת וכל מיני הדלפות, בכן יש עסקה, לא, אין עסקה. תתייצב מול הציבור, תסביר מה אתה רוצה לעשות, ותן לציבור להחליט מה יהיה הלאה. תודה רבה.

אחרון הדוברים, חבר הכנסת אחמד טיבי. שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, תודה רבה. בכל מה שקשור לעסקת החליפין וההודעות המנוגדות, יש הודעות מקטר, בכירים קטרים, ויש הודעות של בכירים ישראלים. אני מאמין להודעות מקטר. כרגיל, הידיעות הנכונות מגיעות מחוץ לארץ,

זה שאתה עומד שם זה בושה וחרפה, מר טיבי. נתקן את זה בבוא העת.

סליחה, חבר הכנסת שיקלי.

אני יכול לתת לו להמשיך לדבר? אחרי זה נשמע תגובות וצעקות. אבל קודם כול, נכון

סליחה, תנו לו, שיקלי, יש אנשים שאני מסכים שיהיו יריבים שלי. אתה לא מגיע לקרסוליים שלי ושל חבריי. הוא אומר גם לי את זה.

שר קטן.

שר שפל. תראה מה עושים לך,

זורקים אותך מפה לפה. שיקלי, אל תתייחס. אתה גם שיקרת לגבי השירות הצבאי שלך. אתה שקרן מועד. מה לכם ולאיש הזה? מה לכם ולממשלת ישראל?

קריקטורה. ואתה מעיר לי שאני פה? הוא אומר אותו הדבר לכולם.

אתה בושה, חלאס. (אומר בערבית: תסתום את הפה שלך. תשתוק.) השר שיקלי.

אני מצפצף על שר כזה.) מה זה? מה זה?

אתה שר?

לא רק אתה. עוד כמה מריונטות פה. לא רק אתה. גם פה וגם פה.

גם פה וגם פה. נראה. אנחנו נחכה. הוא מפריע לי. הטיפוס הזה מפריע לי. הטיפוס,

חבר הכנסת טיבי, אתה יכול להמשיך לדבר. תודה רבה. אפרופו הוויכוחים האלה ואפרופו ההחלטה למנוע ממני דיבור, את זכות הדיבור בשבועיים האלה, אני נזכרתי (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: בפסקה משיר, עלתה בראשי פסקת שיר של משורר הסעודי מוחמד אבראהים סוויילם,

"תגיד לחמורים שגם אם יגדל מזונם, ") מה הוא אומר? מה הוא אומר? (" הם לא יעקפו את הסוסים במרוצי השדות. הם לא יעקפו את הסוסים במרוצי השדות".) מה הוא אומר? הוא מקלל אותנו. (ויש

תודה רבה.

נעבור להצבעה על הצעת חוק שירות ביטחון. אף אחד לא הלך לנחם, עליך.

אפס. אתה קורא לי "אפס" תומך של חמאס אתה.

שונאי ישראל. אני מבקש עכשיו שקט. נעבור להצבעה על הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 25,

חרבות ברזל) (העלאת גיל הפטור משירות מילואים) (תיקון), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה, הצבעה.

שלך. ההצעה להעביר את הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 25,

סליחה, אפשר לקבל שקט באולם מייד? תודה רבה. אני מבקש שקט שם גם אצל הסיעות. תודה רבה, אדוני השר.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת,

הליכה מסוימת לקראת פרשנות מילולית, אבל לצערי הרב,

בניגוד מוחלט גם למה שאמרה לשון החוק וגם למה שנאמר במהלך הדיונים בחוק, גם בוועדת החוקה, חוק ומשפט וגם מעל הדוכן כאן בכנסת, בבית המשפט העליון היה מי שפירש את החוק בדיוק הפוך ממה שעשינו,

באופן שונה גם ממה שכתוב בו, ובעצם ראה בו הנצחה והמשך של הלכת אפרופים. לאורך השנים גם בבית המשפט העליון הלכה ורווחה התחושה שהדבר הזה יוצר מציאות לא טובה ובעייתית מאוד, ואכן ראינו שורה של פסקי דין שבדרכים כאלה ואחרות ניסו ללכת למחוזות אחרים. אני אזכיר את פסק הדין בעניין ביבי כבישים, שבו נעשתה הבחנה בין סוגי חוזים שונים ודרך הפרשנות הנכונה ביחס לכל סוג חוזה תוך מתן משקל בכורה ללשון החוזה בחוזים מסוימים, בפרט בחוזים עסקיים בין צדדים שמורגלים בניהול עסקים. אבל אנחנו עדיין נמצאים במציאות שבה הדברים לא ברורים, ולא במקרה, כאשר אנחנו מגיעים לחתום על חוזים במשרדי עורכי דין, אנחנו רואים שהחוזים האלה מחזיקים דפים, ודפים רבים מאוד וארוכים בניסיון להבהיר כל נקודה עד הקצה מתוך תקווה שהדבר הזה לא יעורר אחר כך שאלות או ישמש כמכשיר כדי לדעת למה בדיוק התכוונו הצדדים,

לעמוד בלחץ, כן, מה היה אומד דעתם וכו'.

מה שקורה כשכותבים הרבה מאוד עמודים הוא שכשמגיעים לעמ' 50, לא זוכרים מה כתוב בדיוק בעמ' 4, ואז הסתירות דווקא מתרבות והבעיות רק מחריפות, ובסופו של דבר הדברים האלה מתגלגלים למציאות של פגיעה קשה במוסר התשלומים, משום שמי שלא רוצה לשלם וחייב לשלם לפי חוזה, אומר לעצמו: למה אני צריך לשלם? אני יכול עכשיו לטעון איזושהי טענה על מה התכוונו וכו' ולנהל על העניין הזה משפט שיימשך שנים, ואם אני הצד החזק יותר אז בדרך הזו גם בסוף לאלץ את הצד השני להגיע להסכם פשרה, פגיעה מאוד קשה דווקא בצדדים חלשים לחוזים, עומס גדול על בתי המשפט. בסופו של דבר לאי-ודאות יש כמובן גם מחיר כלכלי, גם בתמחור של כל עסקה וגם לאחר מכן, בהליכים ובהתדיינויות שנלווים לה. לאור זאת, אנחנו בעצם מנסים ללכת כאן באיזושהי דרך,

אבל בדרך משמעותית, שהמטרה שלה היא לייצר הרבה יותר ודאות בעיקר במקומות שבהם יש חוזים שיש להם מאפיינים עסקיים מובהקים, אם בשל זהות המתקשרים בחוזה, ואם מכיוון שהחוזה מסדיר עסקה בשווי גבוה, וכמובן במציאות שבה הצדדים לחוזה קיבלו ייעוץ משפטי ולכן הניסוח של החוזה לא נעשה על ידי אנשים שאינם אנשי מקצוע. בחוזים כאלה מדובר בצדדים מיומנים שרגילים בעריכת עסקים, בניהול סיכונים ובעריכת חוזים, ולכן חזקה עליהם שהם כתבו את מה שכתבו ביתר תשומת לב ובאופן שבאמת מבטא את מה שהתכוונו ורצו לעשות בשעת חתימת החוזה. אני חושב שהחוזים האלה, שיש להם כמובן גם את ההשלכות המשקיות הגדולות, חשוב שיפעלו על בסיס משפטי יעיל, ובהתאם לכך אנחנו מציעים לקבוע בהצעת החוק שבחוזים האלו הפרשנות של החוזה תהיה ככלל, באופן חד וברור לשון החוזה, ללא סטיות מהעניין הזה. החוק לא יחול על חוזים אחידים, משום שבחוזים האלו ברור שיש פער מובנה בין הצדדים, ולכן שם בהחלט לא ראוי לכבול את הצד החלש למילות החוזה כפי שהן. והוא לא יחול, הערה שאני מוכרח לומר שקיבלתי לא בלי היסוס, אבל הערה שבאה מלא מעט יועצים משפטיים של משרדי הממשלה השונים שביקשו שהחוק הזה לא יחול על חוזים שמטרתם יישום מדיניות ממשלה ומדיניות השרים, ושעניינם באינטרס ציבורי בעל השלכה ציבורית רחבה, ושיש להם השלכה כלכלית משמעותית, בעיקר בטענה שבסוג כזה של חוזים הרבה פעמים שינוי נסיבות ושינוי מדיניות הממשלה מחייבים מידה מסוימת של גמישות שקשה לחזות מראש. הם אפילו נתנו דוגמאות שנוגעות לעצם ההתקשרויות החוזיות שנעשות בימים אלה ממש לצורך השיקום של אזור העוטף ויישובי העוטף. שבתי משפט יפרשו את זה בצמצום, אני אומר,

ולכן החוזים האלה גם מטבעם אינם חוזים עסקיים רגילים, והמטרה שלהם היא בעיקרה מטרה של הגשמת מדיניות ממשלתית בעניינים בעלי השלכה ציבורית רחבה. לכן את הדברים האלה החרגנו מהתיקון לפחות בשלב הצעת החוק הזו. הקביעה כאן היא ברירת מחדל בעניין הפרשנות שלפיה לשון החוזה בחוזים העסקיים היא זו שתקבע. הדבר הזה יסייע ליצירת ודאות, וכפי שתיארתי קודם, הוא צפוי כמובן להביא בדיוק לתהליך ההפוך ממה שראינו עד עכשיו, קרי להוזלה של העלויות הכרוכות בהתדיינויות משפטיות בשאלת פרשנות החוזים, להפחתה בעומס בבתי המשפט, וכמובן, להוזלה של העלויות הכלכליות של ההתקשרויות האלה. הערה חשובה נוספת: מצאנו לנכון לעשות דבר שהוא, הייתי אומר, במידה רבה לא היינו מורגלים בו בעבר אבל אני חושב שהוא דבר נכון. אנחנו מציעים בהצעת החוק הזו לאפשר לצדדים לחוזה העסקי לשנות מראש בתוך החוזה את ברירת המחדל בעניין פרשנות החוזה,

אם ירצו בכך, הם יוכלו להשאיר למשל את המצב הקיים או לקבוע איזשהם כללים בתוך החוזה שיחולו לעניין המסמכים שיהיו רלוונטיים למקרה שתהיה ביניהם התדיינות בעתיד סביב החוזה ופרשנותו. אני חושב שהדבר הזה הוא דבר מאוד נכון. הוא יאפשר התאמה. יש תחומים מסוימים שבהם אולי נכון לעשות התאמות מדויקות כאלה. הוא תואם את עקרון חופש החוזים, הייתי אומר אפילו במובן מסוים מביא אותו ממש לנקודה רחוקה יותר ממה שהיינו והכרנו עד היום, והוא באמת יאפשר לייצר תוצאה סופית שתחסוך מהצדדים הרבה מאוד,

אם הצדדים יחליטו לקבוע מראש קביעה שאומרת שרק עד שלוש הטיוטות האחרונות שהוחלפו ביניהם במועדים כאלה וכאלה תוכלנה לשמש רקע לדיון על פרשנות החוזה, נימצא בעולם הרבה יותר מצומצם מאשר באיזה מציאות שבה הכול רלוונטי,

וזה יאפשר להם לחסוך ולצמצם את ההתדיינויות. החוק הזה מובא לכאן אחרי תהליך מאוד מאוד ארוך שנעשה, גם של שיתוף ציבור, גם של דיונים מקצועיים בתוך המשרד, של שולחנות עגולים שנעשו עם הרבה מאוד גורמים שעוסקים בתחום הזה בעולם הפרטי. הרבה מאוד הערות התקבלו, כפי שאמרתי, גם מגורמי הייעוץ המשפטי השונים בתוך משרדי הממשלה. אני מבקש להגיד כאן מראש, אדוני היושב-ראש, נהוג לומר תודות לאחר שהחוק עבר בקריאה שלישית, אבל כאן באמת היה מאמץ חריג ויוצא דופן בעצם הכנת החוק, אני חושב, הפורץ-דרך הזה לקריאה ראשונה. אני רוצה להגיד תודה לעו"ד כרמית יוליס, משנה ליועצת המשפטית לממשלה לענייני משפט אזרחי, ולצוותה המסור, עו"ד יערה למברגר וליאור ששון, שבאמת הובילו כאן מהלך רחב היקף ומקצועי מאוד. וכמובן, לכל מי שהיה שותף להערות, לשולחנות העגולים ולכל שלבי הדיון. אני מאוד מקווה שהכנסת אכן תאשר את החוק הזה גם היום בקריאה הראשונה וגם אחר כך בקריאה שנייה ושלישית, ואנחנו נביא למשק הישראלי בשורה גדולה מאוד.

תודה רבה, אדוני השר. רשימת הדוברים נעולה. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני השר לוין, רק רציתי להזכיר לך משהו אחד בהקשר להצעת החוק הנכונה והצודקת הזו. אני אזכיר אולי לנשיא ברק, הנשיא בדימוס אהרן ברק, שבכנס באילת יצא נגד השופט דנציגר, שהיה בדעת מיעוט, אותה דעת מיעוט היא הצעת החוק שלכם עכשיו, הוא קרא לו שם בשמות מאוד מאוד פוגעניים על שום תעוזתו לצאת נגד הלכת האפרופים. אני חושבת שהצעת החוק שלך היום, וההסכמה הגורפת בחלוף 25 שנה כמעט מהלכת האפרופים, מקדשות בחזרה את אוטונומיית הפרט ואת חופש הפרט בחוזים, מדייקת את צמצום הפרשנות או מרחב שיקול הדעת השיפוטי כשיש שני צדדים שווים לחוזה. האיזון בתוך החקיקה הזאת בא לידי ביטוי בלקיחת חוק החוזים האחידים בגלל פערי הכוחות, והעובדה שאפשרת לצדדים לצמצם וכן לאפשר פרשנות שיפוטית, כי זה רצונם שלהם, וזה בדיוק ההבדל. זה כל כך מייצב, וזה כל כך מאזן את הצעת החוק הזו, וזה בעצם משנה שנים של פסיקות מאוד מאוד מגוונות שקשורות לפרשנות החוזים. פה אתם באמת מחזירים בסופו של דבר את אוטונומיית הפרט, את כוונת הצדדים. זו הייתה עבודה מאוד קשה בניסוחים הספציפיים, כי נכנסתם בסעיפים מאוד מאוד מסוימים. כל הכבוד, שזה יעבור בקריאה שנייה ושלישית. סליחה, ועכשיו לתוך הנאום שלי. סליחה על הזמן המקוצר. אני רוצה להזכיר משהו לממשלת ישראל: התיישבות היא לא מילה גסה, היא תפארת. ממתי אני צריכה להתנצל על זה שאני בעד יישוב הארץ? ממתי אני צריכה להתנצל על זה שאני חושבת שהתיישבות היא קודם כול ביטחון? ממתי אני צריכה להתנצל על זה שהאתוס של האויב שלי, כפי שחאלד משעל אמר רק בשבוע שעבר, חאלד משעל התראיין בשבוע שעבר,

שאלתי את עצמי, איך יכול להיות שלא מורידים אותו באותו יום? ככה שאלתי.

למה לא נותנים פקודה לחסל את חאלד משעל הזה? חאלד משעל אמר שהוא מדבר בשם כל הפלסטינים שאומרים שבין הנהר לים ובין הצפון למפרץ עקבה יש מדינה אחת, והיא פלסטין. אז מה אתם רוצים ממני? אני צריכה לדבר לאויב בשפה שלו. הוא מבין רק אל-ארד, הוא מבין פגיעה באדמה. אם אני רוצה תמונת ניצחון במלחמת הקיום הזו שנגזרה עליי, אני צריכה לפגוע באדמת האויב. אני צריכה להשתלט לו על אדמה.

לא אמרתי על כל עזה, רציתי להגיד על כל עזה,

אמרתי שחלק ממטרות הלחימה חייבות להיות

כיבוש, יישוב צפון הרצועה, אחרת לא תהיה לנו כאן זכות קיום. הם עשו לנו כאן תופת. הם הביאו עלינו שואה. טבחו בנו, רצחו בנו. אם אנחנו נהרוג בהם, אנחנו מחסלים אותם, כי הצבא עושה פעולות הירואיות, הירואיות בעזה, אבל עם כל הכבוד, לא יכול להיות מצב שבו אני אצטרך לחשוב שהמילה "התיישבות" היא מחוללת, והמילה "כיבוש" היא מחוללת. יש לי חדשות לאויב שלי: יש פה בעם הזה רוב, רוב להתיישבות בצפון הרצועה, לתפארת מדינת ישראל, לתפארת כוחה של מדינת ישראל, להשבת עוצמתה של מדינת ישראל. לכן אני אשמח ואצהל בכל רגע נתון גם בכאב וגם בצער, כי את הצער המפכה הזה נוכל לרפא בהתיישבות בצפון הרצועה. לא ארכין את ראשי, אמן.

לא ארכין את ראשי בעניין הזה.

חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה, מוותר. סליחה, אפשר לקבל שקט? חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה, שלוש דקות.

היושב-ראש. כנסת נכבדה, אני חייבת לדבר על דבר שמאוד מאוד מפריע לי. קשה לי מאוד לעמוד מהצד כשאני רואה מה קורה בתוך המשטרה. חשוב לי לומר באופן ברור: אני לא חושבת שכל המשטרה מתנהלת ככה, ואני חושבת שבמשטרה יש שוטרים ושוטרות מצוינים שעושים עבודת קודש כדי להגן עלינו יום-יום,

ואנחנו חייבים להם המון,

אבל נראה לי שאני אומר, ואני רוצה כן לשים זרקור: יש איזושהי תרבות בעייתית שנשאבת מהשר הממונה. ברור לי שמה שעשו שוטרים, כולל ב-7 באוקטובר, יעמוד לזכותם תמיד. אני בעצמי הייתי בשבעות ובלוויות, ואני יודעת שהם נלחמו עד הכדור האחרון, ולנצח נשמור להם את הזכות הזאת.

צריך לומר שבתוך המשטרה מתחיל תהליך מאוד מאוד מטריד,

זה מתחיל גם עם אישורי הנשק לאנשים לא ראויים,

כולל העוזרת של השר שקיבלה נשק למרות שהיא לא עומדת בשום תבחין, שלא לדבר על אחרים. אבל הדבר שהכי הטריד אותי הוא הסיפור הזה של בקשת הארכת מעצר בחמישה ימים עבור ירדן מן, אותה אישה שבאמת, עזבו שהיא מורה בחינוך המיוחד, עזבו שהיא מטופלת בעצמה, איך אפשר לפעול לחמישה ימים הארכת מעצר לאישה בלי עבר פלילי, אם אין כאן עניין של מדיניות? הרי יש חוק מפורש במדינת ישראל, והוא אומר שהארכת מעצר היא רק בשני מקרים: או שזה מסוכנות לציבור או שיבוש חקירה. באירוע הזה המשטרה דיברה על מסוכנות. עכשיו, איך כותבים בסיס למסוכנות לירדן מן, שאין לה עבר פלילי, שהיא מורה, שהיא מחנכת, שאין אפילו צילום של האירוע שבעצם מסגיר אותה? הרי אם יש לסילמן את אותה עדות, למה אנחנו לא רואים? למה אנחנו רואים עדות מעורפלת? ואם באמת לטענתה היא סטרה לה, שתראה את העדות, הרי היא עומדת שם ומצלמת שם כל הזמן. איך יכול להיות שמשטרת ישראל מבקשת הארכת מעצר של חמישה ימים לאישה הזאת? איך יכול להיות שכתב אישום מגיע תוך יום, בעוד שעם היורים של יובל קסטלמן עוד לא התכנסו אפילו לכתב אישום, ששם בהחלט יש מסוכנות? ואם אתם חושבים שקרה משהו, תגבו עדויות, תזמנו עדים. מה זה ההתייחסות הזאת לאזרחית שומרת חוק במדינת ישראל?

היא לא מסוכנת לשלום הציבור, אולי היא מסוכנת לשלום הקואליציה. בוודאי שהיא לא מסוכנת לשלום הציבור.

בוודאי שראיתי את כל הסרטונים, נורמטיבית היא לא.

תודה רבה. הסיבה שהאישה הזאת נעצרה היא רק בגלל שהיא בצד הלא-נכון של המפה הפוליטית. וזה שלתוך המשטרה נכנסים שיקולים פוליטיים,

אני אומרת לך,

אני מסכמת,

אני הייתי פה כשהיה את פגסוס, וכולם יצאו נגד המשטרה, אני חיזקתי, כשהיה כאן ניסיון לבטל את החוק של העלבת עובד ציבור, אני הייתי שם בשם המשטרה, אני ואוחנה. אני הבן אדם שתמיד היה בשביל השוטרים, גם כשזה לא היה פופולרי, גם לפני 7 באוקטובר. אבל כשאת רואה שעוצרים אישה, מורה ומחנכת, על "מסוכנות לציבור" חמישה ימים, אוי ואבוי אם היא מורה ומחנכת.

את יודעת שבסוף בסוף זה יתהפך עליכם. אי-אפשר חלילה, אני מסכמת, גם אם לא. גם אם זה לא מתהפך, אם זה רע, זה רע.

עוד מילה אחת לך: הייתי יו"ר הוועדה לביטחון פנים והיה דיון על אלימות נגד חרדים, שזה היה הכי לא פופולרי, ואני מיש עתיד. אני הגנתי. אני הגנתי, אני לא יודע למה זה חידוש.

אני הגנתי על חיים מזרחי, חרדי שארבעה שוטרים הכניסו לניידת. ככל שבדקתי, חרדים הם בני אדם.

נלחמתי עבורם, חידוש גדול, אבל זה נכון. אם זה רע, זה רע.

בחור צעיר שסבל מאלימות שוטרים, הגנתי.

למרות שזה כאילו לא המיליה שלי, כי אני חושבת שאסור שהמשטרה תהפוך לפוליטית.

אסור שהיא תדפוק לא חרדים, לא נשים, תודה רבה, גברתי, ולא אף אחד. ובטח לא אזרחים שומרי חוק. תודה רבה.

חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר,

חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, כנראה הצעת חילופי שבויים מתגבשת בדקות האלה. חטופים, חטופים. חטופים, נלקחו מהבית.

חשוב להגיד לכולם, אחת, שמברכים. אנחנו כבר מהיום הראשון אמרנו את זה, שזה אחד מהפתרונות. לצערי הרב, לפעמים לוקח הרבה זמן עד שמפנימים שאין דרך אחרת. אבל זה רק חלק מהעניין. הסיפור הגדול הוא אחר, הוא הסיפור שלצערי הרב אין רוב בבית הזה שרוצה להפנים את העובדה הפשוטה: שבמקום הזה יש שני עמים ולא עם אחד, ושמגיעה לשניהם זכות להגדרה עצמית, ולא רק לעם אחד. מי שלא רוצה להפנים את העובדה הפשוטה הזו יגרום סבל, דם, רצח ודברים איומים. לכן אני פונה לאזרחי המדינה ואומר שלמרות כל הכאב, למרות כל הכאב, בסופו של דבר, אנחנו, אני חושב שעמים אחרים עברו תקופות יותר קשות מכל הבחינות, אבל הרבה עמים ידעו בכל זאת למצוא משוואה, פתרון. אנחנו חייבים ללכת לשם באומץ. האם זה קל לבן העם הערבי הפלסטיני להכיר, עם התפכחות היסטורית, שבמולדת שלו יש עוד עם ומגיעה לו זכות להגדרה עצמית? אני חושב שזה לא קל. אבל אין אופציה אחרת. אין דרך אחרת. יש 7 מיליון יהודים. אותו דבר, בין הים לבין הנהר יש 7 מיליון פלסטינים. רק להחליט לא לראות את העובדות, רק להתכחש לדברים האלמנטריים בשביל להוליך את העם שולל, לדרך ללא מוצא? חוץ מלאבד אנשים, חוץ מעוד משפחות שכולות, עוד אימהות בוכות, בואו תבחרו בדרך השלום, בדרך החיים, שאין דרך אחרת מלבדה.

תודה רבה. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, מוותר. אחרון הדוברים, חבר הכנסת ינון אזולאי, מוותר. השר רוצה לסכם? השר לוין? לא.

חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק החוזים (חלק כללי) (תיקון מס' 3), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. חברי הכנסת, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק החוזים (חלק כללי) (תיקון מס' 3), התשפ"ד 2024, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. שישה בעד, שניים

אני קובע כי הצעת חוק החוזים (חלק כללי) (תיקון מס' 3), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה השנייה והשלישית. חברי הכנסת,

לצורך קיום הבחירות בצל המלחמה, ועל רקע דרישות שהועלו על ידי הצבא לצורך יישום הליך הבחירות בצבא בתקופת מלחמה כאמור, נדרשים תיקוני חקיקה מסוימים. בנוסף, בשל דחיית מועד הבחירות ל-27 בפברואר 2024 באופן שהביא לכך שמועד הבחירות החוזרות לראש הרשות יחול בחודש הרמדאן, עלה צורך בשינוי ובהקדמת מועד הבחירות החוזרות לראש הרשות. החוק כולל שלושה תיקונים עיקריים: ראשית, מוצע לקבוע כהוראת שעה לבחירות הקרובות שמשך ההצבעה המוקדמת בקרב חיילי צה"ל יוארך מ-72 שעות היום ל-192 שעות. הארכת משך זמן ההצבעה נדרשת בשל גידול בהיקף המשרתים בסדיר ובמילואים, פריסת סדרי הכוחות בגזרות השונות ותחלופה של כוחות בתדירות שלא מאפשרת בהכרח מימוש מלא של זכות ההצבעה בפרק זמן קצר יותר. הסדר זה גם יאפשר גמישות מתחייבת בהרחבת משך ההצבעה בשל האיומים הביטחוניים בגזרות השונות, על רקע הצורך בהצבת קלפיות למשרתים שנכנסים ויוצאים מאזורי לחימה.

מוצע להרחיב את האוכלוסיות הכשירות להתמנות כחברי ועדה בקלפי צבאית לפי סעיף 80 לחוק הבחירות. בעקבות המלחמה היקף הכוחות גדל בצורה משמעותית, ובהתאמה חל גידול משמעותי של היקף הקלפיות הצבאיות המתוכננות להיפתח. הגדלת היקף הקלפיות משמעותה הרחבה של מספר בעלי התפקידים שיאיישו את הקלפיות. לנוכח הפריסה המבצעית הרחבה, עלה צורף להגדיל את האוכלוסייה הכשירה לאייש את ועדות הקלפי בחברים מאוכלוסיית משרתים נוספות, מלבד משרתי החובה המאיישים את הוועדות כיום. לפיכך מוצע שגם חיילים בשירות קבע אשר דרגתם אינם גבוהה מדרגת רב-סמל ראשון, וחיילים בשירות מילואים שדרגתם אינה גבוהה מדרגת רב-סמל מתקדם, יוכלו לשמש כחברי ועדת קלפי.

יוקדם מועד הבחירות החוזרות. סעיף 9(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה 1975, קובע שאם אף מועמד לראש הרשות לא קיבל 40% מהקולות הכשרים, או שקיבלו שני מועמדים כל אחד מספר שווה של קולות שהוא 40% או יותר מהקולות הכשרים, יקוימו כעבור 14 ימים מיום הבחירות בחירות חוזרות לבחירת אחד משני המועמדים שקיבלו בבחירות הראשונות את המספרים הגדולים ביותר של קולות כשרים. דחיית מועד הבחירות ליום י"ח באדר א' התשפ"ד, 27 בפברואר 2024, הביאה לכך שמועד הבחירות החוזרות לראש הרשות יחול בחודש הרמדאן. לפיכך מוצע להקדים את מועד הבחירות החוזרות ביומיים ולקבוע שהן יחולו כעבור 12 ימים מיום הבחירות. יצוין לעניין זה כי מועד הבחירות החוזרות לראשות מועצה אזורית מוסדר בצו המועצות המקומיות, התשי"ח 1958, בסעיף 210 לצו האמור, והוא יותאם למוצע בהצעת חוק זו. החוק זכה לתמיכת הממשלה ולתמיכת ועדת השרים לענייני חקיקה. מדובר בחוק חשוב שנועד להבטיח את הזכות להצביע לחיילי המילואים והסדיר, שזכאים להשתתף גם הם באופן מלא בהליך הדמוקרטי. אבקש את תמיכת חברי הכנסת בהצעה.

אדוני השר. רשימת הדוברים נעולה. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. חברת הכנסת גוטליב, המליאה ממתינה. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אני רוצה להבין מה פתאום שינו את הוראות הפתיחה באש. אולי תגידי לי.

מישהו יודע? איך יכול להיות שאנחנו שולחים את החיילים שלנו לעזה ללחימה עצימה, ובזמן מלחמה, אחרי שאנחנו גם יודעים שיש רידוד כוחות, שמעתי מכמה חיילי מילואים שיש שינוי הוראות פתיחה באש. אנחנו כבר לא יורים לעבר עזתים בשטחי לחימה. לא לא לא לא. זאת ההוראה של צמרת צה"ל. אני שומעת מחיילי מילואים שהפקודות מסכנות את חייהם בזמן לחימה.

זה כבר עד לכאן. זה התחיל בשינוי שיטת לחימה בדרום הרצועה של תמרון קרקעי ועזרה מלמעלה. אחר כך אנחנו גם לא נעזרים בעזרה של חיל האוויר אלא ממלכדים בתים על הסיכון הכרוך בכך. מישהו מוכן להסביר לי מה זה הטירוף הזה של שינוי הוראות פתיחה באש? ואנחנו שומעים שמי שמתקרב עכשיו לגדר לא יורים בו, אסור לירות. אבל זה לא נכון. חברת הכנסת בן ארי,

אני כבר למדתי בחיים, אומרים לי על הרבה דברים "לא נכון". באוזניים שלי, מקצינים בכירים, אני מפנה אותך,

להקשיב לראיונות של קצינים שיצאו מח'אן יונס. ואני אומרת לכם שאני אומרת את הדברים מפי הגבורה ממש, ברמה ששמענו את זה מקצינים שיצאו מדרום הרצועה. אני מפצירה ואומרת: חיילי צה"ל, שיהיה כאן ברור שאנחנו הגיבוי שלכם.

חס וחלילה, ולא תסכנו את עצמכם מול אף עזתי. אני רואה בטלגרם Gaza, אני רואה אותם, איך הם מדברים עלינו. אנחנו כל כך צפויים מבחינתם, הם יודעים שזה רק עניין של זמן. הם קצת מחכים, הם קצת משתהים, הם יודעים שהם מהתלים בנו ומשחקים בנו, ועד שמקבלים אישור מהפיקוד ומלמעלה ומלמעלה, הם כבר בורחים. הם כבר עשו את שלהם, הגיעו לגבול וחזרו. איך אפשר, בשם כל השמות, בזמן מלחמה להתנהל ככה? אם אני בזמן מלחמה אז אני בזמן מלחמה, ומי שמתקרב לחיילים שלי, ומי שמתקרב לגבול, בא להטריל את החיילים שלי, לסכן אותם. עם כל הכבוד. לכן אני אומרת כאן לחיילים, שיהיה כאן ברור, אנחנו לא, לפעמים נדמה לי שצמרת צה"ל, סליחה, נמצאת ב-6 באוקטובר. כמה פעמים אני אעמוד כאן בכנסת ואני אומר שמי שמתקרב לגבול דמו בראשו? לא אכפת לי בן כמה הוא ולא אכפת לי מה הוא, איך הוא נראה ומה הוא לובש. מה אתה מתקרב לגבול? מה יש לך להתקרב לגבול אם לא להטריל ולסכן את החיילים שלי? לכן אני אומרת מכאן, שבה ומפצירה בצמרת שמורידה את הפקודות: מספיק כבר. זה נראה שאתם שוכחים את הדרך, או את המטרה, או את הלגיטימיות, את ההצדק. ממתי צריך הצדק למלחמת הקיום הזו? קצת רידדתם כוחות, קצת יצאתם, תראו מה קרה לנו, התקפות לאזור המרכז. אז בואו נהיה צדיקים יותר מהאפיפיור ובואו נמשיך לסכן,

את חיילינו. לכן אני אומרת מכאן, אני פונה פה לממשלה ואומרת, בסופו של דבר הדירקטיבה שלכם, תידרשו לשאלה הזו ותיתנו פה הנחיה ברורה: הוראות פתיחה באש בשדה לחימה חייבות להיות שמי שמסכן את חיילינו דמו בראשו.

מי שמתקרב לגבול, לא משנה צפון או דרום, דמו בראשו. תודה רבה. חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. לא לצעוק. כמעט נפלתי בגללך.

לא, לא, חלילה וחס. לא, לא, מה פתאום. אדוני היושב בראש, עכשיו אין צחוקים פה. הייתי אתמול בשבעה של רב-סרן איליי לוי, זיכרונו לברכה, מ"פ בגדוד 202 של חטיבת הצנחנים. הוא נהרג ביום שני מפגיעת טיל נ"ט במבנה בח'אן יונס, עם אותם 21 שנהרגו. ואיליי כתב למשפחה את הדברים האלה, אני הצעתי למשפחה שאני אקריא במליאה, ונראה לי שכדאי שתשמעו. הוא כותב למשפחה שלו: "חברים יקרים, קצת עדכונים מהלחימה. עד עכשיו נלחמנו בשכונת היוקרה של העיר עזה, ממש קרוב לחוף הים, שכונת רימאל. נלחמנו במתאר עירוני עם רבי-קומות והיערכות משמעותית של האויב. שכונת רימאל היא סמל.

תארו לכם שיום אחד חיזבאללה כובש את העיר תל אביב עם 15,000 לוחמים, שלוש אוגדות ו-15 חטיבות, משתלט על הקריה ומשמיד כליל את מגדלי עזריאלי, אז משהו כזה. "בתחילת המלחמה היה נדמה שלא סומכים יותר מדי על הכוחות הרגליים ומעדיפים לדהור קדימה עם הטנקים והרק"מים. אני והמפקדים שלצידי ידענו שזה לא נכון וחיכינו לרגע שניכנס ונתייצב מול המשימות המורכבות באמת, וכך היה. הגדוד שלי הביא הישגים מבצעיים יוצאי דופן, 40 מחבלים הרוגים, וזה לא כולל את עשרות המחבלים שהגדוד השמיד בתקיפות אוויריות וארטילריות, וזה לא כולל את ה-30 מכפר עזה בשבת השחורה, מעל 70 רבי קומות שהוקרסו לגמרי, כמות אמל"ח עצומה שהשמדנו והפסקנו לספור, מסמכים ומחשבים עם מידע מודיעיני חסר תקדים מדירות של בכירי חמאס ומהמוצבים של חמאס. "כמות ההרס והחורבן שהבאנו על המרחב לא תובן למי שלא נוכח במחזה בעיניים. אין מבנה אחד שאפשר לחזור אליו, העיר נמחקה לגמרי. האויב מרוסק, אנחנו רואים אותו בעיקר בורח, מפוחד, משאיר את כל הציוד שלו ונס על נפשו, השמחה האדירה שהייתה אחרי 7 באוקטובר הוחלפה בזעקת שבר, הוא מצטער על היום שהוא נולד. "אנחנו עם הפנים קדימה להמשיך להכות באויב המלחמה תהיה ארוכה ויש לנו עוד עבודה רבה מאוד מאוד לפנינו. לא נחזור עד שאחרון החטופים יחזור הביתה, גם אם נישאר פה שנתיים. "זכיתי ואני גאה מאוד להוביל פלוגה בלחימה משמעותית כזאת. אין הרגשה טובה ומספקת יותר מלראות את התוצאות של העבודה הקשה בשגרה כאן בלחימה, אין הרגשה טובה יותר מלראות את רוח הלחימה האדירה של הלוחמים, אין הרגשה טובה יותר מלהילחם יום-יום עם המפקדים שלצידי, שהם ללא ספק הטובים שבטובים של עם ישראל, מ"פים שנפצעים וחוזרים להילחם, מפקדים שלא ראו את הנשים והילדים שלהם מ-7 באוקטובר. "אנחנו נלחמים יום-יום מאהבת המולדת ולא משנאת האויב. כאב אדיר מלווה אותי על כל חטוף שעדיין בשבי, כל משפחה שאיבדה בן או בת, כל מחזה שנוכחתי בו ב-7 באוקטובר. זה המניע שלנו, זה מה שדוחף אותנו להיות הטובים ביותר. "זה עדכון אחד של הצלחות מבצעיות, מתוך רבים, אני מקווה, שיבואו בהמשך. תדעו שיש על מי לסמוך, אני רואה את זה מכאן מעולה. דור הטיקטוק של 2023 לא נופל מדור 1973. כל מי שחשב ככה אכל את הכובע. אוהב מאוד, איליי".

איליי נהרג ביום שני האחרון, תנחומיי למשפחה שלו, יהי זכרו ברוך.

אנחנו מצטרפים לתנחומים, ושרק נשמע בשורות טובות. חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת ניסים ואטורי, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח. השר רוצה לסכם?

הוא לא צריך לסכם. חברי הכנסת, נעבור להצבעה. נעבור להצבעה על הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (הצבעה וועדות קלפי והוראות שעה לעניין הבחירות הקרובות), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (הצבעה וועדות קלפי והוראות שעה לעניין הבחירות הקרובות), התשפ"ד 2024, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. חמישה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון דיני הבחירות לרשויות המקומיות (הצבעה וועדות

התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת הפנים

חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום: החלטת הממשלה על העברת סמכות משר המשפטים לשר

תודה רבה, אדוני השר. טלי, את יכולה לוותר. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת טלי גוטליב, מוותרת, חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח. אנחנו נעבור להצבעה. חברי הכנסת,

להצבעה על החלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר לשר הרווחה והביטחון החברתי את הסמכות הנתונה לשר המשפטים לפי סעיף 4(א) לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 2021. חברי הכנסת, הצבעה. הודעת הממשלה על העברת סמכויות משר המשפטים לשר הרווחה והביטחון החברתי נתקבלה. ארבעה בעד, אפס מתנגדים. אני קובע כי החלטת הממשלה אושרה. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה, בעזרת השם, תתקיים מחר, יום שלישי כ' בשבט התשפ"ד, 30 בינואר 2024, בשעה 16:00. שרק נשמע בשורות טובות ושלום ושלווה לכל עם ישראל.